אני מביע את תנחומינו לשר אבי גבאי. אנחנו שמחים שחזרת אלינו. השאילתה היא מאת חבר הכנסת מיקי לוי. הנושא הוא: מטמנת פסולת בירושלים. אדוני ייגש למיקרופון ויקרא את נוסח השאילתה, ואז השר ישיב.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, ענייננו הוא מטמנת הפסולת בירושלים. ב-7 ביולי 2015 קיימה ועדת הפנים דיון על הכוונה להקים מטמנת פסולת בירושלים בין הגבעה-הצרפתית לעיסאוויה, בין "הדסה הר-הצופים" לגבעה-הצרפתית. בסיומו דרשנו, גם יושב-ראש הוועדה וגם חברי הוועדה, שמנכ"ל המשרד יגבש חוות דעת לקראת ועדת ערר, כי אני אומר לך במלוא הרצינות, אנחנו לא סומכים על גורמי עיריית ירושלים. לא זכינו לקבל מהם תמונה ברורה כלשהי ושיתוף פעולה. רצוני לשאול:

בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, בוקר טוב, חברי כנסת נכבדים, הסוגיה היא פשוטה, ואני אהיה מאוד קצר, לצערי. קודם כול לא מדובר בפסולת, מדובר בעודפי עפר. לא מדובר בפסולת, זה מאוד חשוב.

זאת סוגיה מהותית: זה בסך הכול עודפי עפר ולא פסולת, לא יבשה ולא אחרת. יש דיבור על דבר עתידי, לגבי פסולת,

לעודפי עפר המשרד לא מתנגד. המשרד העביר את חוות דעתו שתומכת בסוגיה הזאת. אין פה נזק סביבתי או נזק נופי. זאת לא סוגיה כזו גדולה, מאחר ששוב, מדובר בעודפי עפר. לכן אנחנו לא מתנגדים לזה. האם שאלה נוספת? חבר הכנסת מיקי לוי, ולאחר מכן, שאלות נוספות, ואז השר ישיב. תודה לך, אדוני השר. יש בידי חוות דעת רפואיות: עודפי עפר גורמים לאבק, אבק למשך 20 שנה לשכונת הגבעה-הצרפתית. זה בערך הטווח שהתוכנית הזו אמורה להיות. לא רחוק משם, 4 קילומטר, ראש העיר מעלה-אדומים פורס ידיו ואומר: בואו תביאו את העודפים האלה למישור-אדומים. המטמנה הזאת עם עודפי העפר, כפי שאמרת, הם גם עודפי בניין ומלט. הם יגרמו לאבק, ו"הדסה הר-הצופים" הוא בטווח הכי קרוב שרק אפשר. למה לא לפתוח את הראש, 4 קילומטר למישור-אדומים, ולפתור את הבעיה? למה להתעלל ב-100,000 איש?

תודה לחבר הכנסת לוי. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. ביקשו גם חברי הכנסת סעדי וילין. סעדי ביקש ראשון, אבל מכיוון שהם מאותה סיעה, אני אתן לשלושה, באופן חריג, לשאול.

תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אני מצטרף לדברי היושב-ראש, שלא תדע עוד צער. תודה. התפרסמו בשבוע שעבר נתוני מרשם הפליטות לסביבה, ומככבים בהם עשרה מפעלים, מככבים לרעה. ארבעה מהם במפרץ חיפה, בראש הרשימה השחורה בתי-זיקוק לנפט, לא בפעם הראשונה. זה מחייב את המשרד,

לצעדים תקיפים נגד אותם מפעלים, שפעם אחר פעם מככבים במרשם הבעייתי הזה. המרשם הזה הוא תולדה של מעשה חקיקה מהפכני וחשוב שעשינו כאן בכנסת, חוק מרשם הפליטות לסביבה. הייתה לי הזכות להיות חלק מהמהלך המשמעותי הזה. אנחנו מבינים עכשיו שאלה לא רק זכויות של מידע ושקיפות, אלה גם כלים אופרטיביים לשינוי. אנחנו גם רואים בנתונים ירידה ברמת הזיהומים מהתעשייה, וזאת תוצאה מבורכת של חוק אוויר נקי, עוד מעשה חקיקה מהפכנית שעשינו בכנסת, ומעבר לשיטת היתרי הפליטות.

אדוני השר, אנחנו עדיין סובלים מבעיות קשות ביותר של זיהום אוויר מתחבורה. שם דווקא אנחנו לא רואים את מגמת השיפור. שאלתי היא: מה בדעת משרדך לעשות כדי להתמודד גם עם המפעלים המככבים לרעה וגם עם זיהום האוויר מהתחבורה?

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת חיים ילין, ואז תשובת השר. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, ראשית כול, אני משתתף בצערו של כבוד השר במות אביו. בעניין השאילתה, אני גם הייתי בוועדת הפנים, והעליתי את הנושא הזה לסדר-היום במליאה, עניין המטמנה ליד עיסאוויה. בוועדת הפנים אמרתי, אדוני היושב-ראש וכבוד השר, שמדובר פה בכך שבפעם הראשונה גם תושבי עיסאוויה וגם תושבי הגבעה-הצרפתית מאוחדים, בעניין הזה, בהתנגדותם הנחרצת למטמנה הזאת. אני חושב שלשפוך אלפי טונות של עפר שמחייבים הובלות על-ידי מאות משאיות מדי יום במקום מרכזי כזה בירושלים, ליד הגבעה-הצרפתית, מה שמחייב הפקעת קרקעות של תושבי עיסאוויה, כאשר יש חלופה לא רחוקה, זאת אטימות לשמה לא לבחון את החלופה. תודה. חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה. כבוד השר, גם אני משתתף בצערך. שלא תדע עוד צער.

כבוד היושב-ראש, תודה. אני מתחבר למה שחבר הכנסת, ידידי מיקי, אמר. יש דברים שאנחנו לא שולטים בהם. משטר הרוחות, עד כמה שאנחנו יודעים, אנחנו לא שולטים בזה. ואת זה צריך לדעת, גם במקום שהוא מרוחק, הוא יכול לפגוע ברדיוס של 4 6 קילומטר,

את זה למדתי מהמשרד שלך, והנזק הוא בלתי הפיך, אי-אפשר לעצור את זה, גם אם בסופו של דבר תכריחו, כמו שבהרבה מאוד מקומות מכריחים, להרטיב, כאילו תהיה השקיה, אז גם מבזבזים מים, גם עושים את כל זה, וזה לא עוזר. הדוגמה הקלאסית, ואני תמיד אומר שאין גבולות, יש דברים שאין להם גבולות,

אנחנו יכולים לסרטט פה מזרח-ירושלים, גבולות מדינת ישראל. מולנו שתי מטמנות, ברצועת-עזה, 3 קילומטר מהיישובים. הם יותר קרובים ליישובים במדינת ישראל מלרצועת-עזה עצמה, ומי שסובלים אלה לא עזתים, תאמין לי. רוח מערבית, אנחנו אלה שסובלים, אין גבולות לריח, אין גבולות בכלל. המשרד שלך עושה עבודה בלתי רגילה, אבל היא לא יכולה לעצור את זה, גם אם היא מודדת במכשירים שלה. מתוך ניסיון, תשקלו שוב את מה שחברי מיקי לוי העלה.

כפי שהשר כבר למד, אני בטוח, אם יש שאלות שלא קשורות ישירות לנושא השאילתה, אתה תוכל להשיב יותר מאוחר בכתב. מה שאתה יכול להשיב עכשיו, בבקשה, הזמן שלך. טוב, אני אתייחס קודם כול לסוגיה של המטמנה באוג. אני אבדוק עוד הפעם את העניין של מעלה-אדומים. לא ידעתי על האלטרנטיבה הזאת, רק ידעתי שמבחינתנו אין שום בעיה עם המטמנה בגבעה-הצרפתית. אני יודע שהדרישה שלנו היא שלאחר כל שלב בעצם יהפכו את האזור הזה לפארק, ככה שהוא ישמש את הציבור וכו'. חבר הכנסת חיים ילין היה בעוונותיו ראש מועצה אזורית, אז הוא יודע מה זה NIMBY, הוא יודע שאף אחד לא רוצה לידו, ככה שתמיד צריך לעבור ממקום למקום ובסופו של דבר צריך להחליט שמישהו יהיה לידו הדבר הזה. ובעניין הזה אנחנו נקבל את ההחלטה בהקדם. אני רוצה לחזור לשאלה של חבר הכנסת דב חנין. קודם כול, המפלס באמת פורסם,

זה לא הוגן לומר: למה הם תמיד במקום ראשון, או למה הם תמיד בעשירייה הראשונה, כי בהגדרה הם יהיו בעשירייה הראשונה, הם בתי-זיקוק.

מה לעשות, הוא לא חנות בגדים, הוא חייב להיות בעשירייה הראשונה. אגב, בהשוואה בין-לאומית זה לא מדויק. זה מדויק מאוד. בכל העולם, לא בתי-זיקוק בהכרח. מפעלים כימיים הם תמיד מובילים. לצערי הרב, היקף המפעלים הכימיים בישראל הוא לא כזה מרשים, ככה שכמעט בהגדרה בתי-זיקוק יהיו בעשירייה הראשונה. השאלה היא בעצם האם הם משתפרים כן או לא, זאת השאלה האמיתית. ובסך הכול, לא חברים שלי, בתי-הזיקוק, ולא עשיתי אתם שום שקשוקה אף פעם,

אבל אני אומר לך שבסך הכול בשנים האחרונות הם מאוד ממושמעים, הם הולכים עם הרגולציה שלנו, הם גם קיבלו עכשיו יעדים להפחית את הפליטה והם עומדים בזה. הם עושים את העבודה, הם משקיעים את הכסף. זה שעדיין בסופו של יום יש לנו זיהום גדול מאוד בחיפה זה עובדה מאוד מצערת, וכמו שחבר הכנסת חנין יודע, אנחנו מטפלים בה בצורה מסודרת ונחרצת, ואנחנו לא מקלים ראש בעניין. אני אמרתי את זה כבר בפעם הראשונה, זאת הסוגיה הכי חשובה שהמשרד מטפל בה היום,

לגבי התחבורה, גם כאן, סוגיית הזיהום מהתחבורה היא סוגיה לא פשוטה, ואנחנו מנסים לעשות כמה צעדים, או נמצאים בעיצומם של כמה צעדים, ואני מאוד מקווה שדווקא הדוגמה של חיפה, שבה הגדרנו כמה צעדים, תהיה דוגמה למקומות אחרים.

המטרה שלנו היא לעשות סוג של cut and paste, את חיפה לעשות במקומות אחרים.

בחיפה אנחנו מתכננים אזור שרכבים מזהמים לא יוכלו להיכנס אליו, וכבר בתל-אביב מדברים על הדבר הזה, ואנחנו מברכים, וכבר ראש עיריית ירושלים דיבר אתי על זה, ואנחנו מברכים.

בירושלים יש בעיות זיהום לא פשוטות בכלל, זיהום מתחבורה. בדיוק נכנס חבר הכנסת ליצמן, ראיתי אותו. אזור כיכר-השבת ואזור רחוב שמואל הנביא מופיעים אצלנו כמקומות מאוד מאוד בעייתיים. הסוגיה השנייה היא הסוגיה של אוטובוסים על גז. אנחנו מאוד מקדמים את הנושא הזה כרגע, גם בחיפה וגם בשאר הארץ, ובסך הכול יש שיתוף פעולה מאוד יפה עם משרד התחבורה, והשר כץ בעניין הזה מאוד עוזר, ככה שאני מקווה שאנחנו נצליח לייצר את השינוי ולהקטין מאוד את הזיהום מתחבורה ציבורית. תודה רבה לשר להגנת הסביבה אבי גבאי.

אנחנו נזמין את סגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש,

אדוני. סגן שר החינוך ישיב על שאילתה דחופה מס' 78 מאת חבר הכנסת יעקב פרי. הנושא הוא: מבחני תמיכות במוסדות תורניים. חבר הכנסת פרי, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה, כבוד סגן שר החינוך, ביום 28 ביולי 2013, הוא צריך להקריא את הטקסט,

אני מקריא את הטקסט. עוד לא התחלתי לדבר ואני כבר לא בסדר?

הטקסט אומר: ביום 28 ביולי, ביולי 2013. זה מה שאמרתי, עד כמה שאני זוכר, בסדר, לפני כשנתיים וחצי, הממשלה קבעה בהתאם להחלטה 638, כי שיעור התמיכה במוסדות התורניים יושפע מעמידה ביעדי הגיוס. ברצוני לשאול את כבוד סגן שר החינוך: האם משרד החינוך שינה את מבחני התמיכות במוסדות התורניים בהתאם להחלטה?

תודה לחבר הכנסת פרי. סגן שר החינוך חבר הכנסת פרוש. לשאלתך, התשובה היא לא. כפי הידוע, הצפי של הממשלה בין יולי 2014 ליולי 2015 עמד על 2,300, ובפועל התגייסו 2,226,

74 פחות מהצפי. האם יש שאלה נוספת לחבר הכנסת פרי?

בבקשה, אדוני. לאחר מכן שאלות נוספות גם לחברי הכנסת מסעוד גנאים ודב חנין. כבוד היושב-ראש, אדוני סגן שר החינוך, חברי הכנסת, הממשלה ה-33, אשר אני גם נמניתי עם חבריה, כמו גם כבוד ראש הממשלה, כבוד שר הביטחון וכבוד שר החינוך, אישרה ביולי 2013 את החלטה 638 לקידום השוויון בנטל. במסגרת ההחלטה הזו, נקבע כי תקציב הישיבות יושפע מעמידת הציבור החרדי ביעדי הגיוס. מאז, כפי שכולנו יודעים, התחלפה הממשלה, עברו כשנתיים וחצי, ודבר לא קרה. לא רק שלא יישמתם את החלטת הממשלה, לא רק שהמפלגות החרדיות מציבות אולטימטום לממשלה לביטול עיקרי חוק השוויון בנטל, אלא שרק השבוע אישרה ועדת השרים לחקיקה את הצעת החוק של חבר הכנסת גפני המעלה את קצבת האברכים. ממשלת נתניהו הרביעית, אדוני סגן השר, מחזירה אותנו אחורה, מביאה לריקון מתוכן של המונח "שוויון בנטל" באמצעות הדרישה לשינוי החוק, ואני דורש, מבקש להבין איך בכוונת הממשלה להביא לצמצום הפערים, הגברת השוויון, אם כל צעדיה של הממשלה מתמרצים אברכים להישאר בבתיהם ויהי מה, וודאי שלא להתגייס ולהשתלב בשוק העבודה. אני מבקש גם, ברשותך, להבין למה הדחייה החוזרת ונשנית של יישום החלטת הממשלה. חלפו כבר יותר משנתיים ממועד קבלת ההחלטה.

תודה לחבר הכנסת פרי. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, אדוני. ראש המפלגה הוא חזר בתשובה, זה לא סותר. לא סותר? מה, אי-אפשר לכתוב מכתב, ? אי-אפשר. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, אני מנצל את ההזדמנות שסגן השר על הדוכן כדי להעלות נושא. אם יש לו תשובה, כמובן הוא יכול להשיב. אם לא, אני מבקש אחר כך. אני העליתי את הנושא של מזכירות בתי-הספר, כבוד סגן השר. מזכירות בתי-הספר, היו אמורים להעלות אותן דרגה כאשר בתי-הספר עוברים לניהול העצמי. עד עכשיו יש בתי-ספר יסודיים שעברו לניהול העצמי אבל המזכירות שם לא הועלו בדרגה וגם לא הוגדלה או הועלתה המשכורת שלהן.

2. סגן השר,

בתי-הספר עברו לרפורמות של "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", והעומס על המזכירות גדול מאוד. המזכירות בבתי-הספר לא תוגמלו בהתאם לעומס הזה.

תודה, חבר הכנסת גנאים. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. ואז נשמע את תשובת סגן השר או על רצון שלו להשיב בכתב. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני שמח, אדוני סגן השר, שדווקא אתה עונה לנו, מכיוון שאני רוצה להשמיע בפניך את זעקתם של התלמידים החרדים בבתי-הספר, התלמידים בבתי-הספר החרדיים, וגם את זעקתם של התלמידים הערבים בבתי-הספר, שהם מקופחים בצורה דרמטית בתקציבי משרד החינוך. יש במשרד החינוך ארבע קבוצות: התלמיד החרדי הממוצע מקבל 17,600 מתקציב משרד החינוך, התלמיד הערבי, 18,700, אלה בתחתית, בית-ספר חילוני, 24,600, וגם אלה מופלים לרעה לעומת הבנים היקירים של המערכת, תלמידי החינוך הממלכתי-דתי,

29,000 לתלמיד. עיני לא צרה בהם, אני בעד שלא ייפגע אף תלמיד במוסדות הדתיים-לאומיים, אבל בואו נשווה את כל האחרים לרמה הזאת, ואולי, אולי, ניתן השקעה יותר גדולה דווקא באוכלוסיות המוחלשות, דווקא באוכלוסיות העניות. זו פירמידה הפוכה: דווקא אלה שצריכים לקבל הכי הרבה עזרה מתקציב משרד החינוך, חרדים, ערבים, חילונים בערי פריפריה, מקבלים הכי פחות. זו פשוט תמונה של פירמידה הפוכה, שהיא עיוות פוליטי מזעזע. תודה, חבר הכנסת דב חנין. בבקשה, אדוני סגן השר. ראשית כול, חבר הכנסת פרי, השאילתה שלך נגעה לנושא התמיכה של משרד החינוך, האגף ללימודים תורניים, בתלמידי ישיבות וכוללים, וערבבת נושא אחר, שאלת הבטחת הכנסה. רק לידיעתך, חרדי שיושב ולומד והוא מעוט הכנסה לא מקבל הבטחת הכנסה כמו אדם שהוא לא יושב ולומד תורה ואין לו הפרנסה והוא מקבל את הבטחת ההכנסה מהמדינה. ואז נעשה הסדר שהאברכים האלה יכולים לקבל אם יש להם לפחות שלושה ילדים, האישה לא עובדת ואין להם נכס אחר ואין להם גם רכב. בג"ץ פסל אותו לפני שלוש שנים מסיבותיו, אבל לא שהוא לא מאפשר להגיש הצעת חוק חדשה שתתמודד עם שאלת הבג"ץ, וזה מה שחברי סיעת יהדות התורה עשו בעקבות ההסכם הקואליציוני, הזכרת את הרב גפני, ביקשנו להחזיר את המצב שהיה במשך 35 שנה במדינה. אנחנו רוצים שגם בזה ממשלת נתניהו תחזור למה שהיה בעבר. אתה אבל בעצם מיקדת את השאלה הנוספת בנושא, ואתה טוען שחלפו יותר משנתיים מאז החלטת הממשלה.

אני מודה לך על כך שאתה יודע את המציאות. המציאות הפוליטית היום היא שונה, יש ממשלה אחרת, זה לא סוד. אני זוכר ממשלה, ממשלת ישראל, שהחליטה, למשל, מבלי להשוות חלילה, שאש"ף זה גורם עוין ואסור לדבר אתו,

גם נשיא המדינה עזר ויצמן שהלך ונפגש עם אנשי אש"ף בניגוד להחלטת הממשלה, לא קיים את החלטת הממשלה. אחר כך ממשלת ישראל שינתה את הדעה ואמרה שאש"ף הוא גורם שאפשר לשוחח אתו.

אני נתתי לך לדבר, רק תיקנתי אותך לפרוטוקול. אבל ממשלת ישראל יכולה להחליט שאסור לדבר עם אש"ף, והיא מחליטה אחר כך שמותר לדבר עם אש"ף. אני לא משווה את זה,

למה שאתה רוצה להעלות כאן, אבל ממשלה היא סוברנית להחליט. אני רק אומר שבפועל היעד שהממשלה הציבה, במקרה נאמר לי גם שחבר הכנסת שלח היום שוחח על כך, ואמר שבאמת עמדו ביעד. אם עמדו ביעד, אז אני לא הבנתי את השאילתה שלך. אתה יודע שאחד הדברים המרכזיים שהיו בשיח הציבורי, אני מבקש. אחד הדברים המרכזיים שהיו בשיח הציבורי במשמרת שלכם, איך אומר בוז'י הרצוג? במשמרת הקצרצרה שלכם, 18 חודש הייתם שרים בממשלה. במשמרת הקצרצרה הזו אחד הנושאים המרכזיים היה: האם להטיל סנקציות פליליות על בני ישיבות או לא. אני מכיר חבר כנסת מכובד, שקודם גם שוחח פה ליד המיקרופון, שהיה שר בממשלה במשמרת הקצרצרה הזו, שאמר שלא יהיו סנקציות פליליות. והיו כמה מחבריו במפלגה שלו שכן רצו לעשות סנקציות פליליות. היום, מתעקשים, אומרים שלא, אבל בוא נאמר שאם הוא מגיש היום שאילתה הוא עדיין דבק, אתה זורה מלח, אתה זורה מלח, אין מושג כזה. אני רוצה שאותו דבר יהיה לילד שלי ולילד האחר, זה הכול. זאת דרך מאוד מקורית לשאול שאילתה, חבר הכנסת מיקי לוי. העיקר שנצמדת לטקסט. אני אומר שוב: בשיח הציבורי במשמרת הקצרצרה שלכם היה דיון כן סנקציות פליליות או לא סנקציות פליליות,

החלטת ממשלה. היה לכם כוח, הייתה לכם עוצמה, היו לכם 19 מנדטים, הייתה לכם סיעה פעילה, ראש מפלגה פעיל, שהוביל אג'נדה מסוימת והוא הצליח, אף שהיו חברי כנסת שכיהנו אז כשרים שהתנגדו לסנקציות פליליות. אבל הממשלה החליטה. הממשלה החליטה גם לא לדבר עם אש"ף ובסוף היא שינתה את הדעה שלה. יש דעות רבות, וזה קיבל ביטוי בתוצאות הבחירות. הליכוד קיבל 30 מנדטים. נתניהו קיבל מנדט להקים ממשלה, והממשלה הזו,

הממשלה הזו חושבת כמו שחבר הכנסת פרי חשב לפני שאילצו אותו לעשות סנקציות פליליות. היא חושבת כך. אסור לה לחשוב? היא חושבת גם שאם יש סנקציות פליליות זה עלול לפגוע במה שהיא חושבת שטוב כדי לגייס. אז אסור לה לחשוב? היא חושבת. ממשלת ישראל חושבת בעניין הזה, היא חושבת, ומותר לה לדון בעניין. זה נושא מאוד מאוד טעון. מאוד מאוד טעון, מורכב, ואני לא חושב שדברים כאלה אפשר לעשות בהחלטות, ודאי אם הן נעשות מתוך לחץ, מתוך כפייה. ולכן, גם לשיטתך, אם היו שינויים, מותר לממשלה לחזור בה. לחבר הכנסת גנאים, אני מודה לך מאוד על השאילתה,

נתת דבר מאוד מאוד כללי. אני מאוד אשמח אם אני אקבל, אנחנו נפגשים פה מדי שבוע, אז תעביר לי דברים מפורטים, כל מה שכבר היה לך קשר עם משרד החינוך, מה התשובות, ונשתדל לעזור. חבר הכנסת חנין, טוב שהזעקה שלך נשמעת.

גם יש לי ילדים ויש לי נכדים שלומדים במוסדות חרדיים. אני קודם כול אומר כך: מי שמבקש עצמאות, ואנחנו מבקשים עצמאות, יודע שיש לזה מחיר. אם אתה רוצה להיות עצמאי בשיטת החינוך שלך, בדרך החינוך, זה עולה. אני מוכן שילדי ישלמו על העצמאות הזו, השאלה עד כמה. אני חושב שהכמה הוא בהחלט דבר שנתון לוויכוח. גם אני מציג עמדה במשרד החינוך, לא יודע אם היא כמו הדעה שלך, אבל אני חושב שיש מחיר לעצמאות, אבל בוודאי לא בממדים שהוא קיים היום. חברי כנסת כאלו פעילים ומשתדלים לאזן ולתקן ולקדם, והלוואי שבסופו של דבר כולם יוכלו לאזן. תודה רבה לסגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש. אני מתכבד להזמין את השר יעקב ליצמן, בבקשה, אדוני, שר הבריאות שלנו, על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 75 מאת חברת הכנסת מירב בן ארי. הנושא הוא: תרופות להפרעות קשב וריכוז. בבקשה, גברתי תקרא את נוסח השאילתה.

אדוני השר, אדוני יושב-ראש הכנסת, כמעט כל אדם על הפלנטה הזאת סובל במידה זו או אחרת מהפרעת קשב וריכוז. מי שלא יודע, הפרעת קשב וריכוז יכולה להיות או ADD, שזו הפרעת קשב וריכוז, או ADHD, שזה עם היפר-אקטיביות. בעצם אם הייתי שמה את רוב האנשים מול מבחן TOVA, מבחן מול המחשב, כדי לבדוק הפרעת קשב, נראה לי שכולנו פחות או יותר היינו מגלים שיש לנו כמות מסוימת של הפרעת קשב. כיום, ובערך משהו כמו 40-30 שנה, סל התרופות לא מעודכן. יש שני סוגים של "ריטלין" שנמצאים בסל, ה"ריטלין" הקלאסי וה"ריטלין SR", שזה "ריטלין" של slow release, ואנחנו יודעים שה"ריטלין" גברתי, צריך לקרוא את הדברים הכתובים בשאילתה. אני קוראת, אוקיי. אנחנו יודעים שה"ריטלין" הקלאסי לא מתאים לכולם ולעתים הוא חסר אפקטיביות. כיצד תטפל בבעיה? היום קיימות תרופות שמחליפות את ה"ריטלין", וחלקן הגדול אף בריאות יותר וניתנות בהנחה. האם ניתן יהיה להכניס אותן לסל התרופות? תודה לחברת הכנסת מירב בן ארי. שר הבריאות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברת הכנסת מירב בן ארי, לפני שאני מקריא את התשובה שאנשי המקצוע כתבו לי כאן להשיב, אני רוצה להגיד דבר בסיסי, יסודי: לשר הבריאות, מאן דהוא שיהיה, אסור להתערב בוועדת הסל.

אני לא יודע אם זה על-פי חוק, לא על-פי חוק, אסור לשר הבריאות להתערב שהוא רוצה x,y , או תרופה אחרת.

קודם כול, בעיקרון השאילתה קצת לא נוגעת לי כרגע, כי אני לא מתערב. אבל בכל זאת, מקצועית, המשרד הכין תשובה, ואני רוצה להקריא את התשובה. אז אם אני אשבור את השיניים על השמות של התרופות,

נשלח אותך לרופא שיניים. לרופא שיניים. זה בחינם. לא, בגילי לא בחינם. אולי נעשה את זה, משהו עם גילה גמליאל,

אז אני רוצה להשיב על השאילתה של חברת הכנסת מירב בן ארי: תכשיר "ריטלין" כלול במסגרת של שירותי הבריאות מאז המועד הקובע, 1 בינואר 1995, לטיפול ב-ADHD בילדים, כלול מאז. תכשיר "ריטלין SR" נכלל בעדכון סל שירותי הבריאות בשנת 2000, התכשיר "קונצרטה", המכיל את אותו חומר פעיל, כלול בסל לחולים שאינם יכולים לקבל תכשירים המכילים גלוטן, כמו כן, "ריטלין LA" ו"קונצרטה" כלולים כתוספות צורות מתן וחוזקים בהשתתפות עצמית של 50%. יש שלושה תכשירים חדשים המועמדים השנה להיכלל בסל, מה שהמשרד אומר, וחלילה אני לא מתערב בזה:

Strattera,

Vyvanse, אני מקווה שהקראתי את זה נכון. התכשירים האלה הם חדשים בישראל, וחלקם אף לא סיימו הליכי רישום בפנקס התכשירים הממלכתי. חלק מהתכשירים כלולים בתוכניות הביטוחים המשלימים של קופות-חולים. בנוסף, תכשירי ה"ריטלין" מוגשים להרחבת ההתוויה לטיפול במבוגרים. הוועדה הציבורית לעדכון סל שירותי הבריאות החלה השבוע לדון. היום זה הכינוס הראשון. הפתיחה הייתה שלשום. הם אמורים לסיים את עבודתם עד סוף דצמבר השנה. עונה על כל השאלות? יש לי עוד שאלה. שאלה נוספת, בבקשה. חברת הכנסת מירב בן ארי, שאלה נוספת. תודה רבה, אדוני השר, על התשובה על שאלתי. יש לי רק שאלת המשך שדווקא יכול להיות שאתה כן יכול לעזור בה, וכבר הבנתי שאתה מעורב. יש הנושא של ייבוא התרופות, שיש תנאי בסיסי לרישום תרופות בארץ כשיש נציגות בארץ של החברה שמייצרת את התרופה. והשאלה שלי: מכוח סמכותך כשר הבריאות, האם כאן אתה יכול להתערב ולהקל על חברות על מנת שיוכלו לייבא לארץ תרופות זולות יותר? הבנתי שגם הייבוא כיום,

ויש ימים שהמכס לא עובד, ואז בסופו של דבר יש ילדים שנשארים בלי התרופה ולא הולכים לבית-הספר. תודה. תודה. אדוני השר? שוב, נחלק את התשובה ברוח שהתחלתי בה. אני לא מתערב לשום חברה. יש דרך מסודרת. ד"ר אסנת לוקסנבורג היא הממונה על התרופות ועל הטכנולוגיות. כל הדברים, יש להם ועדה, בודקים את כל התרופות. אם זה כשיר ואם זה אפשר והכול בסדר, אז אין שום בעיה, יוציאו אישורים. לא אני הכתובת לטפל בזה. אבל מה שכן, לאחרונה, זה גם היה בישיבת הממשלה לפני שבוע, גם האחרונה, אנחנו הולכים לקצר את התהליכים. לא סביר להשאיר תהליכים לאישור לתרופות וציוד רפואי או כל מה,

גם במזון, מה שהיה השבוע בוועדת העבודה והרווחה בכנסת עם שר האוצר, אסור שיימשך הרבה זמן. לא קיבלתי עדיין כמה זמן, כי אנחנו באמצע בדיקות, אבל ברור שאנחנו הולכים לקצר באופן חד מאוד ומהיר מאוד את נושא האישורים. תודה לשר הבריאות חבר הכנסת ליצמן על תשובתו.

אני מתכבד להזמין את השר המקשר בין הממשלה לבין הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, להשיב בשם ראש הממשלה על שאילתה דחופה מס' 79 מאת חבר הכנסת עיסאווי פריג'. הנושא הוא: טענה בדבר שלילת תושבותם של תושבי מזרח-ירושלים. חבר הכנסת עיסאווי פריג', אתה יכול לגשת למיקרופון באולם ולקרוא לנו, גם בפני השר ודאי, את נוסח השאילתה, והשר ימסור את תשובת הממשלה. אדוני היושב-ראש, פורסם היום, לפני כמה ימים, שאתה בוחן שלילת תושבותם של עשרות-אלפי תושבי מזרח-ירושלים. ברצוני לשאול: 1. האם אתה מאשר כי זו כוונתך?

האם משמעות הדבר היא ויתור על הריבונות הישראלית במזרח-ירושלים והעברתה לרשות הפלסטינית? 3. אם כן, האם מדובר הלכה למעשה בחלוקת ירושלים?

תודה, חבר הכנסת פריג'. אדוני השר. אדוני היושב-ראש,

כבוד השרה, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת פריג', אני מוכרח לומר שדבר אחד לא היה לגמרי ברור לי: אתה שואל בדאגה או שואל בתקווה? או במילים אחרות, לא, לא. אני חושב שזה מאוד מעניין לדעת. כי אתה יודע, אדוני היושב-ראש, יש כאן אחת משתיים: או שהוא שואל בתקווה שהאזרחות תישלל והעיר תחולק, או שהוא שואל בדאגה שמא האזרחות תישלל והעיר תחולק. אבל זה לא משנה את מהות התשובה. כי אני יכול לומר לך, אדוני היושב-ראש, שהנה מצב שבו אני מצטער שלא אני זה ששואל וחבר הכנסת פריג' הוא זה שצריך לענות, אלא שהמצב הפוך, כי נדמה לי שהתשובה של חבר הכנסת פריג' הרבה יותר מעניינת מהתשובה שאני אתן כאן.

מאחר שזה המצב, אענה ואומר כך: ראשית, אין כרגע כל כוונה לשלול את תושבותם של עשרות-אלפי תושבי מזרח-ירושלים, כאמור בשאילתה שהועברה. יחד עם זאת, כנגד כל מפגע ממזרח-ירושלים יינקט הליך שיבחן את שלילת התושבות. במסגרת הדיונים על גל הטרור הרצחני הועלה הצורך לדון במצב השכונות במזרח-ירושלים, כולל אלו שנמצאות מעבר לגדר הביטחון ומהן יוצאים המחבלים והמסיתים, ולבחון את הצעדים הנדרשים להרגעת השטח ולהשבת הביטחון והשקט לכל אזרחי ישראל, ולתושבי ירושלים בפרט, וכך אכן נעשה מדי יום ביומו. חבר הכנסת פריג', שאלה נוספת. בבקשה, אדוני.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שאלה נוספת. כבוד השר, אני כ-20 שנה ירושלמי, גדלתי, מאז האוניברסיטה, ומכיר את ירושלים המזרחית והמערבית כמו את כף היד. אני שואל את כבוד השר: כפר-עקב, שנמצא בלב רמאללה, מכותר מכל מקום, האם הוא חלק אינטגרלי של ירושלים, גם על-פי דבריך? בבקשה, אדוני השר. סליחה, סליחה. אוסאמה סעדי, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שאלה נוספת.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, אני שואל מתוך תקווה שבאמת מדינת ישראל תחליט להחזיר את כל השכונות של ירושלים המזרחית, שמבחינתנו היא שטח כבוש, ושתקום מדינה פלסטינית ובירתה ירושלים המזרחית. אבל מכיוון שזה לא המצב נכון לעכשיו, וירושלים המזרחית היא חלק מירושלים כפי שהחוק הגדיר, ואני אמרתי בכמה הזדמנויות בימים האחרונים שירושלים היא לא עיר שחוברה לה יחדיו, אלא היא עיר שנכבשה לה מחדש. חברי חבר הכנסת פריג' אמר ש-20 שנה הוא תושב ירושלים, אני תושב בית-צפאפא, ואני כבר כמעט 30 שנה בירושלים. אני רואה את הגדרות ואת הבטונדות ואת כל הכיתור, נושם ולא נושם, במזרח-ירושלים, ואני רק שואל, גם התשובה שלך, אדוני השר, היא מאוד מדאיגה. כרגע, אני חושב שלא במקרה הכנסת את המילה כרגע. גם בעניין המפגעים, הבודדים, אני מזכיר לך שכמובן לפי החוק הבין-לאומי ירושלים המזרחית היא שטח כבוש, אבל גם לפי החוק הישראלי אין עדיין סמכות לשר הפנים לשלול תושבות של מזרח-ירושלים מתושבים שאין להם תושבות אחרת, לא של הרשות הפלסטינית. אני מזכיר לך שהעניין הזה, אני ייצגתי חברי פרלמנט ממזרח-ירושלים ששר הפנים שלל להם את התושבות ב-2006. עד היום העניין הזה תלוי ועומד בבג"ץ ואין עדיין הכרעה האם באמת יש סמכות לשר הפנים לשלול תושבות של אנשים ממזרח-ירושלים בעילה של הפרת אמונים. שאלה נוספת גם לחבר הכנסת מיקי לוי, ואז השר ישיב לכולם. חברי חברי הכנסת, לא נותר לי אלא להסכים אתך: ירושלים אכן היא עיר כבושה, אבל היא נכבשה לפני אלפיים שנה ואנחנו רק החזרנו אותה לטובת העם היהודי. מעבר לכך, אני לא הייתי מתנגד, ואני גם אומר לשר: אלה שנמצאים מחוץ לגדר, לקחת את תעודת הזהות שלהם, הרי זה מה שרוצים, ולהעביר אותם לרשות הפלסטינית.

תודה. כבוד השר יריב לוין. תודה. לשאלה של חבר הכנסת פריג', שהייתה מאוד ממוקדת, אני יכול לענות גם בצורה ממוקדת: התשובה היא כן. לשאלה של חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

אתה שאלת האם זה, והתשובה היא כן. יש יותר פשוט וברור מזה? לשאלה של חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אני מוכרח לומר, חבר הכנסת סעדי, קודם כול, בהמשך לדברים הנכונים שאמר פה חבר הכנסת לוי, שגם אם נתאמץ מאוד לא נצליח להחזיר את ירושלים, משתי סיבות: 1. כי אתה לא יכול להחזיר את מה ששייך לך, מקסימום אתה יכול אולי לתת, הדבר השני הוא שכמובן, וכפי שציין כאן חבר הכנסת לוי, אני חושב שגם שירושלים אף פעם לא הייתה בידי מישהו אחר שהחזיק בה באופן לגיטימי, כך שאין למי להחזיר אותה. לגופו של עניין, אדוני היושב-ראש, אני חושב שהעובדה שגם חבר הכנסת פריג' בחר להגיע לירושלים לפני 20 שנה וגם חבר הכנסת סעדי, שלא מקשיב לי, בחר להגיע לירושלים לפני 30 שנה, מעידה כנראה שלא כל כך רע בירושלים מאז שחררנו אותה, והנה אנשים נוהרים, יהודים וערבים כאחד, לגור בה.

כנראה שחרור ירושלים עושה טוב לכולם והופך אותה לעיר שטוב להיות בה, ואנחנו נמשיך לדאוג שכך אכן יהיה. אני מציע, חבר הכנסת סעדי, לא לחיות באשליות וגם לא לפחד. אל תדאג, ירושלים תישאר מאוחדת תחת ריבונות מדינת ישראל ואתה תוכל להמשיך ליהנות מלגור בירושלים כפי שנהנית עד היום. אני חושב שכך יותר טוב לכולם. חבר הכנסת מיקי לוי, כפי שציינתי קודם, נדמה לי שאני יכול להסכים עם האמירה שלו שאנחנו לא יכולים להחזיר את מה שהוא שלנו. לגבי הסוגיה של תעודות הזהות, אני חושב שפירטתי ועניתי בתשובתי על השאילתה של חבר הכנסת פריג' בראשית הדברים.

תודה לשר המקשר בין הממשלה לבין הכנסת חבר הכנסת יריב לוין. חברי הכנסת, אני מבקש מהנמצאים באולם לשבת. לפני שנעבור לחקיקה, אני עצמי לא כל כך יודע למה, כי כבר אני בעצמי עייף מהדברים האלה, אבל אני רוצה לומר כמה מילים לחברי הכנסת הנמצאים כאן. בפתיחת המושב ויתרתי על הנאום המוכן שלי וביקשתי מחברי הכנסת מכל הצדדים ומכל הסיעות להתחשב במצב הרגיש שאנחנו נמצאים בו כרגע, בלי כל קשר לעמדה פוליטית כזאת או אחרת. ביקשתי גם להרגיע, להפסיק להסית ולפנות עד כמה שאפשר אל תוך המחנה שלךָ,

פנימה ולא לחפש את הבעיות אצל האחרים. לפני כמה ימים, וכבר לא בפעם הראשונה, היה לי דין ודברים עם היועץ המשפטי לממשלה ועם גורמים במשרד ראש הממשלה ובמשרד לביטחון הפנים, גורמים בכירים, שכרגיל ביקשו למנוע, למרות חוק החסינות, את עליית חברי הכנסת להר-הבית. אמרתי בדיון הזה גם דברים לא פשוטים, אבל בסופו של דבר קיבלתי, וזאת בפעם הראשונה, את הנימוקים של גורמים ביטחוניים למה לעת הזאת אסור לעלות להר-הבית. לכן לא מחיתי, לא בפומבי ולא בשום צורה אחרת, ולא קראתי לחברי הכנסת לנצל את חוק החסינות. לפני זמן מה עודכנתי שחבר הכנסת באסל גטאס, שמודע היטב לכל ההחלטות האלה, עלה להר-הבית, צילם את עצמו, הפיץ את הסרט. נאה דורש נאה מקיים. אני קודם כול פונה לחברי בימין, בסיעות הקואליציה, ואומר: חברים, תקבלו לפחות אתם את הבקשה שלי. בואו לא נגיב עם עליות משלנו ומחאות משלנו בהר-הבית. בואו לפחות אנחנו נהיה בני-אדם בסיטואציה הזאת. ולכלל חברי הכנסת, אני כבר לא יודע, נגמרו לי המשפטים המתוחכמים והמילים החכמות. אני רק אומר: מספיק, מספיק, מספיק. לא חייבים לחכות שנגיע לשפיכות דמים, לא חייבים. אפשר להיות חבר כנסת בלי להיות פירומן, אומר להם את זה מניסיון אישי. זאת הכוונה שלו.

לא נשארו שם נוצרים,

אנחנו עוברים לחקיקה.

חברת הכנסת ברקו, בואו נחפש אצלנו מה אנחנו יכולים לעשות. כנראה יש כאלה שזאת באמת הכוונה שלהם. הוא מלבה פה אלימות, אני רוצה זכות לדבר.

אנחנו עוברים לחקיקה. הצעת החוק הראשונה היא של חבר הכנסת מאיר כהן וקבוצת

הכנסת: הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי (תיקון,

התשע"ה 2015. אני מבקש להזמין את חבר הכנסת מאיר כהן לעלות לדוכן. אתה מלבה פה אלימות. אתה בעד הסכינים וההסתה.

מי אתה בכלל? חבר הכנסת גטאס, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. תתבייש לך. אתה בעד השלום אתה? חבר הכנסת חאג' יחיא, מספיק. חבר הכנסת שמולי גם. אני חושב שמי שרצה להבין את

וכנראה אתם תצביעו נגד החוק הזה: ממתי מצביעים בכנסת ישראל, ממתי מרימים יד כנגד ילדים רעבים? מאות-אלפי אנשים

אתם תצביעו נגד. תזכרו כל אחד, אני לא מוריד את ההצעה, ולא משנה מה יגידו, רק תזכרו, כל אחד, שכל אחד שמצביע נגד מצביע נגד משפחות רעבות, שאתם מכירים אותן בדיוק כמוני. אני מראש אומר שאין לי ספק ששר הרווחה יעשה וייתן ויעשה כמיטב יכולתו, אבל הוא יעשה כמיטב יכולתו. הוא צריך, וזה שיבוא אחריו, וזה שיבוא אחרי אחריו, הם צריכים לקבל מממשלת ישראל כל שנה 250 מיליון שקלים מחוץ לתקציב לאותן משפחות רעבות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מאוד מקווה שתצאו הפעם מגדרכם ותצביעו לא בציווי קואליציוני. אנחנו מצביעים בשביל המשפחות הרעבות.

תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. בשם הממשלה ישיב שר הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

בחיים הפרלמנטריים פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה. אני מקווה שאנחנו נהיה למעלה, נהיה למעלה הרבה זמן. אני מקווה שאנחנו נהיה למעלה הרבה זמן.

לפעמים נמצא מישהו, כל הפעולות הן חיוביות, אבל העניין הוא סדר עדיפויות. אתה יודע, אני מדבר על סדר עדיפויות, ואני רואה את פרי מחייך. למה אני מחייך, למה אני רואה אותך מחייך? אני נזכר בזה שהיית שר המדע, ולא נסעת לפרו להביא פרויקט של מיליארד דולר, מפני שלא היה לך כסף לכרטיסי טיסה, פרויקט אזרחי, נכון? מיליארד דולר, פרויקט אזרחי, לא נסעת כי לא היה לך כסף לכרטיסי טיסה. אז גם אני, אם הייתי מקבל את כל התקציב, אז זה בסדר. גם אני ומשרד הרווחה, וכל חבר כנסת באולם הזה, לא רוצה אנשים רעבים בישראל, כולם. אם היינו עושים פה משאל, כמה אנשים,

מי רוצה שיהיו רעבים,

כולם היו בעד, בעד לתת, בעד לחלק. הצעת החוק מציעה כי יוקצה תקציב ייחודי וקבוע לשם טיפול בבעיית הביטחון התזונתי, 150 מיליון שקל בשנה בסעיף הרווחה ו-100 מיליון שקלים בשנה בתקציב החינוך, זאת על מנת שהפתרונות הממשלתיים לא יתבססו על תקציבים קיימים המיועדים לצרכים אחרים. טוב, אני מחכה לו. אני צריך להשיב. אני מבין ללבו, אבל בכל זאת, השר מבקש שתעדיף לרגע קט אותו על פני חברת הכנסת עליזה לביא. אני אשמה, סליחה. אני הקשבתי לך, למה שאמרת. כיום משרד הרווחה מסייע לעמותות מזון באמצעות מבחני תמיכה התלויים בתקציב המיועד לכך בתקציב השנתי לכל המגזרים. אתה יודע את זה לא פחות טוב ממני. אתה ישבת שם בערך פי-שלושה מהזמן שאני יושב עד עכשיו. אז אתה בקי ויודע את כל הפרטים. מבחני התמיכה בנושא ההזנה הם בתחום סלי המזון, קמחא דפסחא ומסגרות הזנה. בשנת 2015 הוקצו 200 מיליון שקלים לפי הפירוט הבא: 110 מיליון הועברו למשרד החינוך לטובת הרחבת מערך ההזנה בבתי-הספר, 60 מיליון שקלים הועברו לפתיחת מועדונים מועשרים לקשישים הכוללים ארוחה חמה, לתוספות מזון במפעלים מוגנים העבירו,

אתה שותף גדול לזה, אם לא השותף הבכיר, מפעלים מוגנים בחברת "המשקם"; העברה למשרד הקליטה עבור עולים וקשישים, 15 מיליון ש"ח הועברו עבור קמחא דפסחא, 15 מיליון ש"ח הועברו לתמיכה בארגוני גג המספקים מזון. בנוסף, יש הקצאות מזון מתקציב ועדת העיזבונות, ולצערי אף אחד לא הולך לשם יותר מדי. אתה יודע, יש המצוקות, לחצני המצוקה, אפשר ללכת לוועדת העיזבונות ולקחת שם כסף בסכום שנתי שלא עולה על 4 מיליון שקלים, יכול להיות שזה מעט, אבל זה הרבה. משרד הרווחה והשירותים החברתיים עובד בצמוד עם המועצה לביטחון תזונתי. איני רואה צורך, מאיר, זו השורה הכמעט אחרונה: מאחר שמשרד הרווחה עובד בצמוד עם המועצה לביטחון תזונתי, ומנסה לחלק את המשאבים על מנת שהתוצאה תהיה כמו שאנחנו מבקשים, אני לא רואה צורך להביא את זה בחקיקה.

חושב שראוי,

קודם כול אתה צודק, אף אחד פה לא רוצה ילדים רעבים. ואני לא רואה צורך להביא את זה בחקיקה. יחד עם זאת, עוד הפעם, זה לא כיף להפיל לך את זה. אני מציע לך לעשות את זה כהצעה לסדר-היום. אתה לא רוצה, אתה רוצה שזה ייפול. אז ממשלת ישראל מתנגדת להצעת החוק. אני חושב שראוי שכל שר רווחה יקבל, לא מתקציבו, 250, כמו שראש הממשלה, יש לך אפשרות עכשיו, בשלוש דקות, לחזור ולהגיד את זה, שאתה חושב שכל שר רווחה יקבל שלא במסגרת תקציבו.

הוא יוכל לפעול ולראות את סדר העדיפויות שלו, מה לדעתו, יכול להיות שאתה לוקח את התקציב, אתה מסתכל ואתה אומר: ואללה, הפינה הזאת צריכה להיות צבועה בירוק, ואני מקדיש לה כסף, ואני בא ומסתכל, ואומר, ואללה, אני לא חושב כמוהו. אנחנו בסך הכול אנשים. תקשיב מה אמרת. מה שאמרת לי הוא שאתה חושב שכל שר רווחה צריך לקבל מחוץ לתקציבו את הסכום שמיועד לביטחון תזונתי,

אבל זה לא ככה היום.

בתקציב, אני צריך לשבת ולקבוע מה חשוב לי, מה לא חשוב לי.

מה שחשוב לי, הוא גם חשוב לך, אבל יכול להיות שסדר העדיפויות שונה.

אנחנו אנשים שונים, וכל בן-אדם חושב קצת אחרת אף ששני הדברים חשובים. אבל אתה אומר, איפה אני שם ראשון, במה אני נוגע ראשון. אז במסגרת התקציב,

כמו שאתה אומר, בתקציב נפרד, אנחנו נתמוך. נכון לעכשיו, זה לא בא בתקציב נפרד. ואנחנו יושבים עם המועצה לביטחון תזונתי. אז אני חושב שעד שזה לא יבוא בתקציב נפרד, אנחנו לצערי מתנגדים להצעת החוק, ונקרא לחברי הכנסת להוריד את הצעת החוק.

תודה רבה לכבוד השר. חבר הכנסת מאיר כהן, אתה רוצה לחזור לכאן לנסות לשכנע חברי כנסת? בבקשה. עד שלוש דקות יש לך. חברות וחברי הכנסת,

אני מבקש מספסלי הליכוד, אנא מכם. קואליציה. קואליציה, סליחה, סליחה.

אין לי שום ספק שכל שרי הרווחה עושים כמיטב יכולתם, אבל אני מבקש להגיד, אדוני השר, ואני מבקש מאלה שמצביעים, אנחנו לא צריכים שיעמוד שר הרווחה ויתחיל, אני לא חושב לרגע שחיים, שר הרווחה הנוכחי, רוצה שיהיו ילדים רעבים, אבל עצם העובדה שלוקחים שר רווחה, והוא עומד בתקציב שלו, והוא צריך לקבל החלטות שקשורות לילדים רעבים ולגרד מהגורן ומהיקב, זה דבר פסול במדינת ישראל. החוק הזה רוצה להגיד לממשלת ישראל, חברי: כשיש עמותות ויש ילדים רעבים, לא משנה מה התקציב שלי,

ממשלת ישראל, האוצר, תיקחו אחריות, תעבירו כל שנה 250 מיליון. חבר הכנסת גפני, 130 עמותות במגזר החרדי זועקות לכסף, הן היו אצלי, הן באות לחיים. ואנחנו רוצים, אז אנא מכם, תעזבו רגע את ההסכמים הקואליציוניים. תתמכו בזה, כי זה בשביל המשפחות הרעבות.

תודה רבה לחבר הכנסת מאיר כהן. על-פי בקשת 20 חברי כנסת, אנחנו עוברים להצבעה שמית. גברתי מזכירת הכנסת, אני מבקשת להתחיל בהצבעה.

עבדאללה אבו מערוף,

טלב אבו עראר,

יולי יואל אדלשטיין,

מיכאל אורן,

דוד אזולאי,

ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם,

אקוניס, נגד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר,

דוד ביטן,

מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי,

אלי בן-דהן, נגד יואב בן צור,

איל בן ראובן, בעד יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין, בעד באסל גטאס, בעד אילן גילאון,

זהבה גלאון, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני,

יעל גרמן, בעד אבי דיכטר,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי,

יצחק הרצוג, אינו נוכח שרן השכל, נגד יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, אינה נוכחת עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן, נגד דב חנין, בעד יואל חסון, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב,

יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת חיים ילין, בעד משה יעלון, אינו נוכח איתן כבל, בעד אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן,

משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, בעד ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, בעד ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית,

אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי, בעד איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, נגד דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן, נגד עודד פורר, אינו נוכח טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש,

יעקב פרי,

עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, נגד יואב קיש, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, נגד יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, אינו נוכח נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, בעד איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, בעד איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד תודה, גברתי. אני מבקשת לחזור על שמות חברי הכנסת אשר עדיין לא השתתפו בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף,

זאב אלקין, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח זוהיר בהלול, אינו נוכח מיכל בירן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יצחק הרצוג,

תמר זנדברג, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח ז'קי לוי, אינו נוכח מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת ירון מזוז, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח רויטל סויד, אינה נוכחת איימן עודה, אינו נוכח דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח האם יש חברות או חברי כנסת אשר לא קראו בשמם ורוצים עדיין להביע את עמדתם?

גברתי, נא לסכם את ההצבעה ולהציג בפנינו תוצאותיה.

נגד, 48. הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי (תיקון, תקציב) לא עוברת.

עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר, של חבר הכנסת טלב אבו עראר

יש לך עשר דקות להציג לנו את החוק. תודה רבה. מכובדתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, תחילה אני רוצה להודות לכל חברי חברי הכנסת ולכל השרים שניחמו אותי במות אבי. תודה רבה לכולם. האמת, משום מה, אני שואל, הממשלה התנגדה להצעת החוק שהצעתי. סליחה, לא שומעים. חברי הכנסת, אני מבקשת שקט באולם. אני מבקשת שקט באולם. חבר הכנסת דוד ביטן. כן, מכובדתי היושבת-ראש. אני מתפלא שהממשלה לא אישרה את הצעת החוק שהצעתי, אף שהיא לא עולה כסף למדינה, או שמכיוון שהיא הצעת חוק שלי כערבי. אני לא רואה בהצעת החוק שהצעתי הסתה, כמו שכל הזמן אנחנו מואשמים מצד הממשלה. הצעת החוק, גברתי היושבת-ראש, מדברת על חיוב שב"ס ביידוע אסירים על זכותם, זכות שירותי הדת, על-פי סעיף 49 לפקודת בתי-הסוהר. לאחר תלונות חוזרות ונשנות של אסירים בעניין מתן שירותי דת על-ידי שב"ס לאסירים שאינם יהודים, ראיתי לנכון להציע הצעה זו שתביא להעלאת

לשימוש של האסירים בזכות בסיסית של שירותי דת, שתכלול ביקור אנשי דת, מפגש עם האסירים, דבר אשר בהכרח יביא לתמורות חיוביות. כיום השב"ס אינו מתאמץ דיו להכנסת שירותי הדת לפעילות במתחמים שלו, ואף קיים היעדר שירות כזה, לפחות בקרב האסירים המוסלמים, לפי תלונות חוזרות ונשנות. היעדר החובה מצד שב"ס לתת אפשרות לקבל שירות זה מייצר אבסורד של אפרוריות בעניין שירות זה. המטרה, מכובדי, המטרה בהצעה זו הנה לחייב את שב"ס להפיץ עלונים ולהעלות את מודעות האסירים לשירות זה, בשפת האם של כל האסירים בבתי-הסוהר: ערבית, עברית, אנגלית, אמהרית, רוסית וכדומה. הצעה זו תביא לירידה בשיעורי האלימות והפרות הסדר על-ידי האסירים בתוך בתי-הסוהר, הצעה זו תביא לירידה בשיעור העבירות הפליליות בעתיד ובהישנות ההתנהגות הפלילית, מהסיבה כי מפגש עם אנשי דת יגרום לאסירים להתבונן בעבר, בהווה ובעתיד, להסתכלות מעמיקה שתביא למיגור חלק מהעבירות הפליליות. זהו טיפול לנפשו של האסיר, שבהכרח יביא לשיפור במצבו הכללי. הניתוק של האסירים משירותי הדת משאיר אותם עסוקים במחשבות פליליות, בהתנהגות עבריינית, ללא אפיקי שיקום וטיפול עיקריים. אחד מהם, והעיקרי, הוא שירותי הדת. גם בימים עצובים אלו, שבהם האלימות גואה לכל עבר, על רקע מתח בין דתות, ראוי כי גם אוכלוסייה כמו אוכלוסיית האסירים תלמד ערכים חיוביים של חיים טובים יותר ותתרחק כמה שיותר מהאלימות ומהפשיעה. ואין טוב משירותי דת שיעניקו את הנדרש בחוסר המשמעותי הקיים. אציין כי היום קיים שירות כזה בעיקר לאוכלוסייה היהודית, וזה, כמובן, מנוגד לכללי הצדק הטבעי והשוויון. יש לנהוג כלפי כל האסירים בצורה שוויונית ולא מפלה. תחושת הניכור בקרב האסירים היא התורם המשמעותי בהתפרעויות ובחזרה המהירה לפשע. אני שוב מציין שהצעה זו לא תעלה כסף למדינה, ואם אין כסף למדינה באמת לקנות נייר ולחלק עלונים, אני מוכן לתרום, אני והאוכלוסייה הערבית, וגם חברי ברשימה המשותפת. לכן אני פונה לכל חברי הכנסת, גם לשר יריב לוין: באמת זה טוב לכולנו לאשר הצעת חוק זו, שכן היא רק עוזרת והיא רק לטובת כלל אוכלוסיית האסירים. תודה, גברתי. תודה רבה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. ישיב השר המקשר חבר הכנסת יריב לוין, בשם המשרד לביטחון הפנים. גברתי היושבת-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מתן הודעה בכתב לאסיר בדבר מתן שירותי דת), התשע"ה 2015, מבקשת לקבוע הוראה בפקודת בתי-הסוהר שלפיה אסיר יקבל הודעה בכתב על אודות זכותו לקבל ביקורים של רבנים ואנשי דת אחרים, לרבות מוסלמים ונוצרים,

על-פי המוצע, תהיה בשפה הערבית, העברית,

האמהרית והרוסית. לפי המצב החוקי כיום, סעיף 49 לפקודת בתי-הסוהר קובע כי רבנים וכוהני דתות אחרות יורשו במועדים מתאימים וסבירים לבקר אסירים הרוצים בשירותם. בנסיבות האלה אין מקום לקבוע הוראה מיוחדת בדבר חובת היידוע על הזכויות בחקיקה ראשית מעבר למתן הזכות עצמה. הזכות לקבל ביקורים של רבנים ואנשי דת אחרים, לרבות מוסלמים ונוצרים, מופיעה בלוחות שעניינם חובות וזכויות, מידע לאסיר הפלילי ולאסיר הביטחוני, באופן המבהיר כי זכותו של כל אסיר לבקש שאיש דת יבקר אותו, וביקור זה לא נכלל במכסת הביקורים הרגילה. לוחות אלו תלויים בכל אגפי שירות בתי-הסוהר, ולאסירי האגף נגישות אליהם. אציין כי בשירות בתי-הסוהר קיימת הנחיה שלפיה הלוחות יופיעו בעברית,

באמהרית וברוסית, ולכן, למעשה, היידוע בכל השפות קיים ומתקיים גם היום. ההצעה גם אינה מנמקת דייה מדוע יש לתת בכורה או מעמד מיוחד לזכות הזו ולקבוע בחקיקה ראשית את חובת היידוע על הזכות הזו, בעוד שחובות יידוע כאמור לא קיימות ולא קבועות בחקיקה ראשית ביחס לזכויות אחרות ולא פחות חשובות שניתנות לאסיר, ובהן מערך חינוך, הגשת תלונה, רפואה, קשר טלפוני, ביקורים, ורשימת הזכויות היא כמובן ארוכה. בנסיבות האלה החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה להתנגד להצעה, ועמדת הממשלה היא שיש להתנגד להצעת החוק, וכך אני מבקש שתעשה גם הכנסת.

תודה רבה לשר יריב לוין. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. נא לחזור למקומותיכם. אתה רוצה? בבקשה. יש זכות לחבר הכנסת לחזור לשלוש דקות לשכנוע. תשובתו של נכבדי השר לא משכנעת. היום הנהלת השב"ס מכניסה לבתי-הסוהר רק רבנים ליהודים, ולא מרשים לאף אחד אחר: לא מוסלמים, לא נוצרים ולא אחרים, וזו אפליה גם בבתי-הסוהר במתן זכות בסיסית כמו שירותי דת. לכן, חברים, אנחנו מעוניינים להכניס או להרשות לאנשי דת מוסלמים להיכנס לבקר אצל אסירים מוסלמים, שהם באמת צריכים את השירות הזה, ואי-אפשר לשלול מאדם, אפילו שהוא אסיר, את זכותו הבסיסית מבחינה דתית. לכן אני פונה שוב לחברי חברי הכנסת להצביע בעד הצעת חוק זו.

תודה רבה. על-פי הבקשה, ההצבעה תהיה שמית. אנחנו מתחילים בהצבעה. גברתי, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת)

בעד טלב אבו עראר, בעד יולי יואל אדלשטיין,

מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, אינו משתתף בהצבעה אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר, נגד דוד ביטן,

מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן, נגד יואב בן צור, נגד איל בן ראובן,

יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין, בעד באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים,

משה גפני, נגד יעל גרמן,

אבי דיכטר,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, אינו נוכח שרן השכל, נגד יצחק וקנין, אינו משתתף בהצבעה מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד

חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן,

דב חנין,

יואל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי,

מנואל טרכטנברג, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה,

שלי יחימוביץ,

חיים ילין, אינו נוכח משה יעלון, אינו נוכח איתן כבל, בעד אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, נגד ישראל כץ,

עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, אינו נוכח מיקי לוי, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח לא משתתף. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יעקב ליצמן,

סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח נגד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יאיר לפיד,

ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית,

אברהם נגוסה,

משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה,

רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ,

אוסאמה סעדי, בעד איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, נגד דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר,

רועי פולקמן, נגד עודד פורר, נגד טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש,

יעקב פרי, אינו נוכח עיסאווי פריג'

עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן,

איוב קרא,

מירי רגב,

מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל, בעד יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, אינו נוכח נחמן שי,

סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד תודה, גברתי. נא לחזור על שמות חברי הכנסת אשר לא שהשתתפו בהצבעה עד כה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, נגד זוהיר בהלול, אינו נוכח מיכל בירן, אינה נוכחת יחיאל חיליק בר, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת יואל חסון, אינו נוכח מנואל טרכטנברג, אינו נוכח חיים ילין, אינו נוכח משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת ירון מזוז, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח רויטל סויד, אינה נוכחת איימן עודה, אינו נוכח דניאל עטר, אינו נוכח יעקב פרי,

עמיר פרץ, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת האם יש באולם חברות או חברי כנסת אשר לא קראו בשמם?

גברתי, בבקשה להכין לנו תוצאות ההצבעות.

51. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר לא עברה. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון, פרסום מידע בדבר תאונות עבודה ומחלות מקצוע), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת.

עשר דקות, להציג לנו את הצעת החוק. תשובה והצבעה יהיו במועד אחר.

היושבת-ראש, תודה רבה לך, אדוני השר, גברתי השרה, עמיתי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת היום הצעת חוק שלי ושל חברי שעוסקת בסוגיה חברתית ואנושית ממדרגה ראשונה, תאונות עבודה. זוהי מציאות שאי-אפשר להשלים אתה: המוות המתמשך, פעם אחר פעם, שבוע אחרי שבוע, וגם השבוע פעם נוספת, בסערה נהרג עובד. זו שגרה שאי-אפשר להשלים אתה, אי-אפשר לחיות עם מצב שבו כמעט בכל שבוע נהרג עובד בתאונות עבודה. ואני לא רוצה למנות את המספר העצום של עובדים שנפצעים, נפגעים, חייהם נהרסים בתאונות עבודה. המכה הזאת, עמיתי חברי הכנסת, מחייבת פעולה נחרצת של המערכת הציבורית, וקודם כול שלנו, של המחוקקים. והצעת החוק הזאת עוסקת במנגנון שאם נאמץ אותו נוכל להוריד בצורה אמיתית את מספרן של תאונות העבודה בישראל. ההצעה עוסקת בחובה שתוטל על המעביד להעמיד לרשות העובדים במפעל בצורה סבירה ונגישה את עדכוני החקיקה וההנחיות בנושא הבטיחות בעבודה, את המידע הרלוונטי לגבי סיבות ונסיבות של תאונות עבודה ומחלות מקצוע ואת המידע והתיעוד שקשורים בתאונות עבודה שאירעו במפעל ומחלות מקצועיות שחלו בהן העובדים במפעל. המעביד יעמיד לרשות העובדים גם הודעות על אירועים חריגים שהגיעו לידיו על-ידי ועדת הבטיחות או הממונה על הבטיחות במפעל. המעביד גם יעביר כל מידע ותיעוד כאמור לידי ארגון העובדים היציג במפעל, וכשאין ארגון עובדים יציג במפעל הוא יעביר את כל המידע והתיעוד הזה לידי ועד העובדים במפעל. עמיתי חברי הכנסת, השקיפות הזאת חיונית. קודם כול, שקיפות היא חיונית,

זכותם של אנשים שעובדים במקומות עבודה לדעת. חובת בעל המפעל להעמיד לרשות העובדים את המידע, את התקנות ואת האינפורמציה שתסייע למנוע תאונות עבודה. המידע הזה, עמיתי חברי הכנסת, הוא במקרים רבים מידע מציל חיים. אבל לא מדובר כאן רק במידע עצמו. הידיעה שלנו היא שחובת הפרסום משנה התנהגות. את זה ראינו, גברתי היושבת-ראש, אחרי שהעברנו כאן בכנסת את חוק מרשם הפליטות לסביבה, חוק שהיה יוזמה שלי. אחר כך גם המשרד להגנת הסביבה הצטרף, והתנהל עליו מאבק קשה פה בכנסת, ואמרו: מידע, למה המידע הזה כל כך חשוב? המידע משנה התנהגות. המידע קודם כול מאפשר למי שנאבק נגד זיהומים לפעול נגד הזיהומים האלה. בדיוק השבוע התפרסמו נתוני המפלס, מרשם הפליטות, לגבי עשרת המפעלים שמככבים בזיהומים סביבתיים בישראל, והמידע הזה, פרסום המידע הזה, מאפשר פעולה. אבל המידע כשלעצמו גם משנה התנהגות. כאשר הגורמים האחראים במפעל ידעו שהם צריכים לפרסם מידע על תאונות עבודה, הם יתנהלו בצורה בטוחה יותר, בצורה קפדנית יותר, בצורה רצינית יותר, בצורה שתשמור יותר על החיים ועל הבטיחות של העובדים במקומות העבודה. מספר הנפגעים בתאונות עבודה גבוה, גבוה מדי. מספר ההרוגים בתאונות העבודה גבוה, גבוה מדי. יש ענפים, גברתי היושבת-ראש, ש"מצטיינים" במספר גבוה במיוחד של תאונות עבודה. ענף כזה הוא, למשל, ענף הבניין, שבו תאונות עבודה הן ביטוי לנורמות בעייתיות ששולטות בתחום הזה. אני מחזיק בידי נייר עמדה שהוכן על-ידי האגף לקידום השוויון בהסתדרות החדשה, אשר מסכם את כל הסוגיה של תאונות העבודה בענף הבניין, מתאר את הסיבות לתאונות האלה: בין היתר, העובדה שיש עובדים שאינם מבינים את השפה, אם אלה עובדים זרים שלא יודעים ולא מבינים את הדרכות הבטיחות שניתנות, היעדר של הדרכות בטיחות, וכאן החובה לפרסם את נורמות הבטיחות הופכת להיות חובה חשובה במיוחד, עבודה לא מוסדרת של קבלנים לא רשומים, מחסור במנהלי עבודה, אכיפה בעייתית ולא יעילה של הנושא בידי הרשויות. זו תמונה עגומה, עמיתי חברי הכנסת, והתמונה הזו מחייבת שורה ארוכה של שינויים, אבל השינוי הזה בתחום השקיפות, חובת פרסום המידע, הוא איזו נקודת ארכימדס שדרכה אפשר יהיה לבצע שינוי אמיתי בתחום הזה. אני רוצה, גברתי היושבת-ראש, לברך מכאן את האגף לקידום השוויון בהסתדרות על העבודה המסורה והרבה שהם עושים בסוגיה הזו של מיגור תאונות העבודה. אני רוצה לומר, זו עבודה קשה, הדרך מסובכת, אבל אסור לנו לוותר, ואנחנו נמשיך בה עד שנעשה פה שינוי אמיתי. אנחנו קיבלנו תמיכה רבה בהצעת החוק הזו. הזכרתי את האגף לקידום השוויון בהסתדרות החדשה, אני רוצה להזכיר גם את ארגון העובדים "קו לעובד", את המכתב שלהם, והם במכתב מפרטים למה חובת הפרסום הזו כל כך חיונית. אנחנו משוכנעים שאם החוק הזה היה מתקבל הוא היה מעלה את רמת הפיקוח והאכיפה על מקומות העבודה, הוא היה מבטיח שעובדים יהיו מודעים יותר לסכנות הנשקפות להם וגם לאמצעים שעליהם לנקוט כדי להימנע מתאונות, והדבר הזה גם הוא יתרום באופן משמעותי להפחתת מספר התאונות. זה יביא את מקומות העבודה להקפיד ולשמור על כל נוהלי הבטיחות, ולדבר הזה כמובן יש משמעות של הצלת חיים רבים. וכמובן, זה יקל על צוותי החקירה השונים, במקרה של תאונת עבודה, ויבטיח את קיומו של מידע מתועד, מה שגם ייעל את היכולת לנהל הליך משפטי ולהביא במידת הצורך את האשמים בהתרחשות תאונת העבודה לדין. עמיתי חברי הכנסת, הצורך להימנע מתאונות עבודה הוא קודם כול צורך אנושי, הוא קודם כול צורך חברתי, הוא קודם כול הצורך להגן על החיים ועל הבריאות של אנשים. אבל לדברים האלה, עמיתי חברי הכנסת, יש גם משמעות כלכלית גדולה מאוד. אנחנו מדברים ב-2013 בלבד על עלות כלכלית של 16 מיליארד שקלים. 16 מיליארד שקלים, העלות הכלכלית של תאונות העבודה, זו העלות של תאונות העבודה למשק. ואני מדבר על נתונים שהוצגו לכנסת בצורה רשמית. זה כולל גם את התשלומים הישירים לנפגעי התאונות, הוצאות ריפוי ושיקום ותשלומי ביטוח לאומי, וכמובן גם את כל ההוצאות העקיפות, הנזקים למבנים ולציוד, המחליפים לעובדים שנפגעו וכדומה. זה כסף עצום, עמיתי חברי הכנסת. לכן אני ציפיתי שכשהצעת החוק הזאת תגיע לשולחנה של ועדת השרים לענייני חקיקה, כל השרים, ובראשם שר האוצר, יתמכו בהצעה כאיש אחד ויעבירו אותה לכנסת בתמיכת הממשלה, כדי שאכן נתחיל להתמודד כאן בצורה ראויה עם תאונות העבודה, עם המגפה הזו של תאונות העבודה. לצערי הרב, מטעמים שאני לא בדיוק הבנתי עד הסוף, ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה להתנגד להצעת החוק הזו. בעקבות ההחלטה הזו אני פתחתי בדיאלוג עם שר הכלכלה, שהוא גם הממונה על התחום, השר דרעי, ואנחנו סיכמנו שאנחנו נמשיך בהידברות ובהסכמה לקדם פתרון, כי שנינו מסכימים שחייבים לעשות כאן שינוי גדול, וכנראה לא תהיה ברירה אלא לעשות אותו גם בחקיקה. אז ברוח החיובית הזו, ואני רוצה לציין לברכה ובחיוב את הנכונות של השר דרעי, אנחנו נמשיך בדיאלוג הזה. אני מקווה שנחזור עם תוצאות חיוביות במהרה לכנסת, ואז גם נקיים את ההצבעה על החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. כפי שציינתי, תשובה והצבעה יהיו במועד אחר, אלא אם כן תגיעו להבנות עוד קודם. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק לימוד חובה (תיקון, הגבלת מספר תלמידים,

כן, הודעה של ועדת הכנסת. יושב-ראש הוועדה, בבקשה.

אני אמרתי, אני אתן לך להודיע. אדוני, זו הודעה עם הצבעות?

לא מחייבת הצבעות.

מי עמד פה לפני? דב חנין. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אבקש להודיע בזאת על חילופי אישים בוועדות הכנסת: בוועדת החינוך, התרבות והספורט,

במקום חברת הכנסת סופה לנדבר יכהן חבר הכנסת עודד פורר. בוועדת החוץ והביטחון,

במקום חברת הכנסת זהבה גלאון, שכיהנה כממלאת-מקום קבועה, תכהן חברת הכנסת מיכל רוזין.

תודה רבה לחבר הכנסת דוד ביטן. אנחנו עוברים להצעת חוק לימוד חובה (תיקון, הגבלת מספר התלמידים בכיתה בבית-ספר יסודי), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת יוסי יונה.

חבר הכנסת יוסי יונה, עשר דקות להציג לנו את הצעת החוק שלך. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, זה אך סמלי שאת הצעת החוק הזו אני מביא בפני יושבי הבית בעת שאנחנו מציינים שני עשורים לרציחתו של יצחק רבין, בעקבות גל הסתה ששטף את הארץ לאורכה ולרוחבה וכוון בעיקר נגדו. אמרו את זה קודם: רבין היה מנהיג שהעז לקבל החלטות מהפכניות וגורליות, החלטות שיש בידן לשנות מן היסוד את המציאות. אומנם עיקר תשומת הלב הציבורית מופנית לתעוזתו במישור המדיני, אבל אין לשכוח את תרומתו של רבין גם במישורים אחרים, תשתיות, פריפריה וחינוך. נפלה בידי הזכות ונמניתי עם "צוות 100 הימים" שהקים רבין לאחר שהחל את כהונתו השנייה כראש ממשלת ישראל. מערכת החינוך והאתגרים שהציבה בפנינו קיבלו תשומת לב מיוחדת בפעילותו של הצוות, ואני הייתי בין אלה שהתבקשו להביא בפני רבין המלצות מעשיות בתחום זה. כמו היום, גם אז מערכת החינוך התמודדה עם שתי בעיות מרכזיות: הצפיפות בכיתות ושכר המורים. הבאנו את המלצותינו בפני ראש הממשלה, והוא אימץ אותן לחיקו בחפץ לב וללא כל היסוס. הדבר הצריך הקצאת משאבים בחינוך, שהביאה להכפלה של תקציב המדינה לתחום זה. כפי שאמרתי, רבין היה מנהיג של החלטות מהפכניות. מאז חלפו שני עשורים, גברתי היושבת-ראש, ובעיית הצפיפות בכיתות שבה והפכה לאחת מהבעיות המרכזיות שאתן מתמודדת מערכת החינוך. צפיפות התלמידים בכיתות בבתי-הספר היסודיים גבוהה ב-29% בהשוואה למדינות ה-OECD, 27.3 תלמידים מול 21.1, בחטיבות הביניים היחס עומד על 28.7 תלמידים לכיתה מול 23.3 במדינות ה-OECD. ישראל היא ברוכת ילודה ולכן גם יש גידול מתמיד בשיעור התלמידים, אבל זה שנים ארוכות שמדינת ישראל אינה נותנת מענה הולם לגידול הזה. היא מפקירה את חינוך ילדיה לכלכלת שוק חסרת רסן, מפריטה כמעט את כל שלוחותיו של משרד החינוך ומפילה על ההורים אחריות הולכת וגדלה למימון שירותי החינוך של ילדיהם. התוצאה ידועה מראש, כישלון מהדהד. אנו מתעוררים למציאות עגומה שבה ההזדמנויות החינוכיות של ילדי ישראל תלויות יותר ויותר בהכנסה של הוריהם וביישוב שבו הם מתגוררים. על-פי דוח של ה-OECD, ההוצאה הציבורית לילד עומדת על 65% מהממוצע של מדינות ה-OECD. לצערי, מתקיים בנו המשפט שאומר: אמרו לי, ילדים יקרים, מהי הכנסתם של הוריכם ואומר לכם מהם סיכויי החיים שלכם, ואומר לכם מהו הסיכוי שלכם להתקבל לפקולטות יוקרתיות באוניברסיטה ולהשתלב באופן מיטבי בשוק העבודה. זו לא החברה שפיללנו לה, זו לא החברה שפיללו לה האבות המייסדים, לא מהשמאל ולא מהימין, לא דתיים ולא חילונים. חזרה לבעיית הצפיפות בכיתות, זו לא בעיה שנעלמה מעיניהם של האחראים למערכת החינוך בישראל, אבל זו בעיה שממנה הם ביקשו להתעלם, שאותה הם ביקשו להסתיר.

לפני יותר משנתיים מינה שר החינוך לשעבר שי פירון ועדה בראשותה של אורנה שמחון, מנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך. הוועדה ישבה על המדוכה, חקרה, בדקה, חישבה ומצאה שבישראל מחסור של למעלה מ-2,600 כיתות ושיש צורך בלמעלה מ-5,000 מורות ומורים חדשים, וזאת כדי להקטין את מספר התלמידים ל-32 בכיתה. העלות המשוערת החד-פעמית למימון הפרויקט החשוב הזה מוערכת בכ-2.6 מיליארד שקל, ועוד מיליארד שקל לתקציב השוטף.

זה המספר. למה זה המספר? לאלוהים פתרונים. האם חשבו חברי הוועדה כי זה המספר שמאפשר למידה אפקטיבית או למידה משמעותית, כפי שחשב שיש לעשות שר החינוך הקודם? אין לדעת מנין בא המספר החביב הזה, אולי הטילו קוביות וזה מה שיצא. למה אני משתומם ומדוע אני תוהה על האופן שבו הגיעו חברי הוועדה הנכבדים למספר הזה? משום שהם עצמם ציינו בדוח המקיף שלהם שהכיתות האפקטיביות הן אלו שבהן לומדים 20 תלמידים ומטה.

הסכום המשוער שיש להקצות לשם פתרון בעיית הצפיפות בכיתות יכול להיות הרבה הרבה יותר גדול מזה המצוין בדוח של ועדת שמחון. האם ממשלת נתניהו ערוכה להתמודד עם אתגרים כה גדולים? האם היא רוצה לאמץ החלטות שמשנות מן היסוד את מערכת החינוך כך שהיא תגדיל באופן משמעותי את סיכויי החיים של ילדי ישראל, ללא הבדלי מעמד, יישוב, גזע ולאום? האם נתניהו רוצה להיות רבין? המענה על השאלה הזו ברור, המענה שלילי. צאו ולמדו, לא זו בלבד שממשלת נתניהו לא מעוניינת לתת מענה אמיתי על בעיית הצפיפות בכיתות כך שנזכה למקום מכובד בדירוג של המדינות המתוקנות, היא לא רוצה אף לאמץ את התוכנית הצנועה יותר, זו הכלולה בדוח של ועדת שמחון. כך לצערי גם נהג שר החינוך הקודם שי פירון, וכך לצערי נהג גם שר האוצר הקודם יאיר לפיד. אם כן, מה הם עשו? גנזו את הדוח. הם ארזו אותו יפה-יפה וטמנו אותו עמוק-עמוק בכספת עלומה, כך שעין השמש לא תשזוף אותו וכך שהציבור לא ידע כלל שהוא בא לעולם. רק הודות לעיקשות של התנועה לחופש המידע ובעקבות עתירתה לבג"ץ, ניאות משרד החינוך לחשוף את הדוח הגנוז, הדוח שקובע חד-משמעית שהיעדר פתרון לבעיית הצפיפות בכיתות פוגע אנושות ביכולת של מערכת החינוך לחנך את כלל ילדי ישראל, להכשיר אותם ולשלבם באופן מיטבי בחברה. אדוני שר החינוך, שלא טרח להגיע לכאן, הודעת שאתה מחויב לגישה פדגוגית המעלה על נס למידה משמעותית. לא ניתן לקיים למידה משמעותית בכיתות צפופות, לא ברור עד כמה ניתן בכלל לחנך וללמד בכיתות צפופות. הצעת החוק שהגשתי עולה בקנה אחד עם הדוח שנחשף. אני יודע שרבים מחברי הטובים בקואליציה, שלבם אכן במקום הנכון, מאמינים בחשיבותו של החוק, ואני קורא לכם לתמוך בו. אני קורא לכם להיות שותפים להעברתו של חוק שיכול לשים מחדש את מערכת החינוך בראש סדר העדיפויות שלנו, של כולנו. עשינו זאת בעבר, בהשראתו של יצחק רבין, נוכל לעשות זאת שוב, אם תרצו.

תודה רבה לחבר הכנסת יוסי יונה. ישיב סגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת יוסי יונה בהצעתו,

ביקש להרחיב בעניין של הגבלת מספר התלמידים בכיתה בבית-ספר יסודי. הצעת החוק הזו, שמעלה אותה חבר הכנסת יוסי יונה, היא הצעה שנדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה ביום 25 באוקטובר 2015. היה דיון בוועדת השרים, וועדת השרים החליטה לדחות את הצעת החוק. הצעת החוק של חבר הכנסת יוסי יונה ביקשה לקבוע בחוק לימוד חובה מגבלה על מספר התלמידים בכיתות בבתי-הספר היסודיים הרשמיים, כיתות א' ו' או א' ח' כך שיעמוד על 32 תלמידים בכיתה. על-פי הצעת החוק, המהלך יחל כבר השנה, קרי שנת הלימודים תשע"ו, ויהיה מדורג בהתאם לצווים שיקבע השר, באישור שר האוצר וועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. על-פי הצעתו, המהלך יושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תש"פ. זה לא סוד, ואני מבקש לציין זאת, כי לסוגיה הזו שלגביה מבקש חבר הכנסת יוסי יונה להציע הצעת חוק, לסוגיה הזו נדרש כבר שר החינוך המכהן מייד עם כניסתו לתפקיד. הסוגיה הזו, הנושא הזה זוכה למענה, וכבר השנה, במסגרת הרפורמה להקטנת כיתות הלימוד. כפי שידוע, מדובר ברפורמה חמש-שנתית, שתיושם בסופו של דבר בכל המגזרים ובאופן דיפרנציאלי, ובמסגרתה יוקצו חצי מיליארד ש"ח לטובת הקטנת הכיתות ושיפור יחס מורה תלמידים בגנים ובבתי-הספר היסודיים. הייתי קורא לזה גם מהפכה, אבל מדובר על מתווה צומח, כשבכל שנה עוד שכבת גיל תיכנס לרפורמה, כך שבתוך חמש שנים כל תלמידות ותלמידי ישראל בבתי-הספר היסודיים מכיתה א' ועד כיתה ו' ילמדו בכיתות קטנות. בסופו של התהליך שעליו אני מדבר עכשיו בכיתות הלימוד בישראל לא יהיו מעל 34 תלמידים בכיתה, ובשכבות האוכלוסייה החלשות יותר מעל 32 תלמידים בכיתה. אני מבקש להדגיש כי לצד הקטנת הכיתות ממשיך המשרד להקצות תוספת של שעות לימוד לטובת פיצול כיתות א'-ב' במקצועות שפה ומתמטיקה. כמו שאמרתי קודם, הקטנת הכיתה תיעשה באופן דיפרנציאלי, על-פי עשירוני הטיפוח: עשירוני טיפוח 9 ו-10, בהם יהיו 32 תלמידים בכיתה, עשירוני טיפוח 8, יהיו 33 תלמידים בכיתה, ועשירוני טיפוח 1 7, יהיו 34 תלמידים בכיתה. אני מבקש גם להוסיף על האמור ולציין שהמתווה להקטנת הכיתות כולל לראשונה גם את יישום התוכנית "מורה שני בכיתה". התוכנית גם היא החלה כבר לפעול בשנת הלימודים הנוכחית, תשע"ו, בכ-1,000 כיתות לימוד. התוכנית הזו כוללת מורה ותיק, ותיק, הכוונה מורה מנוסה ומוביל, וסטודנט לידו, שמשתלב בהדרגה בפעילויות ההוראה והלמידה, וזה כחלק מטיוב הכשרתו. הדבר הזה ייעשה מדי שבוע ולמשך שלושה ימים בשבוע, והסטודנטים האלה יגיעו לכיתות הלימוד בגני-הילדים ובבתי-הספר. אני מבקש לציין בפני חברי הכנסת, כי במחשבה מעמיקה צריך גם להבין שהמהלך הזה של הקטנת מספר התלמידים בכיתות בסופו של דבר יגרום גם לתהליך שבו יצטרכו לעגן גם תקציב נוסף לבינוי של כיתות נוספות. נכון שמדינת ישראל היום נמצאת בתהליך שבו מדי שנה יש בתקציב סכום, הייתי אומר סכום נכבד, לבניית כיתות, אבל בהחלט לא מספיק. יש כמה וכמה מגזרים, מספר רב של יישובים, שבהם עדיין אנחנו נמצאים במצב שילדי ישראל, תלמידים ותלמידות, לומדים בכיתות לא תקניות. וכשאני אומר "כיתות לא תקניות" אפשר גם למצוא ילדים שלומדים, אם זה במקרה הטוב, לצורך העניין הזה, במבנים ניידים, בדירות שכורות, ולעתים הם גם לומדים במחסנים או בצריפים או במבנים עשויים פח שהוקמו עשרות שנים קודם. והדבר הזה הוא בלתי נסבל. עצם העובדה שילדים צריכים להתרכז וללמוד ולהעביר את שעות הבוקר שלהם כשהם נמצאים בבית-הספר בתת-תנאים, הדבר הזה הוא דבר שהוא בלתי נסבל.

כפי שאמרתי, שמדינת ישראל מדי שנה, משרד החינוך, אגף הפיתוח, בונה ברחבי הארץ, אבל אין הקומץ משביע את הארי. כאשר נלך למהלך שיעמיק יותר ויותר בשנים הקרובות, כשהכיתות התקניות תיחשבנה כאלה גם כאשר יהיו 32 תלמידים בכיתה, לא כמו שהיה בעבר, שהכיתות שבהן מדינת ישראל התפארה ואמרה שעבורן מגיע תקצוב ותקצוב מלא הן אלה שיש בהן 42 תלמידים בכיתה, 44 תלמידים בכיתה. מדינת ישראל בעצם, במהלך הזה של הקטנת מספר התלמידים בכיתה ששר החינוך מוביל, התחיל אותו מייד כאשר נכנס לתפקידו, בסופו של דבר זה יביא לכך שמדינת ישראל תצטרך להכיר באותן כיתות שבהן יש 32 תלמידים ככיתות תקניות, ואז, במשך הזמן, בכל מבנה של בית-ספר יצטרכו להוסיף כיתות לימוד, ולצורך הדבר הזה יצטרכו להביא עוד תקציב. אני רוצה לומר עוד משפט אחד. אני חושב שגישה פרגמטית עדיפה על חוק. חוק עושים כאשר יש חשש שאף שהדבר הוא נצרך, אף שהדבר הוא טוב, אף שהדבר מתבקש, יש חשש שאולי מי שצריך לבצע או מי שצריך לנהוג כך לא יעשה את זה. ובאים וקובעים חוק, והחוק מחייב להתנהג לפי מה שהחוק קבע, או שלפעמים עושים תקנות, תקנות שמחייבות להתנהג כך וכך. למה עושים את התקנות? כי יש דברים שבאופן מקצועי צריכים לעשות כך, זה יכול לעזור אם נוהגים כך וכך, אבל אנשים לא רוצים לעשות את זה, או גופים לא רוצים לעשות את זה, ארגונים לא רוצים כך להתנהל. ואז יש תקנות שמחייבות. כלומר, את זה בדרך כלל עושים כאשר אין רצון לבצע. במקרה שלנו אנחנו הרי יודעים שהממשלה הזו ושר החינוך, ביוזמה שלו, שהוא חשב עליה, הוא הגה את הרעיון, בא והציע, הלך לאוצר וביקש להכיר בכיתות שיש היום, שגם אם יש בהן 32, ההעדפה תהיה דווקא שיהיו רק 32 תלמידים או תלמידות בכיתה. אני הולך לעבר, אני נזכר, הכנתי לעצמי מה לענות, אני רוצה להזכיר שבעבר לא היה מקובל שמי שנמצא ברכב צריך לחגור חגורת בטיחות. והיה חבר כנסת מאגודת ישראל, הרב אברמוביץ, זיכרונו לברכה, שהביא כאן לכנסת את הצעת החוק שמחייבת לחגור חגורת בטיחות, שמי שרוצה לנסוע יחגור חגורת בטיחות. הסטטיסטיקה מוכיחה גם שכאשר יש חגורת בטיחות, בני-אדם,

אלה שנוסעים במכונית, ניצולים מפגיעות. והדבר הזה, היה מאוד קשה ליישם אותו. הציבור לא רצה לקבל את זה, הנהגים לא רצו לקבל את זה, אלה שנסעו במכוניות לא רצו לקבל את זה. בא החוק וקבע שצריך לעשות את זה. יהדות התורה בימים אלה מגישה הצעת חוק להבטחת הכנסה.

הדבר הזה היה מקובל לפני 35 שנה, אבל היו כאלה שבאו וערערו על הדבר הזה. כאשר באו לערער על הדבר הזה, לא הייתה ברירה, בג"ץ פסל את מה שהיה, ויהדות התורה מגישה בימים אלו הצעת חוק. חוק עושים כאשר לא רוצים להתנהל כפי שסבורים שצריכים. במקרה הזה של הקטנת מספר התלמידים בכיתה, משרד החינוך, שר החינוך, מובילים מהלך שלא חשבו עליו בעבר, ואנחנו מקווים שהדבר הזה יתבצע בשנים הקרובות יותר ויותר.

מחברי הכנסת לדחות את הצעת החוק. תודה רבה לסגן שר החינוך.

חבר הכנסת יוסי יונה, לרשותך עוד שלוש דקות נוספות. גברתי היושבת-ראש, אמר סגן שר החינוך שקיימת כוונה רצינית לממש את החוק הזה ולתת בסופו של יום פתרון מבני ומיטבי לבעיה הזו. ואני כבר רואה, עצם העובדה ששר החינוך עצמו אינו נמצא כאן ואינו עונה על הצעת החוק הזו ומתנגד לה, היא כבר מלמדת משהו על הרצינות או היעדר רצינות בטיפול בנושא הזה. אני רוצה לסבר את אוזנכם, יושבי הבית. הצעת החוק הזו היא למעשה ברירת מחדל. היא מדברת על כך שאנחנו מורידים את מספר התלמידים ל-32 תלמידים לכיתה, כאשר על-פי הדוחות הבין-לאומיים, בלמידה אפקטיבית נדרש להקטין את מספר התלמידים ל-20 תלמידים לכיתה. זו ברירת מחדל. עכשיו, באשר להערתו של סגן השר שאין צורך בחוק משום שהרצון והכוונה כבר קיימים, אנחנו למודי ניסיון מדברי הימים של הכנסת. חִשבו על חוק הדיור הציבורי. חִשבו על חוק יום לימודים ארוך. אלה חוקים שהכנסת קיבלה ולא מימשה, אז כיצד אנחנו נאמין לכוונות שלה כאשר החוקים עצמם אינם מתממשים? לכן אני חושב, סגן השר, דבריך שהרצון כאילו קיים ולכן אין צורך בחקיקה, אין להם בסיס במציאות שאני מכיר, לפחות. הערה אחרונה, מתנהל דיון והוא לא קשור במישרין להצעת החוק הזו. אני ראיתי שחברי לאופוזיציה מיש עתיד תוקפים אותנו, את המחנה הציוני, על כל מיני הסכמים קואליציוניים בין הבית היהודי לבין העבודה. אני רוצה להזכיר לך, גברתי, עליזה לביא, שמי שגנזו את דוח ועדת שמחון במשך למעלה משנתיים הייתם אתם. אז אם אתם מדברים על שקיפות, אומרים: טול קורה מבין עיניך.

תודה רבה לחבר הכנסת יוסי יונה. ושוב, על-פי בקשת הממשלה אנחנו עוברים להצבעה שמית. בבקשה, גברתי מזכירת הכנסת, להתחיל בהצבעה. אנחנו מצביעים על הצעת חוק לימוד חובה (תיקון, הגבלת מספר התלמידים בכיתה בבית-ספר יסודי), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת יוסי יונה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח מיכאל אורן,

דוד אזולאי,

ישראל אייכלר,

רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, אינו נוכח מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי, נגד

יואב בן צור,

איל בן ראובן, בעד יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי,

עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין,

באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

מסעוד גנאים, בעד משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת אבי דיכטר,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח שרן השכל,

יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי, נגד אורן אסף חזן, נגד דב חנין, בעד יואל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי,

מנואל טרכטנברג,

מרדכי יוגב,

יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ,

חיים ילין,

משה יעלון, אינו נוכח איתן כבל, בעד אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא,

ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, אינו נוכח מיקי לוי, בעד יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן,

סופה לנדבר,

יאיר לפיד, אינו נוכח ינון מגל,

מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי,

ירון מזוז, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת אורי מקלב,

יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית,

אברהם נגוסה,

משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין, בעד בנימין נתניהו, נגד קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי,

איימן עודה, אינו משתתף בהצבעה רחל עזריה, נגד דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, בעד רועי פולקמן, נגד עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי, אינו נוכח עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, נגד

נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, אינו נוכח נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, בעד איציק שמולי, בעד סתיו שפיר,

איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, בעד תודה. אני מבקשת לחזור על שמות חברי הכנסת אשר לא השתתפו בהצבעה עד כה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, נגד רוברט אילטוב, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, נגד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זוהיר בהלול, אינו נוכח דוד ביטן, נגד מיכל בירן, אינה נוכחת באסל גטאס, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד יצחק וקנין, אינו נוכח יואל חסון,

משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח ישראל כץ, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח ירון מזוז, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יעקב מרגי, נגד רויטל סויד, אינה נוכחת דניאל עטר, אינו נוכח יעקב פרי, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת או חברות כנסת אשר, מוזס,

(קוראת בשמות חברי הכנסת) מנחם אליעזר מוזס, נגד עוד מישהו?

תודה, גברתי. נא לסכם את ההצבעות.

47. הצעת חוק לימוד חובה (תיקון,

התשע"ה 2015, לא עוברת.

אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון, קורס דיאלוג רב-תרבותי), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת יוסף ג'בארין וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, עשר דקות להצגת הצעת החוק שלך. גברתי היושבת-ראש, חברים נכבדים, האמת היא שהנושא שאני מציע היום כהצעת חוק לא היה אמור בכלל להיות ממוסגר בחקיקה אם באמת כחברה היינו דואגים לקיים מה שחברה רב-תרבותית מקיימת, לא היינו צריכים הצעת חוק שתרצה לעגן קורס שמדבר על מפגש בין יהודים וערבים בתוך מוסדות ההשכלה הגבוהה אם זה היה מתקיים בפועל, לא היינו צריכים הצעת חוק על הצורך להשתמש בשפה הערבית במוסדות להשכלה הגבוהה אם זה היה מתקיים בפועל, לא היינו צריכים הצעת חוק על ייצוג של סטודנטים ערבים בתוך אגודות הסטודנטים אם זה היה מתקיים בפועל. ולכן, במציאות שהמוסדות להשכלה גבוהה בעצם משקפים בעיקר את התרבות ואת הזהות של קבוצת הרוב, וקבוצת המיעוט, סטודנטים ערבים בתוך המוסדות הללו, אינם מרגישים את השייכות, אינם מרגישים שהם בבית, אינם מרגישים ביחס שוויוני בתוך המוסדות הללו, נאלצתי לחשוב על רעיונות איך מגבשים בהצעת חוק הגנה על הרב-תרבותיות שצריכה להתקיים במוסדות ההשכלה הגבוהה והגנה על זכותם של הסטודנטים הערבים להרגיש בבית ולהרגיש שייכים בתוך מוסדות ההשכלה הגבוהה. לכן ההצעה שלי מדברת על מוסדות חינוך רב-תרבותיים, מוסדות חינוך רב-תרבותיים להשכלה גבוהה, שבתוכם סטודנטים יהודים וערבים ירגישו שהם שווים. אני חושב שאחד הדברים החשובים שאמורים להתקיים באקדמיה זה אותו מפגש שהאקדמיה צריכה ליזום בין שתי קבוצות האוכלוסייה הזו: בין סטודנטים יהודים לסטודנטים ערבים. ואני רוצה להגיד לכם, כפי שאתם יודעים: הרי ההזדמנות הראשונה שמתאפשרת במפגש בין סטודנטים יהודים וערבים, בין צעירים יהודים וערבים, היא בקמפוס. הרי לפני כן כל אחד הולך לבתי-הספר, בין בתי-ספר בשפה הערבית, בתי-ספר בשפה העברית. ולכן השאלה: האם יש תפקיד למוסדות ההשכלה הגבוהה במפגש החברתי והלאומי והרב-תרבותי הזה, או שפשוט המוסדות להשכלה הגבוהה אין להם שום משימה כאן? אני דוגל בגישה שאומרת שלמוסדות להשכלה הגבוהה יש אחריות ליזום את המפגש השוויוני הזה בגובה העיניים, ומפגש יאפשר גם שיח, דיאלוג מכבד בין שתי קבוצות האוכלוסייה.

הסעיף המרכזי שאני מציע בהצעת החוק אומר שמוסד, מוסד להשכלה גבוהה, יבטיח שיתקיים במסגרתו קורס דיאלוג יהודי-ערבי, שיהיה פתוח לתלמידים מכל החוגים. הקורס יפגיש סטודנטים יהודים וערבים ויעסוק בהיכרות חברתית ותרבותית הדדית, תוך מתן דגש לחשיבות ההידברות בין הקבוצות. פשוט משהו בסיסי, משהו טריוויאלי, ורק מצער שזה לא קורה בפועל. הצורך לקיים את המפגש הזה רק עולה מהניסיון של התקופה האחרונה, שהמתח הוא בעצם הכותרת ביחסי יהודים וערבים. אני רוצה לומר שההצעה הזו היא במסגרת חזון למוסדות רב-תרבותיים, היא חזון יותר כולל, והחזון הזה כולל עוד כמה אלמנטים שאני משתף אתכם בהם: 1. דיברתי על החובה להבטיח בכל מוסד להשכלה גבוהה קורס שמפגיש סטודנטים יהודים וערבים, זה נדבך ראשון בתפיסה שלי. נדבך שני הוא הבטחת שימוש בשפה הערבית בכל המוסדות להשכלה גבוהה, תרגום כל האתרים באינטרנט, שימוש בשפה הערבית בשילוט, לרבות שילוט ההכוונה, שימוש בשפה הערבית גם בשמות הבניינים וכדומה. מוסדות רב-תרבותיים גם צריכים להכיר ברב-תרבותיות שמתקיימת בתוך המוסד, ולכן המוסדות הללו, מוסדות להשכלה הגבוהה, צריכים להכיר גם בחגים של העדות הערביות, של הסטודנטים הערבים, ולכן גם צריך פשוט להכיר בחגים על-ידי כך שלא יתקיימו לימודים בחגים המרכזיים של העדה המוסלמית, של העדה הנוצרית,

כפי שלא מתקיימים לימודים בחגיהם של הסטודנטים היהודים. אני יודע שיש מוסדות להשכלה גבוהה שהיו חלוצים בעניין הזה, כמו אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית, ואני קורא לכל המוסדות להשכלה גבוהה לאמץ את ההסדר שבחגים העיקריים של הסטודנטים הערבים לא יתקיימו לימודים. מדובר בכמה ימים לאורך השנה. מוסדות להשכלה גבוהה שהם רב-תרבותיים צריכים גם להעסיק ייעוץ אקדמי, או יועץ אקדמי, יועצת אקדמית, בשפה הערבית, כדי שסטודנטים ערבים יוכלו גם לקבל ייעוץ בשפת האם שלהם, במיוחד סטודנטים שנה א', שנתקלים גם בקשיי שפה ובקשיי הבנת הדקויות כשהם מתקבלים ללימודים בשנה הראשונה. מוסדות להשכלה גבוהה שהם רב-תרבותיים צריכים להבטיח ייצוג הולם לסטודנטים הערבים ולאזרחים הערבים במוקדי קבלת ההחלטות ובמוקדי ההשפעה בתוך המוסדות הללו. אני מתייחס בעיקר לשלוש רמות של הבטחת ייצוג הולם: קודם כול, להבטיח ייצוג הולם בקרב אגודת הסטודנטים. אגודת הסטודנטים, שיהיה בה גם ייצוג הולם, משמעותי, לציבור הסטודנטים הערבים, כדי שיוכלו גם להיות שותפים לניהול החיים התרבותיים והאקדמיים בתוך הקמפוס. מוסדות להשכלה גבוהה רב-תרבותיים צריכים להבטיח גם ייצוג הולם לאזרחים הערבים במסגרת הסגל האקדמי. אני לא יודע אם אתם מודעים לכך, אבל שיעורם של המרצים הערבים בקרב המרצים בישראל אינו עולה על 3%. שיעורם של המרצים הערבים בתוך הסגל האקדמי בישראל אינו עולה על 3%, זה במקרה הטוב.

יש כאן גם קריאה להבטיח ייצוג הולם, לא חסרים מרצים ערבים, לא חסרים מרצים ערבים מצטיינים, ומוסד אקדמי שמכבד את עצמו צריך לדאוג לייצוג הזה. צריך גם לדאוג לייצוג של האזרחים הערבים בסגל המינהלי של המוסדות להשכלה גבוהה. אני יכול לספר לכם,

על הדוגמה של אוניברסיטת חיפה, שבה הסטודנטים הערבים מהווים כמעט שליש מציבור הסטודנטים באוניברסיטה, וכשאנחנו בודקים מה קורה בסגל המינהלי, מאות של מועסקים, והייצוג של העובדים הערבים בסגל המינהלי אינו מגיע ל-1%. ממש, לא מגיע ל-1%. אני חושב שמצב כזה הוא בהחלט לא רק לא שוויוני, אלא הוא גם שערורייתי מהבחינה הזאת שבמקום שמוסדות להשכלה גבוהה יהיו מובילים בהבטחת מוסד רב-תרבותי ומוסד מכבד ומוסד שמאפשר את המפגש הזה בין יהודים לערבים, הם מפגרים בהרבה תחומים, כפי שהעליתי עד עכשיו. נקודה אחרונה במסגרת הזאת, שאני רוצה להעלות, עד היום אין ולו מוסד אקדמי אחד בתוך היישובים הערביים. בתוך היישובים הערביים יש כמה מוסדות שהם בעיקר להכשרת מורים, אבל עד היום אין ולו מוסד אקדמי אחד בתוך היישובים הערביים.

אני קורא למועצה להשכלה גבוהה, אני קורא לחברי חברי הכנסת, לפעול כדי שיוקם מוסד להשכלה גבוהה בתוך יישוב ערבי. מוסד להשכלה גבוהה ייתן הרגשה ביתית לסטודנטים הערבים, אבל גם יהיה פתוח לסטודנטים יהודים, גם לסטודנטים מחו"ל, ויכול להיות באמת מודל למוסד להשכלה רב-תרבותי. אני רוצה לומר שיש יוזמה מאוד מבורכת וחשובה של מוסד כזה בנצרת, זאת המכללה האקדמית בנצרת, והיא הבסיס שיכול להתהוות להקמת מוסד כזה.

אני קורא למשרד החינוך ואני קורא למל"ג להבטיח שהמוסד האקדמי נצרת באמת יתפתח ויצליח להיות המוסד האקדמי הראשון שמוקם ביישוב ערבי, ואולי גם עם הזמן המוסד הזה יתפתח להיות האוניברסיטה הערבית או הערבית-יהודית הראשונה במדינת ישראל.

תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. ישיב סגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי חבר הכנסת יוסף ג'בארין, הצעת החוק שאתה מעלה כאן נדונה כבר בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה לפני כמה ימים, ב-25 באוקטובר 2015. ועדת השרים, לאחר דיון, החליטה לדחות, להתנגד להצעת החוק. אני אסביר גם מהם הנימוקים, מדוע המשרד סבור שאי-אפשר או לא צריך לתמוך בהצעת החוק, הוא רוצה להעביר את זה להצעה לסדר-היום, לא? הוא רוצה לשמוע נימוקים, ואם הוא ישתכנע וירצה ללכת על הצעה לסדר-היום, נראה לי שאם אתה מציע לו להפוך את זה להצעה לסדר-היום, הוא יסכים. השר זוכר אני, כשהיית חבר כנסת ולא היית מצליח בסוף להעביר חוקים, היית במשך שנים אומר שוב ושוב ושוב, עד שבסוף האסימון נופל. חבר הכנסת ג'בארין מתחיל היום בנושא הזה. הוא חבר כנסת חדש, הוא יעשה את זה פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף האסימון ייפול. מקבל. חשוב לשמוע את הנימוקים.

התשס"ז 2007, כי מוסד להשכלה גבוהה יקיים קורס דיאלוג יהודי ערבי שיעסוק בהיכרות חברתית ותרבותית הדדית. על-פי חוות הדעת של היועצים המשפטיים במל"ג, יש בהצעה הזו כדי לפגוע בעקרון החופש האקדמי הנתון למוסדות להשכלה גבוהה. עקרון החופש האקדמי הוא עיקרון שמעוגן בסעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 1958. העיקרון הזה מקנה למוסד חירות אקדמית ומינהלית לנהל את ענייניו על-פי צרכיו ומגן עליו גם מפני התערבות חיצונית או פנימית. משכך, כל התערבות בתוכני הלימוד במוסדות האקדמיים באמצעות חקיקה, תהא מטרתה אשר תהא,

חקיקה מסוג זה שוחקת את עקרון החופש האקדמי ומהווה פגיעה באחד הערכים המרכזיים והיסודיים של מערכת ההשכלה הגבוהה. אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת ג'בארין, אני כחבר כנסת זוכר שעמדה פה, מעל במת הכנסת, שרת החינוך ודיברה על תוכניות שיש לה מול מגזרים מסוימים, והיא עמדה בתוקף על כך ואמרה שאנחנו נוביל וננהיג מדיניות כזאת או אחרת, ואני מכיר מגזרים כאלה שמאז שנאמרה האמירה הזאת, והיא נאמרה בדרך של "אנחנו נכפה" ו"אנחנו נדרוש" ו"אנחנו נקבע" המשרד לא התקדם בשום דבר.

יש גם היגיון במה שאני אמרתי, שכאשר אתה בא וקובע בחוק, זה יכול גם לעבוד כבומרנג ולעבוד כנגד. אם אתה מדבר על שכנוע, על שיחה, מבקשים, כל הדברים האלה, יכול להיות שזה קורה, אם כי אני לא בטוח, כמו שאתה מבקש להציע, אבל לקבוע את זה בחוק, את הדבר הזה, גם שהוא נוגד את החוק ואת העיקרון הזה של החופש שיש למוסדות האלה, זה גם נוגד את התפיסה שהמשרד סבור שכך צריך לנהוג.

אני הייתי מציע שבמקום שנצביע על זה, אם לקבל את הצעת החוק שלך או לדחות אותה, הייתי מציע, אם תסכים שנעביר את זה לדיון בוועדת החינוך של הכנסת, ואז יתקיים דיון על הדבר הזה. השר יקדם המלצה של ועדת החינוך, אני לא יכול לתת לך שום דבר מראש ולומר לך שיקדמו הצעה כזאת או אחרת. כרגע, בשלב זה, אמרתי בדיוק מה המשרד סבור, וגם הסברתי לך את ההיגיון בדבר הזה. אבל ודאי שאתה לא יכול לפתח את הדיאלוג כאן במליאה, או, נניח, בנוסח של הצבעה לכאן או לכאן. אז אני מציע שאולי בוועדת החינוך תעלה את הנושא הזה. יבואו אנשים, יבוא המשרד, ינסו להתווכח, ואולי על-ידי זה תקדם יותר את הדבר הזה. לכן אני מציע, אם אתה מסכים, והבנתי שאתה גם רוצה שאנחנו נציע, שזה יהפוך להצעה לסדר-היום ויעבור לוועדת החינוך. האם אתה מסכים?

תודה. אז בעד זה בעד העברה לוועדת החינוך, ונגד זה נגד. תודה רבה לסגן שר החינוך. אני מבינה, לפי ההסכמה הדו-צדדית, שהצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון, קורס דיאלוג רב-תרבותי) עוברת כהצעה לסדר-היום לוועדת החינוך, התרבות והספורט. אני מבקשת, הצבעה. מי בעד? הופעלה ההצבעה על העברת הנושא לוועדת החינוך כהצעה לסדר-היום. ההצעה להפוך את הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון,

התשע"ה 2015, להצעה לסדר-היום ולהעביר את הנושא לוועדת החינוך,

עוברים להצעת חוק שירות ביטחון (תיקון שירות בני ישיבות הסדר), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת עמר בר-לב וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת עמר בר-לב, תציג לנו את ההצעה. עשר דקות שלך, אדוני. תודה רבה, היושבת-ראש. יש שיר של הזמר מוקי. הוא כותב ושר: "כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק". על הפרפראזה הזאת, לגבי המשכן הזה, אני אומר: כולם מדברים על שוויון, אף אחד לא מדבר על צדק. כולם מדברים בססמאות. אנחנו יודעים לעשות ססמאות, סטיקרים, פלקטים, אבל כשזה מגיע לתכל'ס צריך לחפש את זה במקום אחר. הצעת החוק שמונחת היום לפניכם נוגעת לכוח הפוליטי של סיעת הבית היהודי. אני רואה שאין כאן נציגים של הבית היהודי, יש? אוקיי, סגן השר. לא המון זמן הוא יהיה בבית היהודי. אבל בינתיים הוא עוד חלק מזה.

אז היא נוגעת לכוח הפוליטי שלכם. אומנם כל חברי ועדת שרים לחקיקה הצביעו נגד החוק הזה שלי. בעניין הזה הצלחתי ליצור קונסנזוס בקואליציה. אבל אין ספק שיש כאן הרבה פוליטיקה פנימית מתחת. אני רוצה לתאר לכם את גודל העיוות באמצעות דוגמה. הדוגמה אמיתית, הדמויות היפותטיות: חייל אחד, בואו נקרא לו נדב, שם בדוי, מתגייס בגיל 18, משרת 32 חודש בקרבי, מסתכן בשטח, טוחן שמירות, לא רואה את הבית. החיים שלו נמצאים ב"הולד" במשך 32 חודשים. אחר כך הוא משתחרר, מקבל אומנם מענק שחרור ופיקדון, אבל זה לא מספיק לו בשביל הלימודים באוניברסיטה, ולכן הוא מקדיש עוד בערך שנה לעבוד בכל מיני עבודות מזדמנות כדי לחסוך את הכסף הזה. חייל שני, לצורך העניין נקרא לו מיכאל, שם בדוי, מתגייס בגיל 19 לאחר דחיית שירות של שנה. לאחר החיול לצה"ל הוא מתחיל ללמוד בישיבה במשך שנה. אחרי השנה הזאת הוא באמת מתגייס לצה"ל למשך 17 חודש בלבד. ב-17 החודשים האלה אותו חייל, קרבי, לוחם, עושה את כל ההכשרות באמת, להוריד את הכובע, אבל בתום 17 חודש הוא חוזר לישיבה, עדיין מחויל, למשך 20 חודשים נוספים.

שחרורו מצה"ל, אבל הוא עדיין בישיבה,

הוא מתחתן, בדרך כלל שנה אחרי זה, מקבל תשלומים שנקראים תשמ"ש, תשלום חודשי של בערך 2,500 שקל לחודש, שנה אחרי זה, במזל טוב נולד לו ילד, התשמ"ש עולה ל-4,359 שקלים לחודש, ובגיל 23 בערך הוא משתחרר מצה"ל. מוטי, תכף אני אגיע גם אליך.

בתקופה שהוא לומד בישיבת ההסדר, מיכאל מקבל תשלומים והטבות נוספות כיוון שהוא עדיין חייל: הוא זכאי לנסיעות חינם ברכבת, הוזלה בתחבורה הציבורית וכן הלאה. כשהוא משתחרר הוא מקבל מענק שחרור שווה-ערך לארבע שנות שירות בערך. הוא שירת בפועל בצה"ל 17 חודשים, אבל הוא מקבל מענק שחרור כאילו הוא שירת ארבע שנים, וזה בהשוואה לאותו נדב, ששירת באמת 32 חודש וקיבל את המענק הראוי ל-32 חודש. אז אני שואל אתכם, זה נראה לכם סביר? וכפי שאמרתי, אני מעריך את מיכאל. הוא חייל קרבי, הוא מלח הארץ, חייל אמיץ. נכון שיש כאלה שגם את זה לא עושים, ויש כאלה שגם משתמטים מצה"ל מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. אבל אני שואל, האם מיכאל תרם יותר מנדב? והתשובה היא לא. לכן אסור לעשות איפה ואיפה בין חיילים, בוודאי בין שני חיילים ששניהם סוחבים את אותה אלונקה שנקראת ביטחון מדינת ישראל.

שמונחת היום לפניכם מנסה להסדיר את העוול ולמנוע את האי-שוויון המתמשך הזה. אז מדוע הממשלה מתנגדת לחוק? וזאת כבר הפעם השנייה שהיא מתנגדת לחוק, כי גם בכנסת הקודמת היא התנגדה. הסיבה היא שחלק נכבד מבחורי ישיבות ההסדר הם הבסיס הפוליטי-מפלגתי של הבית היהודי. צריך לומר את האמת: במקום לתקן את העוול ההיסטורי, שלפיו גברים חילונים, וחרדים,

אלה שמתגייסים, משרתים כמעט פי-שניים מחיילי ישיבות ההסדר, במקום זה מעדיף השר בנט את צרכיו הפוליטיים על הביטחון. מפלגת הבית היהודי עושה שימוש פוליטי שיטתי בחיילי ישיבות ההסדר, תוך הישענות על כספי הציבור הישראלי ובניגוד מוחלט לפקודות הצבא. לצערי, יש לא מעט דוגמות בהיסטוריה, לפחות מעשר השנים האחרונות. זה התחיל מהפגנות תלמידי ישיבות ההסדר, בעודם מחוילים, נגד ההתנתקות, זה נמשך בעצומה של תלמידי ישיבות ההסדר, לא כולם,

בזמן שהם לבשו מדים, בישיבות, נגד החלטת ממשלה להקפיא את הבנייה ביהודה ושומרון.

הייתה החלטה כזאת בזמנה, ועד לישיבה שתלמידיה לקחו חלק פעיל בהקמת מאחז בלתי חוקי, וכל זה,

כל זה נוסף על קריאתם של כמה רבנים, לשמחתנו,

לא כולם, וזה מיעוט, לישיבות ההסדר, להתגייס בבחירות למען הבית היהודי. אז אם זה לא גיס פוליטי שנבנה בתוך הצבא, תסבירו לי מה זה גיס פוליטי. לפני כשנתיים, בעודי חבר בוועדת שקד, שנקראה הוועדה לשוויון בנטל, הופיעו שר הביטחון וגם הרמטכ"ל הקודם, רב-אלוף בני גנץ, בוועדה ואמרו שצה"ל צריך שהחבר'ה מישיבות ההסדר ישרתו לפחות 24 חודשים. הם הסבירו את זה ש-17 החודשים הראשונים הם בעיקר הכשרה, וכאשר מגיעים לשלב המבצעי הם יוצאים לישיבה, וצה"ל צריך אותם. ביטחון ישראל צריך אותם. פה במליאה מדי יום צועקים מהאגף הימני, כמו שצעקו גם עכשיו, את המילים, עכשיו לא צעקו את זה, "סכנה ביטחונית", "סכנה קיומית", ו"חובתנו להגן על עצמנו" וכן הלאה. אני מסכים, יש הרבה סכנות למדינת ישראל. אבל במבחן המעשה כאן במשכן הזה הפוליטיקה מנצחת, לא הצרכים האמיתיים של מדינת ישראל. חבר הכנסת יוגב, קראת לי קריאות ביניים, אתה בכל ישיבה של ועדת החוץ והביטחון, או כמעט בכל ישיבת ועדת החוץ והביטחון, קורא להחזיר את השירות של חיילי צה"ל מ-32 חודש ל-36 חודש. למי אתה מתכוון? כמובן, אתה מתכוון בעיקר לחיילים החילונים. אז אני מזכיר לך, קורא לך, למען ישיבות ההסדר, מה עם הדרישה של הרמטכ"ל להאריך את זה מ-17 ל-24 חודש? אני מדבר על, אבל בהידברות, לסיום, אני רוצה, בהידברות. אתה בכנסת כבר שלוש שנים וחצי כמוני? היה לך מספיק זמן להידברות. היה לך מספיק זמן בהידברות לדאוג לכך שישיבות ההסדר ישרתו 24 חודש. אז בוא לא נזרוק ססמאות שאין מאחוריהן שום דבר. לסיום, אני רוצה לומר שההצעה המונחת לפניכם כן מבקשת ליצור מצב יותר שוויוני ואיננה מתעלמת מהצרכים ומההכרה שלימוד תורה הוא ערך לאומי יהודי וישראלי. היא לא מתעלמת מזה, ולכן ההצעה שמונחת כאן אומרת שצעיר, חבר או בן ישיבת ההסדר יתחיל את שירותו ב-12 חודשים של לימודים תורניים, אחרי זה יתגייס לשירות פעיל ל-24 חודש, ואחרי 24 חודשים יחזור לישיבה לעוד שמונה חודשים, 24 ועוד שמונה, למיטב ידיעתי, זה 32, זהה לחוק השירות של גברים אחרים, ואחרי זה יצא לדרכו. רוצה להמשיך ללמוד בישיבה? ילמד בישיבה, אבל אין סיבה שמשלם המסים הישראלי יממן את זה, ואין סיבה שהוא ייחשב באותו זמן לחייל. לכן אני אומר לשר בנט וגם לחבר הכנסת יוגב וגם לסגן שר הביטחון: הקרב על הבית צריך להיות הקרב לשוויון וצדק, ולא הקרב על העלייה להר. ומילה אחרונה, אני רוצה להודות לחברי, לחברי הכנסת עפר שלח ואלעזר שטרן, שיושב עכשיו שבעה במות אמו, ובהזדמנות זו אני שולח לו מכאן תנחומים, על השותפות המלאה בהגשת הצעת החוק ובמאבק שאנחנו עושים, וכמובן ליתר חברי הכנסת שהצטרפו להגשת הצעת החוק הזאת. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת עמר בר-לב. ישיב סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן. גברתי יושבת-ראש הישיבה, חברי חברי הכנסת, הממשלה החליטה להתנגד להצעת החוק של חבר הכנסת עמר בר-לב. הצעת החוק שבנדון מבקשת לקבוע כי מסלול השירות של בני ישיבות ההסדר ישתנה,

אפשר קצת שקט פה? חברי הכנסת ליד רחל עזריה, כל חברי הכנסת שנמצאים בסוף האולם, אנחנו מבקשים שקט, גם בצד הימני של האולם, פיזית כמובן. הצעת החוק שבנדון מבקשת לקבוע כי מסלול השירות של בני ישיבות ההסדר ישתנה, כך שלימודיהם בישיבת ההסדר ושירותם הצבאי יפעלו באופן הבא: לימוד של 12 חודשים בישיבת ההסדר, לאחר מכן שירות של 24 חודשים, ולאחריהם שמונה חודשים שבהם יבחר החייל בין המשך שירות צבאי לבין לימוד בישיבת ההסדר. בנוסף, בגין חודשי הלימוד בישיבת ההסדר לא יתקבלו הטבות שונות, כגון תשמ"ש וצבירת מענק שחרור. בהזדמנות זו, תרשו לי לומר כמה מילים על ישיבות ההסדר. הרוב המוחלט של החיילים הלומדים בישיבות ההסדר משרתים שירות קרבי ביחידות הקרביות ביותר בצבא ההגנה לישראל. לא רק זה, אלא שגם לאחר מכן, כשהם נקראים לשירות המילואים, הם ממשיכים להתייצב לשירות במשך שנים רבות קדימה, גם כבעלי משפחות.

גם אנחנו בעלי משפחות. אני מציע לך, נכבדי, תבדוק את אחוזי משרתי המילואים ותראה, תבדוק אם אני בעל משפחה, תבדוק את זה. אני לא אספר לך שאני, כאב לשישה ילדים, במשך שנים רבות שירתי בשירות המילואים 50 יום כל שנה. מה זה קשור אליך? מה זה קשור אליך? עם שישה ילדים, כולם נפטרים משירות מילואים, לא נכון. זה בסדר גמור, אנחנו מאוד מכבדים, אז תכבד. אבל מה זה רלוונטי ל-24 חודש? למה לך זאת פריבילגיה, אבל זאת דרישת סף ממני?

תן לי לסיים. לא מעט מישיבות ההסדר ממוקמות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל וביישובי קו העימות, על כך אין חולק. גם אני. ישיבות ההסדר מהוות אבן שואבת לצעירים מרחבי המדינה המגיעים בתחילה למטרת לימודים ומספר לא מבוטל מהם נטמעים בקהילה והופכים לחלק בלתי נפרד ממנה. שני ראשי עיר בדרום ובצפון הם בוגרי ישיבות ההסדר בעריהם שהחליטו לקבוע את ביתם שם ולתרום לחברה ולקהילה בעבודה ציבורית. גם בדברי ההסבר להצעת החוק הוכרה חשיבות פרק הלימוד בישיבות ההסדר ומסלול השירות המשולב. כבר כיום משרתים בני ישיבות ההסדר שירות צבאי פעיל של 17 חודשים, ורבים מהם, כאמור, בשירות קרבי משמעותי. בעבר הביע שר הביטחון את דעתו כי ראוי מבחינה ערכית שהשירות הצבאי יחול על כולם בשוויון מלא וכי יפעל למען מטרה ראויה זו. יחד עם זאת, אך לפני שנה חוקקה הממשלה את תיקון 19 לחוק שירות ביטחון, שקבע בין השאר את מספר חודשי השירות הפעיל של בני ישיבות ההסדר. ההצעה לתקן שוב בהצעת חוק פרטית את חוק שירות ביטחון, וזאת בטרם יבשה הדיו על החקיקה החדשה וטרם הותקנו התקנות מכוחה, היא בלתי סבירה בנסיבות העניין. בנוסף, ראוי כי גם בעתיד תיקונים לחוק ייעשו בהצעת חוק ממשלתית. לאור כל אלה, החליטה הממשלה להתנגד להצעת החוק, ועל כן אני מבקש מהכנסת שתדחה את קידומה. תודה רבה לסגן שר הביטחון. רבותי, על-פי בקשת הממשלה, אנחנו שוב עוברים להצבעה שמית. אלקטרונית? רגע, יש שינוי? אתה מבקש. בבקשה, חבר הכנסת עמר בר-לב, יש לך עוד שלוש דקות. נכון לרגע זה ההצבעה תהיה אלקטרונית, אז לא לצאת מהאולם. נכבדי סגן שר הביטחון, גם אני בעד הצעת חוק ממשלתית שתתקן את העיוות הזה. אני בהחלט בעד, אבל לומר שאין מקום להצעת חוק פרטית כזאת בזמן שהממשלה לא מובילה הצעת חוק כזאת, בזמן שהממשלה נותנת גיבוי לעיוות כזה, להיעדר שוויון, לצערי זה תירוץ. הבית היהודי לא שינה את עמדותיו וגם, אני גם מאוד מעריך, אמרתי את זה בדברי, את זה שבני ישיבות ההסדר משרתים 17 חודש, באמת כל הכבוד, אני מעריך את זה, אבל אנחנו משרתים 32 חודש היום, וגם אנחנו בעלי משפחות, ועם כל הכבוד לישיבות הסדר בפריפריה, יש הרבה פעילויות בפריפריה, יש חברי כנסת שחיים בפריפריה. אני בכלל לא רוצה להזכיר את שנת י"ג, מה שנקרא בזמנו שנת שירות, שחלק גדול מצעירים חילונים לפני השירות בצבא ואחרי סיום כיתות י"ב יוצאים בהתנדבות או לשנת שירות או למכינות קדם-צבאיות בפריפריה, שגם הן עוסקות הרבה בפעילות חברתית, ואחרי זה משרתים את שלוש השנים, אז, ועכשיו 32 חודש. אז לכן בואו נשים את הדברים על השולחן: הצעירים של ישיבות ההסדר זה גיס פוליטי בתוך צה"ל, וזאת הסיבה שאתם רוצים לשמר אותו ולטפח אותו, זאת הסיבה האמיתית.

תודה רבה לחבר הכנסת עמר בר-לב. אנחנו עוברים להצבעה. יושב-ראש הקואליציה, הצבעה אלקטרונית עדיין? אני מבקשת מחברי הכנסת לחזור למקומותיכם. רבותי, נא להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, שירות בני ישיבות הסדר), התשע"ה 2015, נתקבלה. 26 חברי כנסת בעד, 39 נגד. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון,

יעל גרמן מבקשת לרשום את ההצבעה שלה בעד. גם שרן השכל מבקשת להוסיף אותה להצבעה, כנגד. עוד מישהו?

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, בני ישיבות הסדר), התשע"ה 2015, לא עוברת. אנחנו עוברים להצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון, מענק לעצמאי בעד הכנסה מפוקחת), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת משה גפני, הנמקה מהמקום. נא להפעיל מיקרופון. גברתי היושבת-ראש, אני מתכבד להגיש לכנסת הצעת חוק של חברי הכנסת אורי מקלב, אלי אלאלוף, רחל עזריה ואנוכי, הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי)

אני אעשה את זה בקצרה. מדובר על מטפלות במשפחתונים. מטפלות המשפחתונים, הכול נקבע על-ידי משרד הכלכלה. משרד הכלכלה קובע את השכר, קובע את הכול, אבל הן נקראות עצמאיות. היה דיון לגבי המע"מ שלהן, ואני סיכמתי בקדנציה הקודמת שמשרד הכלכלה ישלם למשרד האוצר את המע"מ, ולא המטפלות, מכיוון שהכול נקבע על-ידי המשרד הרלוונטי. הטענה שהן לא יכולות לקבל מס הכנסה שלילי בגלל שהן עצמאיות היא טענה לא נכונה, מכיוון שבמציאות לא הן קובעות את זה. הטענה היא שלא נותנים מס הכנסה שלילי לעצמאים, וזה דיון בפני עצמו, גם על זה צריך לדון, מכיוון שהעצמאי יכול לקבוע את שכרו. המטפלת לא יכולה לקבוע את שכרה, יש מי שקובע את זה עבורה. ולכן אנחנו, חברי הכנסת שחתומים על החוק הזה, מציעים שמטפלת במשפחתון תקבל מס הכנסה שלילי. אני שמח שוועדת שרים לחקיקה אישרה את זה, ואני מבקש את תמיכת המליאה של הכנסת.

תודה רבה לחבר הכנסת גפני. ישיב סגן שר האוצר חבר הכנסת איציק כהן. גברתי היושבת-ראש,

חברי חברי הכנסת, הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה וצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון, מענק לעצמאי בעד הכנסה מפוקחת), של חבר הכנסת גפני ואחרים,

הממשלה תומכת בקריאה טרומית בלבד, והמציעים התחייבו להמתין להצעת החוק הממשלתית. האם המציעים מתחייבים להמתין להצעת החוק הממשלתית? בבקשה? אם זה יארך הרבה זמן, אז, אני לא שומע את כבודו. מה כבודו אומר? אמרתי שאם יש הצעת חוק ממשלתית, בוודאי נמתין. אבל אם זה יארך הרבה מדי זמן, אז אני אבוא לדבר אתך. אנחנו מוגבלים בסדי זמנים של אישור התקציב. ההתחייבות נרשמה, גברתי, בפרוטוקול.

תודה רבה לסגן שר האוצר. רבותי, אנחנו נעבור להצבעה. הצבעה אלקטרונית? יושב-ראש הקואליציה, אלקטרונית?

אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד, מי נגד, נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון, מענק לעצמאי בעד הכנסה מפוקחת), התשע"ה 2015, לוועדת הכספים נתקבלה. בעד, 52 חברי הכנסת, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון, מענק לעצמאי בעד הכנסה מפוקחת),

היושבת-ראש,

הצעת החוק הזאת באה לתקן מצב בלתי נסבל שבו חייבי ההוצאה לפועל עומדים, נחקרים בפני רשם ואחר כך נקבע להם צו

ביטול ריבית הפיגורים לחייב משלם), התשע"ה 2015,

ההצעה עוברת לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק פ/1987, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, הרחבת מעגל הזכאים למענק לימודים), התשע"ה 2015, של חברת הכנסת מירב בן ארי וקבוצת חברי הכנסת. עשר דקות, אבל אני אדבר פחות. אם תנכי לנו שליש על התנהגות טובה, זה יהיה נחמד. אני אדבר פחות, אדוני היושב-ראש. חברת הכנסת בן ארי, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, הצעת החוק שמגיעה היום למליאה היא הצעת חוק חשובה מאוד. אני רוצה,

להודות לשר הרווחה חיים כץ על תמיכתו בחוק, וכמובן לשר האוצר משה כחלון על התמיכה, ולכל צוות הרווחה במשרד האוצר על הנכונות לקדם את החוק הזה. קצת היסטוריה, שתדעו: בפעם הראשונה התקבל מענק לימודים בכנסת ב-1992, מגיל שש עד 11, וב-1994 זה הורחב עד גיל 14. היום, בכנסת, אנחנו מגדילים את מתן מענק הלימודים עד כיתה י"ב. בעצם אם חד-הורית במדינת ישראל, או הורה עצמאי במדינת ישראל, ליתר דיוק, יקבל מענק לימודים לילדים שלו גם כשהם בתיכון, מי' עד י"ב. הרציונל ברור: מובן שבתיכון בדרך כלל ההוצאות ללימודים עולות. בדרך כלל, אף שההוצאה רבה גם בשיעורים פרטיים, גם בהכנה לבגרויות, מדינת ישראל לא משתתפת.

אני לא רואה בזה תיקון עוול, אלא פשוט הבנה שהמציאות היא חזקה מאוד, ולכן צריך לעזור למשפחות האלה. בהצעת החוק הצעתי להגדיל בעצם מהסכום הבסיסי 5.5% לכל משפחה חד-הורית עד סוף התיכון. הצעת החוק תשנה את המצב הקיים, ואני בטוחה שכולכם תשמחו לתמוך בהצעה החשובה הזו. כן חשוב לי לציין משהו, גם כבת למשפחה חד-הורית: מספר המשפחות במדינת ישראל, לפחות ב-2013, עבר כבר את ה-140,000. אני יודעת שיש התעקשות לקרוא לזה "הורה עצמאי", אבל עדיין בראש 97% מהמשפחות עומדת האם, ורק ב-3% עומד בראש האב.

המשכורת של האם והאישה היא נמוכה, אם היא בכלל הצליחה לצאת לעבודה ומצאה לה מקצוע שהיא יכולה לפרנס בו את ילדיה. מראש יש נחיתות כלכלית לאם.

אני יודעת שהיום אנחנו מדברים על הורה עצמאי, וחלילה, אני בעד שגברים ייקחו אחריות וגם הם יגדלו את ילדיהם כהורים עצמאים. אבל אסור לנו לשכוח שמדינת ישראל כיום, הכי טוב שיגדלו ביחד. הכי טוב שיגדלו ביחד, אדוני היושב-ראש, זה ברור. אבל במידה שהם לא מגדלים ביחד, אז כן, חשוב לנו כמדינה לתמוך באימהות חד-הוריות. אני יודעת גם, שר הרווחה, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. השר, השר, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, במיוחד, סליחה, שאני יודעת שזו תחילת הדרך שלך בדאגה לאימהות חד-הוריות, ואני יודעת שהנושא של המזונות לצד הקצבה והנושא שכבר התחיל אצל שר הרווחה הקודם מאיר כהן, אני ידעת שזה עומד לפתתך, ולכן, אני יודעת שרק התחלנו להתעסק,

יש לך קשרים עם שר האוצר?

יש לי קשרים עם שר הרווחה ועם שר הרווחה הקודם, שכבר הניח את ההצעה. וכן, האמת שהתחלנו לעבוד.

עם שר המדע

כל מי שרוצה לתמוך,

והחלל. והחלל, חלל. בקיצור, חברים, תתמכו. אני לא רואה סיבה להתנגד. אנחנו הולכים בסך הכול לעשות שינוי היסטורי קטן ולאפשר לאימהות חד-הוריות במדינת ישראל לקבל כסף, מענק לימודים, עד כיתה י"ב. תודה רבה לכולם, ותודה רבה לצוות העוזרים שלי שעזר לי לקדם את הצעת החוק הזו.

תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. משיב על ההצעה שר הרווחה והשירותים החברתיים, השר חיים כץ. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חוק הביטוח הלאומי קובע כי הורה לילד בגיל שש עד גיל 14 זכאי במקרים מסוימים למענק לימודים בעד ילדו. מענק לימודים הוא מענק המיועד לכיסוי הוצאות חומרי הלימוד בתחילת שנת הלימודים, כגון לצורך קניית ספרי לימוד, מכשירי כתיבה וכדומה. מדובר בתשלום חד-שנתי. מי שזכאים למענק לפי החוק הם: הורה יחיד, הורה הזכאי לקצבת הבטחת הכנסה, מי שבמשמורתו ילד שהתייתם משני הוריו או מי שבמשמורתו ילד נטוש, הורה במשפחה בת ארבעה ילדים ויותר, ובתנאי שהוא זכאי לאחת מהגמלאות הבאות: גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, גמלה מכוח חוק המזונות או קצבת נכות כללית,

זיקנה או קצבת שאירים. כיום המענק ניתן מדי שנה עד הגיעו של הילד לגיל 14, בשני שיעורים: מגיל שש עד גיל 11, 18% מהסכום הבסיסי של 1,557 שקלים, ומגיל 11 עד 14, 10% מהסכום הבסיסי של, אם גדולי התורה ישבו והחליטו מה הסכום הבסיסי, כנראה הם חישבו כמה עולה רכישת צורכי לימודים לעניין הזה. עשו כנראה סל כזה. אבל אתה עושה לי חידון, אה? אולי השר לא יודע. חס וחלילה.

ואם כן, זה כיף לי. ואללה, תאתגר אותי. זה מעניין את השר. כן, אני כל הזמן מתעניין. אני פעמיים ביום מצלצל לשולי מועלם חברתי, חברת הכנסת שולי מועלם, ושואל אותה מה חדש בחדשות. זאת אומרת, בחדשות האלה, עלויות, התייקרויות. גם עם מאיר כהן דיברתי פעמיים השבוע והוא אמר לי. בכל אופן, כנראה הסל נקבע לפי גובה עלויות של מחיר סל כזה.

מבקשת לתקן את סעיף 74(ב) ולקבוע כי מענק הלימודים ישולם לילד שמלאו לו 14 אך טרם מלאו לו 18, בשיעור של 5.5%. זאת אומרת, שמים עוד מדרגה, עוד מדרגה של 476 שקלים. ההצעה מתייחסת רק לילד של הורה עצמאי. זאת אומרת, לא של מישהו שנמצא בחסותו של מישהו, משפחת אומנה או כיוצא בזה. המוסד לביטוח לאומי רואה את ההצעה כהצעה ראויה, שכן ידוע כי הוצאות הלימודים קיימות לאורך כל שנות הלימודים של הילד, והן אינן מסתיימות בגיל 14. למעשה, הקביעה כי התשלום ייעשה עד גיל 14 בלבד נובעת מכך שבעבר גיל חינוך חובה הסתיים בגיל זה.

המוסד לביטוח לאומי סבור כי הרחבת הזכאות למענק לילדים בגילים 14 18 צריכה להינתן לכלל אוכלוסיית הזכאים למענק הקבוע כיום בחוק, ולא רק לילדו של הורה עצמאי כפי שקובעת הצעת החוק, וזאת מהסיבה שאין כל מקום להבחנה בין האוכלוסיות השונות בגילים האלו.

עוד יצוין, עוד יצוין, כי טיוטת חוק ממשלתית לתיקון דומה של סעיף 74 בדבר תשלום מענק אחיד עד גיל 18 אושרה על-ידי ועדת השרים לחקיקה בישיבתה ביום 31 באוקטובר 2011, אך לא הבשילה לכדי תיקון לחוק. העלות התקציבית של מתן המענק לילד שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 18, כ-26 מיליון שקל בשנה, ואילו העלות התקציבית המוצעת לתשלום המענק לילד שמלאו לו 14 וטרם מלאו 18 והוא נמנה עם קבוצת הזכאים הקבועה כיום בחוק עומדת על 33 מיליון שקל לשנה. אדוני השר, מה את אומרת? הוא אומר שהוא תומך. הממשלה תומכת בהצעת החוק. השר אמר שהממשלה תומכת בהגדלה, שהמשרד. המשרד תומך בהגדלה, אתם תומכים ב-33. לא, אני לא אומר כלום.

עכשיו אנחנו מגישים את הצעת החוק, הגישה חברת הכנסת את הצעת החוק, והממשלה תומכת. ואני מקווה מאוד שבמהלך החקיקה יחולו שינויים ותהיה הרחבה. יש עוד שתי הצעות חוק שמרחיבות. אז תצמידו את זה, תצמיד את זה. בסדר, בסדר. המגמה שלנו, תראי, זהבה גלאון, גם אני רוצה להיות נחמד. אין דבר שאני לא רוצה לתת.

אבל,

אני אתן לך דוגמה שלפעמים אני אעמוד פה על הדוכן ואני אגיד: אני לא תומך. למה אתה לא תומך? אם אני הצלחתי להוציא בתקציב 30 מיליון שקל לנושא מסוים, ואז באים חברי הכנסת, וכל אחד מהם, ולפעמים גם ממפלגה מסוימת, לא. ומגישים את הצעות החוק האלה בחלקים. אדוני השר, זה פיליבסטר? כן, נו מה? אני מכבד את חברי איתן כבל, ואני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק. אני מבקש לתמוך בהצעת החוק, ואני מקווה שהחוק הזה גם יורחב בעתיד. תודה רבה. אין מה להוסיף. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, הרחבת מעגל הזכאים למענק לימודים), התשע"ה 2015, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

מה הצבעת? בעד. חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, שההצבעה אצלו לא עובדת, מבקש לצרף את הצבעתו בעד, ולכן התוצאה היא 47 בעד,

אנחנו משוכנעים שלרגל יום ההולדת שלך אתה תקצר לנו שליש על התנהגות טובה ולא תנצל את מלוא עשר הדקות שעומדות לרשותך. ביקשתי שיכפילו לי ל-20, בגלל החשיבות. בבקשה. (אומר בערבית: רבותי וגבירותי,

חברי חברי הכנסת, כנסת נכבדה,) בשעה טובה, אחרי כל כך הרבה שנים, אנחנו עושים תיקון. אנחנו הולכים צעד אמיתי ונכון לחיים בשקט, בשלום, באחווה, בשיתוף, בחיוך. אתה יודע, אני מסתכל על השנים שחלפו. 40 שנות שלטון של השמאל בישראל, שלא צעד אפילו צעד אחד כדי לקדם את הצעת החוק החשובה הזאת, שתכף ניגע בעניינה, שעשה הכול כדי למנוע אותה. עד שהגיע צדיק אחד בסדום, צדיק אחד שהרים את הכפפה, חבר לדרך, שותף, סחבי, אחוּי, חבר הכנסת חיליק בר, שהוא יוזם פעיל ומלא בחוק הזה. אני אומר לכם, חברים, מהיום הראשון שאני בכנסת, אם היה משהו שרציתי לקדם, אם היה משהו שלשמו אני פועל, זה אחדות בעם, אחדות בין כלל אזרחי המדינה. ישראל מדינה יהודית, ביתו ובית מבטחו של העם היהודי. יש פה גם מיעוט ערבי, ואנחנו צריכים ללמוד לחיות ביחד. הגיע הזמן שגם אנחנו ניתן לאחינו הקטנים, לאחיותינו, להורינו, לדודינו, לחברינו, לשכנינו, את ההזדמנות להבין שכשהם עומדים בתחנת אוטובוס ושומעים את השפה הערבית, מימין או משמאל, בדרך כלל משמאל, הגיע הזמן שיבינו שגם הערבים אזרחי מדינת ישראל מדברים על כדורגל, מדברים על תרבות, מדברים על אמנות, מדברים גם על קשיי היום-יום, במיוחד כשיש להם פה רשימה פלסטינית שלא באמת דואגת להם. הגיע הזמן שנבין שהעולם הוא הרבה יותר גדול מאיך שאנחנו מסתכלים עליו. הגיע הזמן שנבין סוף-סוף, כולנו, ששפה היא פתח לתרבות. כשאתה מבין את שפתו של האחר יותר קל לך להבין את תרבותו, יותר קל לך להבין מיהו, יותר קל לך לצעוד אתו לחיים ביחד. לא חיים משותפים, שלא יהיו פה אי-הבנות. אני שומע רבות על החשש מהתבוללות. הרי כבר עמדתי ושרתי וצעקתי כי עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. משחר ההיסטוריה אנחנו יודעים שהיהדות הייתה ועודנה ותישאר. אותנו לא ניצחו ואותנו לא ינצחו, אנחנו תמיד מנצחים. אבל גם בורא עולם, ישתבח שמו לעד, ציווה אותנו לכבד את כל ברואיו. כדי שנעשה זאת בהבנה, עלינו ללמוד להכיר האחד את השני. היום בבתי-הספר מלמדים את השפה האנגלית. יש מקרים שבהם מלמדים גם צרפתית, ספרדית. השפה הערבית הייתה במקום, אני לא יודע להגיד אם פחד או הדרה, אבל הייתה במקום שבו לימדו את השפה הערבית, הספרותית, רק בתיכון, רק ברשות. חברים, לא עוד. זה לא רק העניין של החיים ביחד. אני רוצה לספר לכם שסבא שלי,

אתמול הייתה אזכרתו, עלה ממרוקו. השני, שייבדל לחיים ארוכים, היום באמת בא בימים. בקושי כבר מצליח לדבר. אבל עד שהוא מוציא כמה מילים מהפה, אתם רק יכולים לנחש באיזו שפה הוא מדבר. הוא עלה מטריפולי בירת לוב, והוא מדבר ערבית טריפוליטאית, אבל ערבית. אני, בעוונותי הרבים, לא השכלתי ללמוד כל השנים. אני חושב שהמהלך הזה הוא תיקון עוול היסטורי גם לנו, בני העם היהודי, שלעתים שוכחים את המורשת, את ההיסטוריה ואת התרבות. הגיע הזמן שאנחנו נשמור על אותו דור הולך ונעלם, האבות, הסבים, הסבתות שלנו. נשמור על הפיוטים שלהם, על השירים שלהם, על התרבות, על הביטויים, גם על המאכלים, על זה אי-אפשר לוותר. הגיע הזמן שאנחנו נשכיל להבין שאנחנו לא לבד בעולם. אנחנו אור לגויים, תמיד היינו, תמיד נהיה. אנחנו נשכיל ללמוד לא רק שפות זרות נוספות, דווקא את הערבית. במציאות בת ימינו, שהאסלאם הקיצוני גובר בעולם, ומה לעשות, אני יודע שיש פה כמה חברים בבית, חלקם לא חברים בכלל, לפחות לא שלי, שקצת מתנגדים לזה, אבל זאת מציאות שהאסלאם הקיצוני גובר והיום גם כמעט צובא על גדרותיה וגבולותיה של מדינת ישראל. הם מדברים בערבית, ניב כזה או אחר, זה לא משנה.

רבים האנשים, מקטן ועד גדול, שעומדים וכאשר הם שומעים את השפה הערבית לצדם הם נרתעים. לאו דווקא במודע. חלילה, לא עניין של גזענות. אתם יודעים מה? דווקא אני מוכיח היום שבמדינת ישראל אין אפרטהייד, לא היה אפרטהייד, לא יהיה אפרטהייד, וגם לא ניתן לפגוע באיש, אבל קודם כול בנו, בעצמנו. לכן, מתוך המקום הזה של ההבנה, מתוך המקום השלם הזה, שגם בתת-מודע לפעמים יש לו השפעה מאוד מאוד קשה וגדולה על חיינו, אנחנו את זה נשנה. רבים הקולות, ניגשו אלי במסדרונות, לא רק היום ואתמול ובשבוע שעבר, ואמרו לי: עזוב, זה בחיים לא יעבור. זה המקום לברך את השר בנט, שר החינוך. שר חינוך אמיץ, שהודיע שחלק מהמהלך הזה הוא תיקון עוול היסטורי. הצטרף, תומך, מלווה. אני גם הודעתי, כדי לכבד את כבודו, מכיוון שאחרי הכול הוא שר החינוך, הוא זה שיוביל את התוכנית, את הדרך, שאנחנו נעשה את זה בשיתוף פעולה ובצעדים נכונים, כדי שבסופו של יום הצעת החוק הזאת והמהלך הזה לא רק ייפלו וייגעו באוזניים של אחדים או יקראו עליהם קצת בעיתון, בסופו של יום אנשים יקומו בבוקר, ישלחו את תלמידיהם לבתי-הספר, היהודים ללמוד ערבית, והנה אני אגלה לכם גם סוד, הערבים ללמוד יהודית. הגיע הזמן שבמדינת ישראל, אחרי כל כך הרבה שנים, כל בן 18 ידע לדבר, בין שהוא ערבי ובין שהוא יהודי, ידע לדבר ערבית ועברית. יש חלום, אולי הערבים גם יתחילו להתפלל ערבית, אבל זה סיפור אחר. נגייר אותם, זה בסדר. הגיע הזמן שגם הערבים אזרחי מדינת ישראל ידעו לדבר את השפה העברית, השפה הרשמית הראשונה של מדינת ישראל, כמו שאמרתי, מדינה יהודית ודמוקרטית, מקום מבטחו של העם היהודי בכל העולם. כמו שאמרתי בתחילת דברי, יש פה מיעוט, כדאי לשמור גם עליו. אני רוצה להגיד לכם שהדבר הזה, הצעת החוק הזאת היא לא משהו שאפשר לעבור עליו, כאילו עוד הצעת חוק שעברה על שולחן הכנסת, הצביעו עליה ולא התקבלה. הדבר הזה, חברים, או כמו שאומרים חברי במגזר הערבי: (אומר בערבית ומתרגם:) זה הצעד הראשון לשלום, חברים. אני אגלה לך עוד סוד: אני התחלתי ללמוד ערבית. חבר טוב כמוך, אני לא אדע להבין מה אתה מקשקש? תרגמו לך את המשפט בערבית טוב? אני תרגמתי לך אותו לעברית, שתבין. לא, "אולא ל-סלאם". אתה יודע מה זה "אולא"? זה צעד ראשון לשלום. אתה יודע מה זה אומר?

אני רוצה להגיד לך שלהצעת החוק הזאת, ולא סתם היא עברה בוועדת שרים, יש תמיכה נרחבת סביב כל שולחן הממשלה. אגב, תסתכלו גם על המשמעויות בתפיסה הרחבה: הצבא, שכל כך משווע לדוברי ערבית, מנגנוני הביטחון, שאתם, עיסאווי פריג' וחבריך הפלסטינים, כל כך אוהבים, ההבנה בעולם, ההסברה, התקשורת הזרה. חברים, במקום לחייך, אתה יודע מה, אני מסתכל על האופוזיציה. אני מסתכל על מפלגת המחנה הציוני, ואני מתבייש. אדוני יושב-ראש המפלגה בוז'י, אייכה? אייכה, בוז'י? אני רוצה שהוא יבוא ויצביע. אני קורא לכולכם להצביע ביחד אתי ועם חברי, שהוא חבר המפלגה שלכם, חיליק בר,

להצביע בעד העברת החוק הזה. אני יכול להבין למה הקשקשנים בורחים כשהם מדברים על ארץ-ישראל השלמה, על דגל ישראל שעוד יונף בהר-הבית, בעזרת השם, ישתבח שמו לעד. אני אומר לכם שאנחנו, הצעת חוק כזאת יפה? אני יכול להבין למה כל כך כואב לכם. אני לא יכול להבין למה אתם, בעזרת השם עוד נסכם את הדברים האלה. ידידי הרב פרוש, אל תדאג. חברים, אני מבין שהרוחות סוערות. סתנא שווי, ידידי, סתנא שווי, קצת סבלנות. אני רוצה לסכם ולומר,

הצטרף אלינו, וצריך להגיד לו תודה. לפעמים גם הוא, פעם בהרבה זמן, אולי פעם אחת, עושה מעשה טוב. חבר הכנסת חזן, עשר שניות אחרונות. אני אסכם ואומר שאני רוצה לברך את כל הנוספים, חברי הכנסת הנוספים, שמסתבר שקלעו לדעת גדולים והגישו הצעת חוק זהה, והצטרפו להצעת החוק שלי היום. אני באמת מאחל לכולנו שזה יהיה צעד ראשון מתוך הבנה הדדית לאחדות, לאהבה, לשלום ולרעות פה בארץ-ישראל ובבירתה הנצחית ירושלים של העם היהודי. תודה רבה. חבר'ה, מברוכ עלינא, אה? סלאם עליכום, עליכום א-סלאם. תודה רבה לחבר הכנסת אורן חזן. יש לנו שתי הצעות שהוצמדו. הראשונה בהצעות הצמודות: הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חובת לימוד עברית וערבית במוסדות חינוך תיכוניים), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת פריג', יש לך שלוש דקות מכאן לתמוך בחבר הכנסת חזן,

זה הנמקה מהמקום זה דקה. בסדר, דקה, שתיים, לא משנה. אני מתקן. יש פה ארבע הצעות צמודות, אכן, ולא שתיים. בסדר, אמרתי: הראשונה של חבר הכנסת עיסאווי פריג'. אדוני המזכיר, נפתח לו את ההנמקה מהמקום. דקה אחת לרשותך. אדוני היושב-ראש, שרים מכובדים, אני לא יודע אם לצחוק או לבכות, אבל אני רוצה להסתכל על הצד של חצי הכוס המלאה, להיות מצורף להצעת חוק של אורן חזן בתנאים כאלו ונימוקים אחרים, זה לא, לא על זה חלמתי. גם דבר כזה אתה הורס? לא על זה חלמתי, חברים. בואו אני אגיד את האמת. אבל יש בערבית משפט, ידעתי שהבוקר קמת על צד שמאל. חבר הכנסת אורן חזן, בישיבה, בבקשה.

תשמע, ומי שמבין ערבית יקשיב. יש בערבית משפט שאומר:

בערבית ומתרגם:), יעני, בעל-כורחי אני חייב להצטרף. מה לעשות.

אבל, אורן, תקשיב. אתמול החברים אמרו, כי אני שמעתי, הוא התחיל להכניס בשר וחלב. ברגע שמכניס בשר וחלב, ומכניס לי כל מיני, הוא מאבד את, חבר הכנסת חזן, היו לך עשר דקות. אומנם זה בא באיחור, הצעת חוק טובה, חשובה, וטוב שאורן חזן חזר גם לשורשים ולא שכח מאיפה הוא בא. באת, ערבי, יהודי, יחד אתנו. תודה רבה, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. הצעה שנייה, צמודה, היא הצעתה של חברת הכנסת חנין זועבי, הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חובת לימוד עברית וערבית), התשע"ה 2015. חברת הכנסת זועבי, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני הגשתי את הצעת החוק הזו בכנסת השמונה-עשרה ובכנסת התשע-עשרה. אני ממשיכה להציע אותה גם בכנסת העשרים. חוק זה מוצע מהמניעים הנכונים ולמטרות הנכונות. הוא מציע כבוד הדדי לשתי קבוצות הלאום החיות כאן, והוא גם נותן משמעות למושג שוויון, כי אין שוויון בלי הכרה בזהות ובלי הכרה בקונטקסט, בשייכות התרבותית והלשונית של בני-אדם. השפה הערבית היא השפה של האזרחים המשתייכים ללאום הערבי. היא שפה רשמית, אחת מהשתיים, למרות הרצון לפעמים לשנות את המצב הזה. אך השפה הערבית, נכון, היא גם שפתם המקורית של 52% מהאזרחים היהודים הערבים, המזרחיים, שאיבדו את הקשר עם השורשים ההיסטוריים שלהם, שאיבדו את הקשר עם התרבות שלהם. הרמב"ם כתב בשפה הערבית. הרמב"ם הוא חלק מתרבות ערבית מפוארת. חלק זה מהמורשת היהודית הערבית לא נגיש בכלל לאזרחים היהודים, היא נהרסה. אנחנו מחזירים ליהודים הערבים גם כן את הקשר שהם איבדו. כבוד הדדי לעולם אינו מרשם למתיחות, לעולם אינו מרשם לסכסוך. אדרבה, הוא המחסום לסכסוך. כבוד הדדי, הכרה באחר, זה המרשם היחיד לפיוס ולשלום. אין להתנגד לו, אין לפחד ממנו. חייבים לשאוף לחנך דור אחר, שלא מוביל לסטטיסטיקה שעל-פיה 70% מהתלמידים לא מסכימים להעניק שוויון לאזרחים הערבים. אנחנו חייבים לקשר בין חוק זה לבין כבוד לבין מאבק לדמוקרטיה ולשוויון אמיתי. גם אנחנו הערבים מפסידים מכך שלא מבינים אותנו. הרי ההסתה, יש לה שתי סיבות: סיבה אולי נאיבית, שלא מכירים את השפה שלנו, לא מכירים את תפיסות העולם שלנו. לא מקשיבים לנו בלי שמתווכחים. חייבים תמיד, את רק צועקת, איך נקשיב לך? חייבים תמיד את התיווך של התקשורת, את התיווך של חברי כנסת מהימין. אנחנו לא רוצים תיווך. תשמעו אותנו בשפה המקורית שלנו. תשמעו ותקשיבו מה אנחנו אומרים לקהל שלנו בשפה שלנו, בלי לעוות, בלי להסית ובלי שנאה. אנחנו מפסידים מהעובדה שאתם לא מבינים אותנו. אנחנו לא מפחדים, לא חוששים שתקשיבו לנו. אדרבה, אנחנו רוצים את זה. כמו שלא ייתכן שאזרח ערבי אשר סיים 12 שנות לימוד לא ידע את השפה העברית, ככה לא ייתכן שאזרח יהודי שסיים 12 שנות לימוד של משרד החינוך לא ידע את השפה הערבית. תודה רבה. תודה שנתת לי יותר זמן. משפט סיום. אם אתם תקשיבו למה שהפלסטינים, אזרחים במדינה,

אתם תדעו שאנחנו בני-אדם כמו כל בני-אדם אחרים. כאשר משפילים אותנו, אנחנו נאבקים כמו שכל עם אחר בעולם נאבק במסגרת החוק הבין-לאומי. את האינסטינקט של החיים יש לנו, את האינסטינקט של הכבוד העצמי והכבוד הלאומי יש לנו.

תודה רבה לחברת הכנסת חנין זועבי. למה לא אמרת תודה? שלוש כנסות את מנסה לקדם את זה ולא מצליחה. הנה הצלחת. לא עולה כסף להגיד שוכראן. אורן, די, אל תקלקל. הצעה שלישית, של חבר הכנסת איל בן ראובן מהמחנה הציוני, שביקש להגיב מן המקום.

שפת אמם של 20% מתושבי מדינת ישראל היא ערבית. נושא ערביי ישראל הוא נושא כבד וחשוב ביותר בחברה הישראלית, וצריך להודות על האמת, הנושא מייצר מתחים גדולים, מיותרים בחלקם אבל קיימים, מתחים שבסופו של עניין פוגעים בנו,

יהודים וערבים, ובחברה הישראלית בכלל. אחד המחסומים הגדולים ביותר הוא מחסום ההיכרות, חיים ביחד, גרים האחד ליד השני, ולא מכירים. עלינו למצוא דרכי פעולה, להפיג את המתחים, לדבר, להקשיב, להבין ולהתאמץ, לדלג מעל מוקשים קיימים. ובעיני, השפה היא אחד הכלים החשובים ביותר, ואם נדאג ונעשה שילמדו ילדינו היהודים ערבית, ייפגשו עם התרבות הערבית העשירה, כמו גם ילמדו הילדים הערבים עברית, כפי שרובם ככולם עושים, כך ניתן יהיה להוריד ולהסיר חלק מהחסמים הקשים הקיימים. יש בתי-ספר שעושים זאת. אספר לכם על בתי מאיה. בתי בכיתה א', חוזרת הביתה, חבר הכנסת בן ראובן, הזמן תם,

בבקשה,

ושרה שירים בערבית, אני מייד מסיים, ואני מתענג. הכוונה היא לקבע את מעמדה של השפה הערבית לצד השפה העברית במערכת החינוך ולהחיל את חובת לימוד שתי השפות על כלל תלמידי מערכות החינוך הרשמיות בישראל, ולבקשת הקואליציה, לא כולל המגזר החרדי, אלא אם כן ירצו בכך.

משפט אחרון. אני חושב שדווקא בימים אלו של מתח וקיטוב, קידום חוק כזה יכול להביע רצון טוב, הבנה וניסיון אמיתי לקדם את החיים המשותפים שלנו כאן בארץ, כמו גם בתקווה לעתיד, ליצור שיח משותף ונכון במרחב האזורי שבו אנחנו חיים.

תודה רבה לחבר הכנסת איל בן ראובן. הצעה רביעית שהוצמדה, הצעתו של חבר הכנסת יואל חסון, הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חובת לימוד השפות הערבית והעברית), התשע"ה 2015. אדוני,

חבר הכנסת חסון, אבל אני רק מבקש מחברי הכנסת: אם זה מהמקום, זה דקה. אי-אפשר לדבר מהמקום כדי שזה לא יעבור את המכסה ואז לדבר שלוש דקות. ומשפט אחרון: פה, המושג משפט אחרון,

מקבל משמעות מאוד רחבה. אז דקה, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני שמח שאני מצטרף לאחת מהצעות החוק החשובות שהכנסת הזאת מעבירה כאן בירושלים. בעיני, הצעות החוק האלה הן נקודות אור, נקודת אור גדולה באופל שאנחנו נמצאים בתוכו היום במערכת היחסים בין המיעוט הערבי לבין הרוב היהודי כאן במדינת ישראל. ואתה יודע מה? הצעת החוק הזאת היא קרן אור כי היא גם עומדת מול אותם אנשים כמו חבר הכנסת גטאס, לדוגמה, פירומן סדרתי, שעלה היום עם כובע, מסתתר, להר-הבית, הכול כדי לחמם את האווירה, הכול כדי להלהיט את האווירה הטעונה גם ככה בירושלים. ודווקא הצעת החוק הזאת, בעיני, מוכיחה כמה אפשר אחרת, כמה חבר הכנסת גטאס הוא בדיוק מה שמדינת ישראל לא צריכה, הוא בדיוק איך אנחנו לא צריכים להתנהל. הצעת החוק הזאת, שבאמת מגיעה מכל קצוות הבית, מוכיחה שאנחנו צריכים לחיות כאן ביחד, במדינה יהודית ודמוקרטית, שיודעת לכבד את המיעוט שבה, לדבר גם בשפתו ולחיות כאן באווירה אחרת.

תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון. אנחנו עוברים להצבעות. אנחנו נצביע על כל הצעת חוק בנפרד. הצעה ראשונה, אה, סליחה, סליחה, סליחה. סגן שר החינוך, חבר הכנסת, הרב, ישיב על כל ההצעות ביחד.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי המציעים,

כאשר הקואליציה היא בעד החוק, היא ודאי לא אומרת שהיא בעד כל המלל ובעד כל דברי ההסבר שיש בכל הצעת חוק, בכל הצעה, גם אם דברי ההסבר הם בעל-פה או בכתב.

אני רוצה לומר את הדעה האישית שלי: אני ודאי נגד ניסיון לכלול או לכפות שפה זרה נוספת, לפחות, ודאי שלא,

המוסדות החרדיים לומדים לפי המסורת שלהם, ללא כל שינוי. ואני מספר שבשעתו, כאשר היישוב היהודי היה מצומצם, וגר בעיקר בירושלים, הרבנים דאז הוציאו חרם על מי שלמד במוסד החינוכי שפה זרה. אני חושב גם שבמוסדות החרדיים לא נדרשים ללמוד את השפה הערבית כדי להתקרב. אנחנו גאים ביהדות שלנו ובאמונה שלנו, אבל אנחנו לא מתגרים בערבים, אנחנו גם לא רוצים לפגוע בערבים. יש וצריך שיהיו יחסי ידידות הוגנים. ואני אומר את כל זה כדי להביע התנגדות לדבריו של המציע הראשי, חבר הכנסת אורן חזן, שהביע תקווה פה לפני כמה דקות להנפת דגל ישראל על מסגד אל-אקצא. זה לא מה שאמרתי, הרב פרוש.

עושה לי עוול. זה לא מה שאמרתי. אמרתי: להרים דגל ישראל בהר-הבית. יש הבדל עצום. בהר-הבית ייבנה בית-המקדש במהרה בימינו,

הבנתי. תודה על התיקון.

לפי ההלכה, מנועים מלעלות להר-הבית כל עוד לא נגאלנו והמשיח לא בא. זו האמונה, ואני רוצה לומר אותה. לגופו של עניין, הצעת החוק הזאת נדונה בוועדת שרים לענייני חקיקה בישיבתה ב-25 באוקטובר 2015. החלטת ועדת השרים הייתה לתמוך בהצעת החוק הזאת בקריאה טרומית בלבד, ובכפוף להסכמת המציעים, ואני אקריא עוד מעט את שמותיהם, שלא יקדמו את הצעת החוק לאחר הקריאה הטרומית, ולהחזירה לוועדת השרים לענייני חקיקה. משרד החינוך רואה חשיבות רבה בחיזוק השפות, בהתייחס לשני המגזרים, ככלי ליצירת בסיס לדיאלוג, לסובלנות ולחיים משותפים. רק לאחרונה יצא השר בתוכנית לחיזוק השפה העברית במגזר הערבי, "עברית על הרצף". במסגרתה כבר מהשנה החלו תלמידי המגזר הערבי ללמוד עברית כמקצוע חובה כבר מגן-הילדים ועד כיתה י"ב. מטרת התוכנית של המשרד היא שיפור שליטת התלמידים בשפה העברית, בדגש על חיזוק מיומנויות ההאזנה והדיבור. אנחנו מאמינים שידיעת העברית תאפשר צמצום פערים חברתיים ותהווה מנוף לקידום חברתי-כלכלי של המגזר הערבי ומפתח להשתלבות בחברה הישראלית מבחינה כלכלית ותרבותית. מדובר בתוכנית שעלותה מוערכת ב-30 מיליון ש"ח, והיא תיושם בהדרגה החל מהשנה. גם במגזר העברי ניתן דגש על לימודי השפה הערבית. חשיבותה הרבה של השפה הערבית למדינת ישראל ולאזרחיה נובעת ממרקם האוכלוסייה במדינת ישראל, ממיקומה הגיאו-פוליטי של המדינה, ובעיקר מהצורך בהידברות ובקיום דיאלוג וחיים משותפים בין דוברי השפות השונות. אשר על כן, לימודי הערבית הם חובה בכיתות ז' ט', ובמחוזות צפון, חיפה והדרום מקצוע הערבית מוגדר כמקצוע חובה החל מכיתה ה', בשל מרקם האוכלוסייה. נוסף על אלה, בחטיבות העליונות לתלמידים יש אפשרות לבחור ולהרחיב את לימודי השפה הערבית ולגשת לבגרות גם בהיקף של חמש יחידות לימוד.

העיקרון הגלום בהצעת חוק זו הוא בעל חשיבות, ועל כן בחרה הממשלה לתמוך בו בקריאה טרומית, בייחוד בעת הזאת. לאור האמור, אבקש מחברי הכנסת להצטרף לעמדת הממשלה ולתמוך בהצעת החוק הזאת, כפי שאני מקריא, של חבר הכנסת אורן חזן, של חבר הכנסת עיסאווי פריג', של חבר הכנסת איל בן ראובן וחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין

חבר הכנסת יואל חסון. על אלה הקואליציה תצביע בעד, ועל ההצעה של חברת הכנסת זועבי, אנחנו נגד. למה אתם נגד? תודה רבה לסגן השר. אנחנו עוברים להצבעות. אנחנו מצביעים על כל הצבעה בנפרד. עליזה, לא צריך לצעוק. אה, סליחה, סליחה, סליחה. חבר הכנסת מוטי יוגב ביקש רשות לנמק את התנגדותו לחוק. חבר הכנסת יוגב, שלוש דקות לרשות אדוני.

ברשות היושב-ראש, השרים, חברי חברי הכנסת, רק שנייה. חבר הכנסת יוגב, אני מבקש לעצור. חברת הכנסת זועבי, אנחנו נתנו לך לדבר בנחת, אז עכשיו בבקשה לאפשר לחבר הכנסת יוגב לדבר. חברת הכנסת. חברי הכנסת. חברת הכנסת זועבי, אולי תדברו מאחור? חברת הכנסת זועבי, תדברו מאחור, זה מפריע. חבר הכנסת עודה, תנהלו משא-ומתן מאחור, שנוכל להמשיך את הדיון.

בבקשה. אסביר את התנגדותי לחוקים כולם שמחייבים את לימוד השפה הערבית, בוודאי מכיתה א'; והיא לא נובעת מהרצון שלי כן לדו-קיום וכן לדעת את השפה הערבית.

אהלן וסהלן,

הלוואי שנדע כולנו. יחד עם זאת, כשמנסים לא להיות פופוליסט, הרי שעות הלימוד בבית-ספר הן מאוד מצומצמות, בוודאי בכיתות הנמוכות. לפעמים הן מגיעות לארבע, חמש ושש, או בהרחבה לשבע ושמונה. לקרוא לך "פאשיסט" זו מחמאה, תאמין לי. זה פשוט לא ייאמן. לא ייאמן שהיית איש חינוך בישראל ואתה רואה את עצמך עד היום איש חינוך.

לא ביקשתי שתחנך אותי, אבל אם אתה דווקא רוצה, אתה מוזמן. אני הגעתי למסקנה שאותך אי-אפשר לחנך ולכן אני לא מתייחס.

כבוד היושב-ראש, כבוד היושב-ראש, תן לי להבהיר את עמדתי. ולכן, מתוך הכרת ערך השפה הערבית, ואני באמת מכיר ומעריך, אבל אני חושב שלשים כחובה זה עומס שהוא בלתי אפשרי על תוכנית הלימודים. יש ליבה הכרחית שאני חושב שהיא חייבת להיות, מקצועות המתמטיקה והאנגלית, התורה לאנשים דתיים או מקצועות אחרים: אזרחות והשפה העברית,

לשים את השפה הערבית גם היא כחובה? אני באופן אישי התנסיתי בכך עם השפה הצרפתית בשנות בית-הספר היסודי. לאיש מאתנו בכיתה לא הייתה היכולת להכיל גם וגם וגם. ועל כן אני חושב שללמוד ערבית זה דבר מצוין וחשוב מאוד, אבל לשים אותו, כן, אבל ב"ברליץ", לא בבית-הספר. ב"ברליץ".

אני גם למדתי ערבית, חבר הכנסת חסון, אתה דיברת. אבל אני סבור שלשים זאת כחובה זה איננו נכון, וגם יהיה קשה ליישם. אז תצביע נגד הממשלה, שתומכת בזה. על כן אני מציע לחברי ללמוד ערבית, לעודד את לימוד השפה הערבית, לראות עוד ועוד מגמות של ערבית, ואפילו לשלם על כך כסף, כדי שזה יהיה ממומן למי שרוצה בכך. ובפריפריה ללמד ערבית, כן. אבל לא כחובה שמחייבת את כלל המערכת. חבר הכנסת יוגב, זה נכון גם לניסיונות לכפות דברים אחרים.

לא מהצורך לכפות, זה לא יהיה יעיל וזה לא יקרה בסוף.

תודה.

חבר הכנסת יוגב, אני מבקש ממך להודיע לאיזו מחמש ההצעות אתה מתנגד. אני מתנגד לכל הצעה שמנסה לכפות את לימוד הערבית כחובה במסגרת הלימודים. אנחנו צריכים לדעת לאיזו הצעה.

מכיוון שאחר כך, מי שאתה, יש לו אני מתנגד, תתנגד להצעה שלי. אני מתנגד להצעתו של ידידי חבר הכנסת אסף אורן חזן כדי שתהיה לו רשות דיבור. אני מתנגד להצעתו של עיסאווי פריג', שגם לו, אהלן וסהלן, תהיה רשות דיבור.

ואני מתנגד להצעתה של חברת הכנסת, חבר הכנסת יוגב, אתה צריך להתנגד להצעה אחת. אז של אורן חזן, של אורן חזן.

בסדר, של אורן. הוא אמר, להצעה של אורן. חבר הכנסת יוגב, רק שהבנתי אותך נכון, אתה מתנגד להצעתו של חבר הכנסת אורן חזן. גם חבר הכנסת איציק שמולי ביקש לנמק את התנגדותו. נשמח אם תאמר לנו גם לאיזו הצעה אתה מתנגד. שלוש דקות לרשות אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני חושב שקרה כאן עכשיו דבר חמור, אדוני היושב-ראש. יש חמש הצעות שהן זהות לגמרי האחת לשנייה. עלתה לכאן חברת הכנסת זועבי והדגישה שהיא הגישה את הצעת החוק הזו, בדיוק את הצעת החוק הזו, גם בכנסת הקודמת וגם בכנסת שהייתה לפניה. מאיזו סיבה מחליטה הממשלה, מחליטה הקואליציה כולה, לתמוך בארבע הצעות חוק ולפסול באופן אינדיבידואלי, שלא ממין העניין, בניגוד, תוך מניעים זרים לכוונת החוק, את הצעת החוק של חברת הכנסת זועבי. באופן שהוא לא ממין העניין. זה דבר מסוכן, שכולכם אמורים לצאת כנגדו. כי היום פוסלים חבר כנסת אחד ומחר יפסלו את השני. אתם יודעים, אני מרגיש ממש נוח לעלות לכאן ולדבר אתכם כי יש דברים, גם ביום הזה, שקרו, אדוני, תעשה שקט. אני עוד לא השתלבתי בעניין. חברי הכנסת. בבקשה, אדוני. יש דברים שקורים במציאות המטורפת של מדינת ישראל וקרו גם היום בבוקר, וחברי כנסת, גם מהימין וגם מהשמאל, עמדו פה וגינו את זה בשפה ברורה. אז בעניין הזה יש לנו שפה משותפת. אבל מכאן ועד להגיע למקום שבו פוסלים מראש הצעות של חבר או חברת כנסת רק בגלל מי שהוא, זה דבר חמור מאוד. ואדוני סגן שר החינוך, לעלות לכאן, ומעל בימת הכנסת להודיע לנו שפוסלים מראש הצעת חוק של חברת כנסת, מבלי לטרוח להסביר לבית למה עושים את זה, אין אקט שהוא מכוער יותר מהדבר הזה. אתה אמון על החינוך במדינת ישראל. אני חושב, אדוני היושב-ראש, שהמציאות פה עולה, היא מעבר לכל דמיון. ובמשפט הסיכום שלי, אדוני היושב-ראש, אני פונה לחברי הכנסת בקואליציה, לאלה שעוד יש להם טיפת שכל בין הרקות, ומבקש מהם: אל תיתנו יד לעניין הזה. יש לכם עוד כמה דקות להשפיע על מה שקורה פה. אל תיתנו יד לדבר הזה. זה דבר מסוכן, זה דבר חמור, ואסור להסכים לו. אין שום קשר, שום קשר בין מה שהיה בבוקר, שגם אני התנגדתי לו, לבין מה שקורה כאן עכשיו. אין שום קשר. חבר הכנסת שמולי, אתה צריך להגיד לי לאיזה הצעה אתה מתייחס. צריך לשים גבול, אני אגיד לך, לקיצוניות, לטירוף, גם כשזה מגיע מהצד השמאלי וגם במקרה הזה, כמו שזה מגיע עכשיו, מהכיוון הימני. אני אתנגד באופן טכני להצעה של חבר הכנסת חזן. אני תומך באופן עקרוני בכל הצעות החוק. הצעות החוק הן זהות. אני ביקשתי לעלות לכאן ולדבר ואני חייב להתנגד לאחת מהן.

חברת הכנסת זהבה גלאון, את גם רוצה להתנגד? חבר הכנסת שמולי, חברת הכנסת זהבה גלאון, תמתיני שנייה בבקשה, אתה חייב לומר הצעת חוק אחרת, כי הייתה כבר התנגדות להצעה של חבר הכנסת חזן. אתה חייב להצהיר הצהרה אחרת, אחרת זה בניגוד לתקנון, חבר הכנסת שמולי. חברת הכנסת גלאון, בבקשה. זהבה, למי את מתנגדת?

מאה אחוז, אני מתנגדת להצעה של מפלגת העבודה וחבר הכנסת שמולי מתנגד להצעה של מרצ, בסדר? חברי חברי הכנסת, יש לי רעש. סליחה, אני מבקש. חברי הכנסת ולא חברי הכנסת, נא לשמור על השקט. חברת הכנסת בן ארי, חבר הכנסת מגל, נא לשבת. חבר הכנסת סלומינסקי, נא לשבת. חבר הכנסת יוגב, נא לשבת. חבר הכנסת חזן. חבר הכנסת זוהר, אני מבקש ממך לשבת. תודה רבה. השר ליצמן, אם תוכל לשבת בבקשה, אני אודה לך. פשוט אני אוהב לקרוא לך "השר ליצמן".

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה להצטרף לדברים הנכוחים והחשובים של חבר הכנסת שמולי. כל פעם שחשבתי שהגענו לתחתית התהום המוסרית, אנחנו מגלים שאין גבול לעומק התחתית הזאת. חבורה של קואליציה עלובה, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה. עלובה. אתם יודעים מה זה עלובה? מה שעשיתם עכשיו, קוראים לזה נקמה. אין דרך אחרת להגדיר את זה. כשיש חמש הצעות חוק חשובות, חשובות, שמבקשות באמת להביע תמיכה בלימוד השפה הערבית, אתם מתנקמים בחברת הכנסת זועבי מפני שהיא מייצגת קבוצה מסוימת, רשימה מסוימת? מה, אנחנו עושים כאן חקיקה של נקמה? לאן עוד תגיעו? אתם לא מתביישים? איפה צחי הנגבי, יושב-ראש הקואליציה? איך אתה יכול, סגן השר פרוש, לעמוד כאן על הדוכן ולהגיד: אנחנו תומכים בכל ההצעות, ובהצעה של חברת הכנסת זועבי אנחנו לא תומכים? היא לא הסכימה, היא הסכימה. חבר הכנסת קיש, אז שתעלה ותגיד. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. היא הסכימה. חברי חברי הכנסת, יש רגעים שגם חברים בודדים בקואליציה צריכים, שתעלה ותגיד את זה, לא צריך.

חבר הכנסת בגין, המצפון של סיעת הליכוד כנראה,

שינה את ההחלטה. אוקיי, חברי חברי הכנסת, אם יהיה שינוי בהצעתה. ואתה המצפון של סיעת הליכוד, חבר הכנסת בגין. עזוב את השטויות. אם יש שינוי,

אם חברת הכנסת זועבי מסכימה, תודיע על זה לראש הקואליציה. מסכימה לשנות. זהבה, למה, קודם כול, זה לא זה, זה לא זה, זהבה.

למה, יש לו סניוריטי.

שאלה מצוינת. כבוד היושב-ראש,

נא לאפשר לזהבה גלאון, שנייה, נא לאפשר לזהבה גלאון לסיים,

אם הקואליציה תשנה את עמדתה, היא תודיע את זה.

תודה רבה. חבר הכנסת ביטן, תודה רבה.

אדוני היושב-ראש, אני אשמח אם הקואליציה תשנה את דעתה באופן מסודר. לא היינו צריכים להגיע, חברת הכנסת שאשא ביטון, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תגידו תודה שיש פה כמה קולות שפויים בבית הזה, המטומטמת הזאת, חברת הכנסת בן ארי, פעם ראשונה. חבר הכנסת ביטן, אני מבקש.

זכותה להגיד מה שהיא רוצה. חבר הכנסת חזן, שב בבקשה. לא לעמוד. אתם רוצים גם לסתום לי את הפה?

חבר הכנסת ביטן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. פעם שנייה. אז די. היא לא יכולה לדבר ככה. היא יכולה כל מה שהיא רוצה.

לא, לא.

חבר הכנסת אמסלם, תודה רבה. אנחנו בסדר.

היא מעליבה אותנו סתם.

זה הסגנון שלה?

טוב, תודה.

אם מחר היא תקלל אותנו, זה בסדר?

כשמבקשים לפסול הצעה לגופה של אישה ולא משיקולים ענייניים, או כשאומרים לכם את האמת בפרצוף? אני שמחה ששיניתם, אין סגנון דיבור? אני שמחה ששיניתם את ההחלטה שלכם, ואני מקווה שתלמדו לקח מזה. מה? מה הסיפור?

תודה רבה. אני מודה לך. חבר הכנסת אחמד טיבי רוצה להתנגד להצעת החוק של חבר הכנסת יואל חסון. בבקשה. אני לוקח את זה אישית, אבל בכל זאת אני

בבקשה. אתה בסוף תוכל להגיד. אדוני היושב-ראש, אורן.

תשאל אותה אם היא מאפשרת. בבקשה, אדוני, שלוש דקות עומדות לרשותך.

אולי פחות. אדוני היושב-ראש,

אדוני היושב-ראש, כששמעתי את סגן שר החינוך חשבתי שנפלה טעות טכנית. שאלתי אותו, והוא אמר שההתנגדות שלו היא בגלל שחברת הכנסת זועבי לא הסכימה לתאם. שאלנו אותה, והיא אומרת שהיא מסכימה לתאם ולא פניתם אליה. היא תעלה ותגיד שהיא מסכימה לתאם. ההצעה היא הצעה דומה, ועצם ההבדלה מלכתחילה,

הייתה בעייתית, מה שגרם לאנשים לחשוב שיש שיקולים זרים, לגופו של אדם ולא לגופו של חוק.

אני מברך על השינוי המסתמן בעמדה שלכם, וחברת הכנסת זועבי, השינוי אצל חברת הכנסת זועבי. השינוי הוא, בהחלט תעלה ותגיד לאפשר לחבר הכנסת בגין,

ובא להצעה הזאת גואל.

"ובא לציון גואל".

אנחנו כרגע נאפשר לכל המציעים שהתנגדו להצעות שלהם להגיב על ההתנגדויות. כל אחד שלוש דקות. הראשון, חבר הכנסת חזן, אה, חבר הכנסת חיליק בר. אתה חתום על ההצעה, בבקשה. חבר הכנסת חיליק בר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, קודם כול, אני רוצה לברך את חברי חבר הכנסת אורן חזן ואת חברתי חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון על כך שהיו היוזמים הבכירים יחד אתי של הצעת החוק הזאת. ולך, אורן, אני גם רוצה להגיד מזל טוב ליום ההולדת, וברוח החוק: סנה חילווה,

באמת שיהיה רק טוב. אבל אני רוצה להגיד לידידי מוטי ולחברים בימין: שכשאורן בא והרים את הכפפה, יחד עם יפעת, של החוק החשוב הזה, זה היה מתוך הבנה, ויפעת הגדירה את זה יפה, שמרוויחים פה פעמיים: בפעם הראשונה, כי מבינים שיש פה מרקם חברתי רגיש וחשוב, שיש פה 20% ערביי ישראל, מה לעשות, חלק אוהבים את זה וחלק לא, אבל זאת עובדה. הם פה, הם חלק מהחברה שלנו. אנחנו צריכים להכיר אותם, אנחנו צריכים להבין אותם, אנחנו צריכים לדבר אליהם, וגם לדבר את שפתם. בכנסת ערבית זו שפה רשמית, ראוי שתהיה גם במערכת החינוך. אתה יודע מה, מוטי יוגב? אמרה יפעת שאשא ביטון נכון: גם ברמה הביטחונית. אני חושב שכדאי שאנחנו נבין שאנחנו חיים במזרח התיכון, ובלי קשר לרמה הביטחונית, זאת השכונה שלנו. אנחנו חלק מהמשפחה הזאת.

יכול להיות שכדי להבין את האזור הרגיש הזה יותר טוב, אתם יודעים מה, צריך ללמוד ערבית, כי מדברים פה בערבית. אבל לך, מוטי יוגב, יש לי הדבר הכי חשוב להגיד. הרי אתה במעשיך, לא, בכלל לא תוקף אותו. אתה במעשיך, הגלויים והסמויים, מקדם פה יחד עם חברים אחרים מדינה דו-לאומית, שבה יותר מ-50% ממדינת ישראל, אני לא נגד ערבית. אני בעד, אבל לא בכפייה. יהיו תושבי ישראל, יהיו ערבים.

אני אומר לך וליושב-ראש: אני בעד לימוד ערבית.

אבל שיעודדו את זה, ולא בכפייה.

אני חושב שלשיטתך, והלוואי ואמן שהאל יעזור לנו ושיטתך לא תתקבל ולא תהיה פה מדינה דו-לאומית, אבל לשיטתך, לאן שאתה מוביל אותנו,

כמיעוט יהודי במדינה דו-לאומית עתידית עם רוב ערבי, ודאי שצריכים ללמוד ערבית. הם, אז אנחנו נעשה שני דברים: 1. נעשה, אל תעוות את החוק. למנוע מדינה דו-לאומית, כדי שיהיו פה שתי מדינות, אחת לעם היהודי, עם מיעוט ערבי שאנחנו צריכים להבין אותו, ואחת לעם הפלסטיני,

עם מיעוט יהודי שאני מקווה שיהיה לכם, ולכן גם אתם תצטרכו להבין אותו. החלטת החוק הזאת, ואת זה יודע אורן,

ואני שמח שגם הקואליציה, היא החלטת חוק היסטורית. יש בה חשיבות ומשמעות אדירה לחיים שלנו בישראל, לגשר שאפשר להוות פה בינינו לבין אזרחי ישראל. ואתם יודעים מה? המשפט האחרון, אדוני. דווקא בימים האלו, שדם נשפך ברחוב, לא רק בגלל זה, אבל גם מפני שאין הבנה, אפילו מינימלית ובסיסית, בינינו לבין אזרחי ישראל הערבים ובינינו לבין שכנינו הפלסטינים, הצעת החוק הזאת מקבלת משנה תוקף יותר חשוב. ולכן אני רוצה להצדיע ולהודות לכל החברים בקואליציה, וכמובן באופוזיציה, על התמיכה בחוק הזה. לאורן, ליפעת, שיזמו אתי את הצעת החוק. תודה רבה, אמן, והיא גם תעבור, תקודם ותיושם בבתי-הספר שלנו.

תודה, חבר הכנסת בר. חבר הכנסת עיסאווי פריג'. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, חברים, אני לא תיארתי לעצמי שהצעת החוק הזאת עולה ואמורה לעשות את המהומה שהייתה. חשבתי לתומי שהצעת החוק תעלה, יהיה יום חגיגה לכנסת, חמש הצעות חוק, כולם מכירים בחשיבות לימוד השפה הערבית, ופתאום קם לו מאיזה מקום חבר כנסת שלא מפסיק להפתיע אותנו, מוטי יוגב, עם ה-D9 שלו, עולה לכאן, והוא רוצה להביא גם שרפה. כולה ביקשנו לאפשר לאזרחי מדינת ישראל ללמוד ערבית. זה מה שביקשנו. על מה כל המהומה הזאת? למה חבר הכנסת שמולי וחברת הכנסת זהבה צריכים לעלות לכאן ולהשתמש בביטויים שיעצבנו אתכם?

למה אתם צריכים להגיע למצב כזה? למה? למה? על מה אנחנו מצביעים? אני הפסקתי להיות מופתע מאיש משיחי, קיצוני, נציגו של הימין ההזוי, הסהרורי, בבית הזה. הוא מוביל אותנו למקומות חשוכים וממשיך את דרכו גם בהצעת חוק זו.

בואו נעשה מזה יום חגיגה,

של הישג, יום של דף חדש.

איך אמר? יצא לו, לאורן. יכול להיות, תראה, יציאה כזו, יכול להיות שתוביל למשהו טוב. אמר: ח'טוה אולא לסאלם.

אם הוא הבין את המשמעות. אמר אורן בערבית: הצעת החוק הזאת ח'טוה אולא לסאלם, יעני, צעד ראשון לשלום.

נכון, איוא. אני אמרתי שלא תזמינו אותו לוועדת משמעת על השימוש במילה שלום. אל תדאג, זו מילה שימושית. אורן, אמרו לך שאם לא היית היה צריך להמציא אותך? היום הוכחת, בצעד חיובי, שגם העברת הצעת חוק יפה. חברים, תודה, בואו נעשה את זה באהבה ובאהדה. נפתח ידיים, כי זה שינוי מהותי, שמחייב אופטימיות. תודה, אדוני. תודה רבה לך, חבר הכנסת פריג'.

חברת הכנסת חנין זועבי, גם את יכולה שלוש דקות להשיב למתנגדים, ובזמן הזה גם להגיד אם את מקבלת את נוסח הממשלה ואת בקשת הממשלה, כפי שהתבקשת כאן, כדי שהממשלה תביע את עמדתה, צריך לומר לזכותו של חבר הכנסת חזן, שכנראה אם הוא לא היה מציע את ההצעה הזאת, כל ההצעות האחרות לא היו עוברות, כי הקואליציה לא הייתה תומכת. אנחנו צריכים גם להכיר בעובדה הזאת. למרות הכול זה יום חגיגי. זה דבר טוב שהקואליציה תומכת פרסונלית? מה לעשות, הם עושים את החלוקה הזאת. אנחנו מצטערים שהם עושים אותה, אבל הם עושים. צריך להתקומם נגד זה, לא לקבל את זה כמובן מאליו.

אני לא מקבל את זה, אבל זה המצב. לא, אבל זה לא בסדר. נכון. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת,

לכל אחד שתמך בהצעה הזאת, ולכל אחד שנאם פה מול מה שהתרחש ומול העמדה של הקואליציה. הגשתי חוק כמו שאר החוקים, ואני מסכימה להצעות של הממשלה איך להתקדם עם החוק הזה ולהחרגת החינוך החרדי מהחוק.

תודה רבה. אני רוצה לאפשר לחבר הכנסת איל בן ראובן, הייתה גם התנגדות לחוק שלו, על-ידי חברת הכנסת זהבה גלאון. שלוש דקות. הצעת החוק של חבר הכנסת חזן, השותף שלה חיליק בר, גם הוא שותף ראשי בהצעת החוק, יוזם ראשי. יפעת שאשא ביטון. ויפעת שאשא ביטון. שלוש דקות. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברים וחברות, אני אהיה קצר מאוד. חברים, הייתי מצפה שהדיון פה, בנושא לימוד השפה הערבית, שעבר גם את ועדת השרים, יהיה שיח שונה, יהיה שיח שמזמין משהו אחר ממה שאנחנו שומעים פה כל כך הרבה, ויוריד קצת מהמתחים שאנחנו כל כך רוצים להתקדם ובאמת להוריד מהם. תראו, אני קורא לכולם להצביע בעד כל חמש ההצעות, ואני מציע לכולנו מכאן, מהבמה הזאת, ולכל מי שיושב כאן, בואו ניתן דוגמה לאזרחי ישראל, שחוזים בנו כרגע על המסך, דוגמה של רצון טוב, של שיתוף פעולה, של חיים משותפים, ובואו ננסה לעשות מהחוק הזה משהו אחר, משהו שמזמין את מה שהחברה הישראלית כל כך צריכה. תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת בן ראובן. הייתה גם התנגדות לחוק שלי, אבל אני מוותר על האפשרות שלי להתייחס לעובדה. אנחנו עוברים כעת לסדרת הצבעות. הצעת החוק הראשונה שעולה להצבעה: של חבר הכנסת אסף אורן חזן וקבוצת חברי הכנסת,

חברת הכנסת שאשא ביטון וחבר הכנסת חיליק בר, יוזם ראשי בחוק, הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חובת לימוד עברית וערבית). הצבעה עכשיו. ההצעה להעביר את הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון,

עברית וערבית),

לוועדת החינוך,

הצעת החוק עברה. 59 בעד, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה ותועבר לוועדת החינוך להכנה לקריאה הראשונה. הצעת חוק נוספת: הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חובת לימוד עברית וערבית במוסדות חינוך תיכוניים), של חבר הכנסת עיסאווי פריג' וחברי כנסת נוספים. אנחנו מצביעים. ההצעה להעביר את הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון,

וערבית במוסדות חינוך תיכוניים), התשע"ה 2015,

57 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק תועבר להכנה לקריאה ראשונה בוועדת החינוך.

חבר הכנסת דב חנין מודיע שהוא הצביע בעד. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה. הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חובת לימוד עברית וערבית), של חברת הכנסת חנין זועבי וקבוצת חברי הכנסת. הצבעה עכשיו. בבקשה.

להעביר את הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חובת לימוד עברית וערבית), התשע"ה 2015, לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. 54 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. גם הצעת החוק

מוסיפים את קולו של חבר הכנסת הנגבי. גם זו תועבר לוועדת החינוך והתרבות להכנה לקריאה ראשונה.

הכנסת איוב קרא, אני מוסיף את קולך בעד. תודה רבה. חברי חברי הכנסת, הכנסת בהחלט העבירה חוק חשוב היום, שבאמת יכול לשנות את החברה הישראלית, ואני מברך על העובדה שזה היה כאן באמת מקיר לקיר. אני מבקש לאפשר לחבר הכנסת אורן חזן הודעה אישית, בבקשה. זהו?

פורש? פורש. אורן, אל תתפטר. אורן, אל תתפטר. אורן, תישאר. חברים. אדוני היושב-ראש, שלוש דקות בדיוק. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

אני באמת כולי נרגש, וזה לא מיום-ההולדת שאני חוגג היום, שהזדקנתי בעוד שנה, זה באמת על ההצבעה ההיסטורית, על החלטה שהיא באמת צעד ראשון לקירוב לבבות,

ולא נחזור על הדברים. אני רוצה להגיד תודה רבה ענקית לכל החברים מכל קצוות הבית הזה. זאת הוכחה אמיתית שאנחנו יכולים לעבוד ביחד למען הציבור, למען עם ישראל, למען ארץ-ישראל, מדינת ישראל, למען החינוך, למען הביטחון. שיתוף פעולה זה לא מילה גסה, וראינו את זה עכשיו. אני ביקשתי לעלות להגיב, כי נראה שדברי לא היו ברורים. במהלך נאומי הראשון אמרתי שאנחנו עוד נניף את דגל ישראל בהר-הבית. חברים, אני עומד מאחורי הדברים. אני לא אמרתי שנניף מעל אל-אקצא, אין לי רצון באל-אקצא. אתם מוזמנים להתפלל באל-אקצא, תיהנו עם אל-אקצא, אף שאתם כולכם אתאיסטים. זה דבר שלא ראיתי בחיים שלי. לא, סליחה, סליחה. סליחה, מחילה.

חוזר בי. אפשרתי לך הודעה אישית, למה אתה הורס?

חוזר בי. חוזר בי, חוזר בי.

הנה, תראה, מאה אחוז, יופי. חזר בו, חבר הכנסת חזן.

מי שדיברתי עליו יודע למי אני מתכוון, ואני לא נכנס לשמות כדי שלא להאריך את הדיון. אני רוצה להזכיר לכולם, חופש דת וחופש פולחן. הר-הבית, הר המוריה, הוא המקום הקדוש ביותר ליהודים, מאז ומעולם כך היה. אנחנו לא מתביישים להגיד את זה. ההבדל בינינו לבין אחרים הוא שאנחנו מאפשרים חופש דת לכל הדתות, ודווקא אנחנו לא נמצאים שם. יבוא יום ובעזרת השם יבוא משיח צדקנו, ונבנה את בית-המקדש במהרה בימינו בהר-הבית, בירושלים הבנויה והשלמה, ואז גם נניף בגאון ובגאווה את דגל ישראל, עם מגן-דוד, בלי בושה, בלי חשש ובלי מורא. זה לא בושה להגיד שאני מאמין בדברים האלה. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד לחבר הכנסת שאת שמו אני לא אזכיר, שאמר לא מזמן על הר-הבית על היהודים: לכו לעזאזל. אז, אדוני חבר הכנסת, שברח מפה שוב, מה זה עזאזל? אתה כנראה צריך לעשות שיעורי היסטוריה. הרי זאת התוכחה וההוכחה שזה שלנו. הרי מאיפה באה המילה עזאזל אם לא מאותו יום שהיו עולים הכוהנים והיה עולה כוהן קדוש לברך על כל עם ישראל וקושר חציו בקרניים חציו בהר ומדרדרו עד שהופך אברים-אברים? אז גם אותו חבר כנסת שמתחיל באות השביעית, שלא נזכיר את שמו, יודע שההיסטוריה היא שלנו. חברים, אני אסכם ואומר,

כשאני רואה אותך מחייכת זה כבר גורם לי לרוגע. אני רוצה להגיד שוב, בלי בושה: ארץ-ישראל לעם ישראל ולא לישמעאל, ירושלים הבנויה, ובעזרת השם גם השלמה, עם בית-המקדש, במהרה בימינו שלנו. ואנחנו נניף את דגל ישראל בכל מקום, בכל פינה, בגאווה, עם חיוך ואהבה, וגם ניתן לכם, כמו שאמרתי בעבר, אם תדעו להשכיל לחיות בנועם, גם להיות כאן לצדנו. תודה רבה. אתה זה, תודה רבה לך, חבר הכנסת חזן.

אנחנו ממשיכים. הודעת מזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו,2015, מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת רועי פולקמן, דוד ביטן וקארין אלהרר בנושא: אי-יישום החלטת ממשלה בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי. תודה. תודה רבה לך, מזכירת הכנסת. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעה לסדר-היום מס' 1378: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא שוד משאבי הטבע. ישיב אחר כך שר התשתיות הלאומית, האנרגיה והמים,

חברת הכנסת זנדברג, מגישת ההצעה, בבקשה. בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שחיתות או חוסר אחריות, נדמה לי שזאת הכותרת שצריכה להינתן לוועדת החקירה הפרלמנטרית שאני מציעה להקים כאן. והאמת היא שבין שמדובר בשחיתות ובין שמדובר בחוסר אחריות, בכל מקרה הנושא חייב להיחקר, וחייבים להיחקר גם ההיסטוריה שלו, גם העבר שלו וגם העתיד. רק השבוע נקשרו אחת לשנייה שתי פרשיות שקשורות אולי גם לשחיתות וגם לחוסר אחריות בנושא משאבי הטבע, כל אחת מהן ראויה לוועדת חקירה בפני עצמה, ולפחות על אחת מהן אני כבר הגשתי, בשם סיעת מרצ, הצעה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית, שנדחתה. האחת היא מתווה הגז, והשנייה היא דיוני ועדת ששינסקי 2, שאנחנו דנים בה ממש בימים אלה בוועדת הכספים. אפשר אולי אפילו להוסיף את משבר החשמל שאנחנו רואים בימים האחרונים כעוד מחדל שגם הוא קשור למשאבי הטבע. ב-19 באוקטובר, רק לפני פחות משבועיים, הוקלט יצחק תשובה בכנס סגור למשקיעים. ההקלטה פורסמה בערוץ הכנסת לראשונה, ובהקלטה הזאת תשובה מבשר למשקיעים שמתווה הגז יעבור בימים הקרובים. הפרסום הזה הכה את כולנו בתדהמה. הימים הם ימי מתיחות ביטחונית, פרשיות הגז מאחורינו, והיה נראה שירדו לפי שעה מסדר-היום. איך ידע תשובה שמתווה הגז עומד לעבור בימים הקרובים? לא עברו חמישה ימים ונודע על אותו תרגיל מסריח שבמסגרתו השר דרעי התקפל, ויתר, נטש את תפקידו כשומר הסף האחרון, בממשלה לפחות, נגד שוד הגז. חמישה ימים בלבד. איך תשובה ידע? שאלה טובה, עוד אחת מהשאלות שצריכות להיחקר במסגרת ועדת החקירה הפרלמנטרית המוצעת. באותו פליק-פלאק מביש ניסה השר דרעי לטעון באחד הניסיונות שלו להצדיק את עצמו, שלמתווה הגז המוצע אין אלטרנטיבה. האומנם? האם זה נשמע לנו הגיוני שלשר הממונה על נושא שמשמעותו לכלכלת ישראל היא מאות מיליארדים, מאות מיליארדים של שקלים לא הוצגה אלטרנטיבה? רק על זה צריך להקים ועדת חקירה, שלא לדבר על האלטרנטיבה שהציג בממשלה בחודש יולי, רק שלושה חודשים קודם לכן, השר אבי גבאי, השר להגנת הסביבה, שלא לדבר על האלטרנטיבה שגובשה על-ידי קואליציה אזרחית רחבה ומלומדת, שכוללת ארגונים,

אקדמאים וגם חברי כנסת. ואני חייבת לציין בהקשר הזה את חברת הכנסת שלי יחימוביץ שיושבת כאן, היא באמת מורה ומדריכה ומעוררת השראה אצל כולנו בנושא הזה כבר שנים. והקואליציה הזאת, שאת היית שותפה בכירה בה,

הניחה על השולחן מסמך,

עם דיונים, עם מומחים, אקדמאים, מתחומי הגז, האנרגיה, משאבי הטבע וכו', לא פחות מלומד מהאלטרנטיבה שהממשלה דנה בה, לרבות השר דרעי, שהעיד על עצמו שהוא לא מבין בנושא. למה לא הוצגה האלטרנטיבה הזאת בפני השרים בצורה מסודרת ומלומדת? עוד שאלה לוועדת חקירה פרלמנטרית, או אולי אפילו ממלכתית. ואני לא נכנסת לשאלות למה הותר ייצוא מ"תמר" ולמה נדחה פיתוח "לווייתן" ולמה לא מונח הצינור השני ולמה לא מוענק פיקוח על המחירים ולמה נקבע מחיר של 4.7 דולר לפחות כאשר מחירי הגז בעולם כבר עכשיו צונחים מתחת לדרגה של 2 דולר? ולמה לא נרשמו פרוטוקולים באותו צוות ממשלתי שהוכחש שהוא צוות, ולמה המתווה ממשיך להתקדם בכזאת תאוצה אף שברור לכול שהוא הפך ללא רלוונטי? האמת, שמתווה הגז הוא אולי מקרה קיצון, ואולי מקרה גדול, אבל הוא רק מקרה פרטי אחד בשורה ארוכה של משאבי טבע שמככבים בשורה ארוכה מאוד של פרשיות שחיתות, תחקירים ועדויות, חלקם כבר התבררו בבית-המשפט וחלקם מתבררים בימים אלה. לא מיותר להזכיר את הסרט "שיטת השקשוקה" של חברנו מיקי רוזנטל, שדיבר על משאבי ים-המלח, דרך עוד פרשייה שגודלה מתברר רק בימים אלו, פרשת השחיתות של חבר הכנסת לשעבר פואד בן-אליעזר, שקשורה גם היא לחלוקת רישיון קידוח והטיה ולחצים על הממונה על הנפט ועל חברי מועצת הנפט, כפי שנוסח אתמול בתוכנית "המקור". ומי שלא ראה את "המקור" בערוץ 10 אלא דווקא בחר לראות ערוץ 8 יכול היה לראות, בסרט של דורון צברי ואמיר בן-דוד, "מגש הכסף" אגב, צפיית חובה לכולם, יכול היה להיזכר בפרשיות ירון זליכה, שנחשב גם כאן, בבית הזה, במשך שנים לפרנואיד, ואז הסתבר שהוא גילה כמה מאות מיליונים של שקלים שקודמו בתפקיד, החשב הכללי ניר גלעד, משום מה לא גבה. ובמקרה, באיזה תפקיד מכהן היום ניר גלעד? ניחשתם נכון, אתם יודעים איפה הוא. אבל רק לפרוטוקול, למען יוכלו הדורות הבאים לקרוא את זה, אז שידעו שהוא מנכ"ל "החברה לישראל", בעלי כי"ל. פגשנו אותו, דרך אגב, השבוע בדיוני ששינסקי 2, עומד כארי על האינטרסים של חברת כי"ל ומנסה לכופף עוד יותר את המסקנות של ועדת ששינסקי 2, שגם הן כופפו יחסית למסקנות הביניים, וזה בשעה שהממשלה הקימה את "צוות הארבעה" הממשלתי, שמשום מה מנהל דיונים סודיים במקביל לדיונים בכנסת. וכמו שכולנו יודעים, ולא מיותר להזכיר שוב, שזה לא הרגולטור היחיד שמעורב ב"שקשוקה" של משאבי הטבע. בין הרגולטורים ומובילי המדיניות לשעבר שהיום עובדים בשירות טייקוני האנרגיה אפשר למצוא את אפי איתם, שר לשעבר, שעומד כיום בראש חברת "ג'יני" שקודחת קידוחי נפט, "אפק" ברמת-הגולן תוך הפקרת משאבי הטבע, ובראשם הכינרת, תארו לעצמכם, עד כדי כך, את עמוס ירון, לשעבר מנכ"ל משרד הביטחון, שמונה רק לאחרונה לדירקטור ב"דלק קידוחים"; את שאול צמח, שעמד בראש ועדה שקרויה על שמו שקבעה את שיעורי היצוא, ומונה לדירקטור בחברת "פז"; את אודי ניסן, שמונה לדירקטור ואחר כך ליו"ר חברת "דלק", אחרי שכיהן בוועדת ששינסקי ובוועדת הריכוזיות, והרשימה עוד ארוכה. ומשאבי הטבע שצריך להגן עליהם, ושצריך לחקור את ה"שקשוקה", או יותר נכון את ה"שקשוקות", שהביאו אותנו למצב של היום, לא כוללים רק נפט וגז. הם כוללים את משאבי הטבע בים-המלח, את הפוספטים, את המלח, את פצלי השמן, את המים המינרליים שמשום מה לא הוכרו על-ידי ועדת ששינסקי כמשאב מתכלה ולכן גם החברות שכורות אותם ודולות אותם מהאדמה לא משלמות עליהם תמלוגים. משאבי הטבע כוללים את השטחים הפתוחים, את הרי ירושלים, שעומדים עכשיו בפני החרבה בשורה ארוכה של תוכניות בנייה שעומדות להחריב את ההרים ולרוקן את ירושלים. הם כוללים את זכויות הבנייה, את האוויר, את הקרקע. גם הם משאבי טבע וגם הם הרבה פעמים מככבים בפרשיות שחיתות, ראו פרשיית "הולילנד", שלא צריך להכביר עליה מילים. ועדת החקירה המוצעת צריכה לכלול גם את העלות, ואני מדברת בעיקר על העלות הסביבתית, האנושית, החברתית, שכל אותן "שקשוקות" של הון שלטון משאבי-הטבע עולות לנו. היא צריכה לכלול את החקר של הרס הסביבה בים-המלח, את הרס הסביבה על-ידי כריית פוספטים, ואת העובדה שהיום עלות השיקום של המשאבים האלה מוטלת כולה על הציבור בעוד את הרווחים, כולנו יודעים מי גורף. היא צריכה לכלול גם ייעוד של התקבולים, התגמולים והמסים מאותן עסקאות על משאבי הטבע, לא רק לחינוך,

לדיור ולרווחה, כמו שכמובן צריך לקרות, אלא גם למטרות סביבתיות, ובפרט למחקר ולפיתוח אסטרטגיות וטכנולוגיות לקדם הסתמכות על משאבי אנרגיה מתחדשים, שיחליפו את השימוש במשאבי אנרגיה מתכלים, שיכולים להיות נקיים יותר או פחות, מזיקים יותר או פחות, אבל בסופו של דבר מתכלים, והם לא מקורות בני-קיימא שיוכלו לקיים אותנו כאן לאורך זמן. ועדת החקירה המוצעת צריכה לכלול חקירה אמיצה ומדוקדקת של מה שאנחנו קוראים הון שלטון משאבי-הטבע, כי תמיד, משום מה, כשאנחנו הולכים וחוקרים, אם בתחקירים עיתונאיים ואם זה בפרשיות וחקירות למיניהן, בלבה או בטבורה של פרשיית שחיתות עומדים משאבי הטבע. זה חוזר על עצמו וזה גורף. אז אנחנו צריכים לחקור לעומק את אותם מקרים, אנחנו צריכים לדרוש שקיפות בקבלת ההחלטות, פרוטוקולים, שקיפות בצוותים הממשלתיים, ולבדוק איך הגענו למצב הזה שמשאבי הטבע כל כך מופקרים. אבל אולי יותר מכול אנחנו צריכים לדרוש גיבוש מדיניות אסטרטגית כוללת לניהול משאבי הטבע. דרוש לנו חזון, דרושה לנו אסטרטגיה, דרושה לנו דרך, דרושה לנו אחריות ציבורית על מה ששייך לכולנו.

חברת הכנסת זנדברג. ישיב לחברת הכנסת השר שטייניץ.

אני מבקש להסב את תשומת לבך שבניגוד למקרים בהקשר של שר בממשלה, פה יש הגבלת זמן לעשר דקות. לא אשים לך אבל תצטרך להסתפק בעשר דקות.

אדוני היושב-ראש, זה יהיה פחות מעשר דקות. שמעתי מקצת דבריה של חברת הכנסת הנכבדת תמר זנדברג. תמר, עם כל הכבוד וההערכה, רוב הדברים היו משוללי יסוד. לאחר עיכובים של שנים, שגרמו כבר נזק של עשרות מיליארדים למדינת ישראל, פעלתי לקדם את מתווה הגז, מתוך תחושה של נאמנות לאינטרסים ולצרכים של מדינת ישראל, מתוך אותה תחושה שבהיותי שר אוצר הביאה אותי לפעול לכך שנקבל את רוב ההכנסות ממשאבי הטבע. וזה המצב היום, ש-60% מההכנסות מ"לווייתן" למשל, או אפילו יותר, 60% זה רק מה שהמדינה מקבלת, לאזרחים יש עוד חלקים אחרים, דרך קרנות הפנסיה וכו', וזה מגיע למעל 70% בסוף, הכנסות המדינה, מ-20% עלו ל-60%, רוב ההכנסות מגיעות אלינו ולא לבעלים של החברות. חזרתי עכשיו מארצות-הברית. המתווה רלוונטי מאין כמותו, דנתי עליו גם עם שר האנרגיה האמריקני, שמתעניין מאוד במתווה הזה ובצורך שנשתף פעולה עם מצרים וקפריסין, ובעתיד אולי גם עם טורקיה ויוון, בתחום הגז. כולם מחכים למתווה. נפגשתי עם חברות אנרגיה רבות, חלק מהן מוכנות להמשיך לבוא לחפש עוד שדות גז במים הכלכליים שלנו, ברגע שהמתווה יעבור. לכן, אדוני היושב-ראש, הדברים משוללי יסוד. המתווה הזה הוא נכון, הוא חיוני למדינת ישראל, הכנסות של עשרות מיליארדים, ביטחון אנרגטי. יש לנו בעיות קשות של הפסקות חשמל בימים האחרונים, הסכנה היותר-גדולה עוד, היא שאם נישאר עם שדה גז אחד וצינור אחד ושם תהיה תקלה, יהיו הפסקות חשמל של חודשים ולא של ימים. גם את זה המתווה, שיוביל לפיתוח "כריש", "תנין" ו"לווייתן" ולהמשך חיפושי הגז, גם את זה המתווה יכול למנוע. לכן, אדוני היושב-ראש, הממשלה מבקשת לדחות את ההצעה הזו.

לא רצינית, אין פה שום מקום לדבר הזה. אני רוצה להוסיף עוד מילה, ברשותך. יש אחר כך גם הצעות בתחום החשמל. הכנתי את התשובה עליהן, אבל מאחר שיש לנו פתאום עוד סדרה של תקלות, הפעם בגלל הצפות, לא בהיקפים שהיו ביום ראשון, שהיו ההיקפים הגדולים ביותר בתולדות המדינה, 250,000 או 260,000 בתי-אב בבת-אחת נותקו, וזה פי-ארבעה, מבחינת מספר התקלות, מאשר בסופה הגדולה של 2013, אבל שוב יש לנו תקלה בשרון, באותם אזורים,

של הרצליה, רעננה, כפר-סבא, ואני מתכוון לצאת לשם. לכן ביקשתי שעל ההצעות הבאות יגיב במקומי השר התורן. אני מצטער על כך, דווקא רציתי להגיב עליהן, אבל אני אצטרך לצאת ולראות מה קורה בשטח ומה קורה בהתנהלות. לכן, אני לא יודע מה אתה יכול לעזור שם בשטח. אני חושב שאתה יכול לעזור פה, לתת תשובות לציבור,

אני בהחלט שמח לתת תשובות לציבור, כפי שאתה יודע, וגם דיברתי לציבור, גם בתקשורת, גם בערוץ 2, אבל, פה מדברים לציבור, אדוני.

אבל כשיש תקלות בסדר גודל חמור ומקרי חירום, ויש כרגע מקרה חירום חדש כי מזג האוויר הסוער שוב התרחש, אז יש גם מקום לזה שהשר יהיה בקשר ישיר עם הכוחות בשטח ואפילו לפעמים גם יבקר ויראה מה קורה בשטח. אז לכן אמרתי גם את הדברים הללו. תודה רבה לך. תודה רבה לך, אדוני השר. אנחנו מבינים שהממשלה מבקשת הצבעה שמית, אז אנחנו עוברים להצבעה. עכשיו הצבעה שמית. גברתי מזכירת הכנסת, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף,

טלב אבו עראר,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח מיכאל אורן,

דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר, אינה נוכחת דוד ביטן, נגד מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי,

אלי בן-דהן,

יואב בן צור, אינו נוכח איל בן ראובן,

יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין,

באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח זהבה גלאון, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח שרן השכל, נגד יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן,

דב חנין, בעד יואל חסון,

אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג, אינו נוכח מרדכי יוגב, אינו נוכח יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ,

חיים ילין, אינו נוכח משה יעלון, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת אורי מקלב,

יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית, אינו נוכח אברהם נגוסה,

משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו,

קסניה סבטלובה, אינה נוכחת רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ, אינו נוכח אוסאמה סעדי,

איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, נגד דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, נגד רועי פולקמן, אינו נוכח עודד פורר,

טלי פלוסקוב,

מאיר פרוש, אינו נוכח יעקב פרי, אינו נוכח עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן,

יואב קיש, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח סתיו שפיר, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, בעד

מזכירת הכנסת, נא לקרוא פעם נוספת בשמותיהם של חברי הכנסת שלא היו פה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר, נגד מיכל בירן, אינה נוכחת יואב בן צור, נגד יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג, אינו נוכח מרדכי יוגב, אינו נוכח חיים ילין, אינו נוכח משה יעלון, אינו נוכח איתן כבל, בעד אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן,

יאיר לפיד, אינו נוכח ירון מזוז, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת אראל מרגלית, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת קסניה סבטלובה, אינה נוכחת רויטל סויד, אינה נוכחת בצלאל סמוטריץ, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח דניאל עטר, אינו נוכח רועי פולקמן, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח יעקב פרי, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יובל שטייניץ,

אלעזר שטרן, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שלא הצביע? (קוראת בשמות חברי הכנסת) צחי הנגבי, נגד ישראל אייכלר נגד אני נועל את ההצבעה. ואלה תוצאות ההצבעה: 37 התנגדו להעברת ההצעה לסדר-היום לוועדת הכנסת, 19 היו בעד, ולכן אני קובע שההצעה נפלה ולא תועבר להמשך דיון

1367 ו-1374 בנושא: מוכנות חברת החשמל לחורף ונזקי הסופה. ישיב השר מטעם הממשלה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת רועי פולקמן,

חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס,

חברת הכנסת סופה לנדבר, בבקשה. שר האנרגיה העביר את תשובתו לשר המקשר מטעם הממשלה. היה דחוף לו, במקום לתת תשובות לציבור פה, היה דחוף לו לצאת ולסייע לכוחות החילוץ בסופה. כנראה יש לו איזה כישרון ייחודי לסייע שם. כן, במשך יומיים הוא נעלם, וגם עכשיו, נעלם. אבל זה כנראה מאוד טבעי לשר. טוב, רבותי. לא ייתכן שבשנת 2015, אחרי 20 דקות של רוחות, לא סערה, לא שלג, רוח חזקה, אלפי משפחות, אלפי משפחות נשארו בלי חשמל. עשרות-אלפים, מה. עשרות-אלפי משפחות, אתה צודק. 200,000, אם להיות יותר צודקת. אני רוצה, רבותי, לבקש שמנכ"ל חברת חשמל יהיה כמה ימים, או יום אחד בסך הכול, בלי מים חמים, כמו שנשארו הילדים במשפחות האלה, אני רוצה שסמנכ"ל חברת חשמל יסתובב בבית עם נרות, כמו שהסתובבו אחרים. אני שואלת: במצב חירום, שביתה איטלקית? שביתה איטלקית? גם ברוסיה זה היה קורה? בקנדה? בצרפת? אתם יודעים מה היה יכול לקרות במדינות האלה? אם קורה דבר כזה, לא היינו נשארים בלי חשמל שם, המשפחות, ואם היו נשארים בלי חשמל יום אחד, האחראים היו נשארים בלי עבודה. אתם יודעים למה זה קרה? מפני שבמדינת ישראל אין אחריות אישית. הגיע הזמן שבכל מקום, בכל מקום תהיה אחריות אישית. שלא יספרו לנו כאן מה קורה במדינות אחרות. שם באמת יש סופות. מה זה שביתה איטלקית, רבותי? שביתה איטלקית של ועד? מה זה, עשרות-אלפי אנשים בני-ערובה של ועד העובדים של חברת החשמל? אדוני השר, ראש הממשלה, שר האנרגיה, חייבים לקחת אחריות. במקום "סופר-טנקר" סופר-שלטר. חייבים שבחברת חשמל יהיה סדר, וזרם חדש לגמרי.

תודה רבה לחברת הכנסת סופה לנדבר על דברייך החשובים. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה. גברתי, שלוש דקות ו-20 שניות, בזכות חברת הכנסת לנדבר. תודה,

אף שאני חייבת לומר שאני לא מסכימה לדבריה. מובן שאף אחד מאתנו לא אוהב לשבת לבד בחושך.

המוצא שלי, או המוצא של סבא וסבתא שלי, גם אני לא אוהבת לשבת לבד בחושך. אבל 60,000 צרכנים,

כי יש כאלה שלא כל כך קלטו את הבדיחה. בהתאם לבדיחה על הפולניות שאוהבות לשבת בחושך לבד, אז אני לא מעדיפה, ואם כבר לשבת בחושך, אז אני מעדיפה ביחד ולא לבד. ואני חושבת שאולי זה המסר העיקרי שלי לעניין חברת חשמל. זה נורא קל, ובוודאי ההנהלה קפצה ראשונה, להאשים את העובדים.

העובדים היו בעיצומים לפני שהתחילו הסופה והסערה. מייד כשהם הבינו את גודל הבעיה הם הפסיקו את העיצומים, ועובדי חברת חשמל עובדים מבוקר ועד לילה, כולל לילה, כדי לחבר את הצרכנים,

לחשמל. היום, דרך אגב, נותקו עוד 15,000 אזרחים מחשמל. אבל לא ייתכן שחברת החשמל, הנהלת חברת החשמל, שבמשך שנים מביאה רפורמות שונות ולא מיישמת אף אחת מהן, ומבקר המדינה מטיל עליה את האחריות לאי-יישום הרפורמות, וכל מיני רפורמות,

של מענה חירום של 103 וכדומה, לא מיושמות, אז גם בזה נאשים את העובדים? נורא קל להאשים את העובדים. נורא קל להגיד שמכיוון שיש עבודה מאורגנת יש הפסקות חשמל, בגלל זה 60,000 אזרחים ואזרחיות מתנתקים מחשמל. האם זה לא אומר משהו על התשתיות? האם זה לא אומר משהו על הכישלון של החברה לנהל אותה? שלא נדבר על החובות העצומים של חברת החשמל. אני יודעת שהפתרון של המדינה הוא תמיד: בואו נפריט, בעיקר את ההולכה של החשמל, אבל בכלל: בואו נפריט. הרי עוד לא גמרנו לבכות על ייבוש שירותי הדואר, אנחנו רואים מה קורה עם הדואר, מתי הוא מגיע אלינו,

מכות בנו התוצאות של ייבוש חברת החשמל. והתירוץ הזה להפרטה, שאם תהיה הפרטה נקבל שירות טוב יותר, אז לאמיתו של דבר מה שיקרה, ובזה התחלתי,

שחלק מהאנשים ישבו לבד בחושך, מכיוון שאז זו לא תהיה מכת מדינה, זה לא יהיה משהו שכולנו אחראים לו, אלא מי שיהיה לו כסף ומי שישלם לחברה יותר אולי יקבל איכות שירות טובה יותר, לפי עומק הכיס שלו. אנחנו כבר מכירים את זה שגם בבריאות יש ביטוחים משלימים, שירותי פרימיום ועוד שלל שמות מכובסים לערוצים נפרדים לעניים ועשירים. אם זה מה שמתכננת לנו הממשלה באספקת החשמל, הרי אנחנו באמת נשב לבד בחושך. אני חושבת שהגיע הזמן שנפסיק באמת להאשים כל הזמן את העובדים. נבדוק עם ההנהלה מדוע הרפורמות שהיא שוב ושוב אינה מביאה לכנסת, אני רוצה להגיד לכם שבקדנציה הקודמת אני הובלתי, עם הקואליציה, אי-חידוש הרישיון לחברת החשמל, שכבר עשר שנים מדי שנה מחדשים לה את הרישיון בתנאי שהיא תביא רפורמה בשנה הקרובה, מה שלא קורה. ולצערי הרב, בהתגייסות הפוכה, יום לפני סוף השנה, הם הצליחו להעביר את ההחלטה. אם חברת החשמל הייתה יודעת שלא יחדשו לה את הרישיון ולא תהיה אספקת חשמל, הם היו מיישמים את הרפורמה למגיעים להחלטות,

גם עם ועד העובדים, וטוב שיש עבודה מאורגנת במדינת ישראל, ששומרת על העובדים. אני רוצה, נא לסיים. אני רוצה לסיים ולקרוא מכאן לשר שטייניץ ולחברי הממשלה: תפסיקו לסמא את עיני הציבור. תפסיקו להטיל את הדברים על ועד העובדים והעובדים. מגיעה לנו התייעלות, לא מגיע לנו, איך שמתחיל החורף, הסערה הראשונה, הגשם הראשון, הכול מתפרק פה. הגיע הזמן שתשקיעו בתשתיות במדינת ישראל, בתוך גבולות הקו הירוק. תשקיעו בנו. תקדשו את החיים עצמם אבל גם את איכות החיים.

מה שמדהים בסיפור הזה זה באמת הפניית הזרקור כלפי העובדים. אני לא זוכר מתי הפכו את השביתה ללא חוקית במדינת ישראל, והמדהים עוד יותר הוא שהנהלת החברה גילתה רק במהלך, בעיצומו של הכשל המוחלט של אספקת החשמל גילתה הנהלת החברה שהעובדים לא מבצעים את עבודתם אלא נמצאים למעשה בשביתה איטלקית, והפנו את הלחץ אל העובדים. לעובדים במדינת ישראל יש זכות התאגדות, יש זכות להיאבק, יש להם זכות השביתה, והאחריות המלאה לכל מה שקורה כאן היום במשק החשמל היא על חברת החשמל, על הרשות המפקחת, ובסוף על הממשלה, ועוד נשמע גם,

את עמדת השר. חבר הכנסת זחאלקה, עשיתי לך קצת הקדמה כמו שאתה רואה, אז אני בטוח שמשם אתה רק תמריא. לגמרי. בבקשה, אדוני, עומדות לרשותך שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, אני פעם חשבתי שבמחזה, רבותי חברי הכנסת, כמובן, אני פעם חשבתי שבמערכון של "זהו זה" הגזימו קצת כאשר הכריזו על מצב חירום לאחר שתי טיפות של מים, והם אמרו: "אני ראיתי במו-עיני גשם יורד", ואז הם מתווכחים, להכריז מה לעשות במצב החמור שנוצר, ואיך אפשר לעבור את טיפות הגשם בשלום, ומה צריך לעשות. מסתבר שזה ככה, יורדות שתי טיפות מים בארץ,

והכול, דברים קורסים: מערכת החשמל קורסת, מערכת הניקוז קורסת, הכבישים נחסמים, אנשים לא הולכים לעבודה. וכל שנה זה קורה. המקומות המועדים לפורענות בארץ ידועים, איפה יש הצפות שסוגרות רחובות שלמים, ידוע, עניין של בעיות בחשמל גם ידוע, הכול ידוע. הכול ידוע מראש. לא דברים, לא צריכים מחקרים. מספיק לפתוח את העיתונים של השנה שעברה ושל השנה שלפניה, לתת את זה לסטאז'ר באיזה משרד, והוא יביא לך את כל הסקירה ואת המקומות שצריך לטפל בהם. ויודעים איך לטפל. אני לא אומר, לפעמים יש סופות חריגות, יש לפעמים גשם, כמויות גדולות מאוד, פעם ב-20 שנה, והצפות, ויש בעיות אתן. אני מקבל אפילו את זה, מה שאמרו בזמנם המהנדסים של "נתיבי איילון" אנחנו לא נערכנו לזה במכוון, כי היה צריך לעשות תשתיות יותר גדולות לדבר שקורה פעם ב-30 שנה. אז שייסגרו הרחובות פעם ב-30 שנה למשך שש שעות,

אבל כשזה קורה במצב של עונה שחונה, כשאין הרבה גשם, אין מצב חריג במיוחד, במצבים רגילים, לא נערכים למצבים רגילים, לא למצבים חריגים, ריבונו של עולם. ואנחנו רואים שזה פוגע בעיקר, מבחינת התשתיות, איפה שיש בעיות. אני זוכר באום-אלפחם, נזק של 17 מיליון שקל. 17 מיליון שקל לאחר סופה. בפרדס-חנה הסמוכה לא נגרם נזק בגרוש.

התשתיות רעועות. יש מצב קשה, כבישים נסחפו, מערכת הביוב קרסה, והיה צריך להשקיע הרבה כסף, הבחור מעראבה נהרג בתאונת עבודה בפרדס-חנה, אז יש. מה שאני אומר, תמיד ככה זה. כמובן, זו תופעה בין-לאומית, אני רואה שיש רעידת אדמה 7.5 בסולם ריכטר בסן-פרנסיסקו, מתים שלושה אנשים, 7.5 בכלכותה, בבנגלדש מתים 6,000 אנשים. כי מצב התשתיות, מזג האוויר, לא שווה לכולם, מי שביתו חזק והכביש שלו מסודר ויש מערכת ניקוז מסודרת, הוא כמעט לא מרגיש. ומי שהדרך שלו היא דרך עפר והוא חי ביישוב לא מוכר בנגב, החיים שלו נהרסים בזמן הזה. אז יש תשתיות שיש לטפל בהן. כבוד היושב-ראש, נא לסיים. אני רק רוצה לסיים בדבר אחד: אני הבאתי הצעה שכל שנה, יכול להיות שאתה מכיר אותה, כל שנה אני מגיש אותה, וזה הקמת קרן לנזקי טבע בארץ. אני מזהיר שבמצבים חריגים של שיטפונות גדולים, של רעידות אדמה, אין פיצוי לאזרחים. הממשלה לא חייבת לפצות. העניין הזה לא מוסדר בכלל. לכן צריך מהיום להקים קרן כזאת, כדי שיהיה אפשר לסייע למצבים קשים. באום-אלפחם, דרך אגב, הייתה החלטה חריגה של ממשלת אולמרט, לתת 17 מיליון. אבל הוא יכול לא לקבל את ההחלטה. שום דבר לא חייב אותו על-פי חוק. רק המנכ"ל שלו, אני לא זוכר את השם שלו, יצחקי? לא לא, השני. יצחקי היה חבר כנסת.

אילן כהן.

טיפלו בזה באופן מסודר, ונעשו בדיקה והערכה ושולם הסכום לתיקון התשתיות באום-אלפחם. אבל מי ייתן, אם יהיה בעשרה יישובים דבר כזה, אם יהיה ב-20, יהיה ב-100 יישובים, אז מי יפתור את הבעיה הזאת? לכן צריך מהיום להקים קרן כזאת, לפיצוי, וכמובן לדאוג לתשתיות, למנוע את האסון, למנוע את הנזק לאזרחים והנזק לעבודה. ההשקעה במניעה היא עשירית מההשקעה בתיקון, תודה. ואת זה צריך ללמוד.

תודה רבה לך, חבר הכנסת זחאלקה. כרגע השר יריב לוין יכול להשיב בשם הממשלה, השר המקשר. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת,

אדוני היושב-ראש, כל שבוע מנסים לאתגר אותי, כל פעם אני אומר: טוב, יש גבול למכסת התפקידים שאני יכול למלא בעת ובעונה אחת מעל הדוכן הזה, אבל היום אני חושש שאני בדרך לקבוע, לשבור את השיא. לשבור את השיא.

אתה רב-תחומי, אדוני השר. יש לי, יש לי פה, אתה צריך להבין בהמון נושאים. אני כבר מזהיר שיש לי פה עוד גם לענות בשם משרד החוץ, ויש לי פה עוד כל מיני. בשם ביטחון הפנים כבר עניתי, ובשם ראש הממשלה גם,

ועכשיו, אפשר, ועכשיו אני עומד בפני, כן. את כל המאמצים האפשריים לפתור את הבעיה, ותראה.

ויש לך כל מיני, ניתן לך אותם. אתה יכול להשיב על כל דיון. אני מציע, אדוני השר, אם תרשה לי, לכנות אותך בשם תואר חדש: אני מציע שנגדיר אותך מהיום והלאה רב-שר.

אני אבקש את אישור השר ליצמן, כי לפחות לגבי החלק הראשון נדמה לי, שאנחנו צריכים הסמכה. אדם בר-סמכא שיוכל לאשר לנו את העניין. אבל בכל מקרה, אני אנסה להתמודד עכשיו עם אתגר חדש, והוא להשיב בשמו של שר האנרגיה, שר התשתיות, אני אומר לך את האמת, חבר הכנסת מרגי: יש אמיצים ממני. אני לא יודע אם זה מבחן האומץ האולטימטיבי, כן, אני לא בא ללמד זכות. אני כבר אומר כאן, אני אקריא את התשובה שקיבלתי ממנו, משום שאני באמת לא בקי בפרטי הדברים מעבר לכך, ואני יכול לומר שהשר שטייניץ ביקש לצאת לראות כיצד הדברים מטופלים בשטח, ולכן ביקש ממני לומר את הדברים בשמו. ולהלן תשובתו, חברת הכנסת לנדבר, יש אירוע שהוא לא פשוט. אם השר לא יוצא לשטח,

למה הוא לא בשטח, כשהוא יוצא לשטח, אומרים מה הוא עושה בשטח. אני חושב שאם השר החליט שנכון שהוא יימצא עכשיו בשטח ויראה את הדברים מקרוב, צריך לכבד את זה ולהעריך את זה. את היית שרה בממשלה הרבה שנים ואת יודעת שלפעמים נוכחות השר בשטח גם נדרשת וגם מועילה. אני הייתי בשטח, אבל יומיים לא היה חשמל, זה לא נכון. זה כמובן לא נכון, אבל אני באמת מציע שנשאיר לשר שטייניץ את היכולת לנהל את ענייני משרדו ואת לוח-הזמנים האישי שלו כפי שהוא חושב שנכון לעשות את זה. להלן תשובתו: מדובר, ראשית, באירוע חמור מאוד מבחינת היקפו, אולי החמור ביותר בהיבט הזה בתולדות מדינת ישראל. מבחינת הקשיים והסבל שנגרם לאזרחים, אין בכלל ויכוח שאסור שאירוע כזה יחזור על עצמו. כדי לחדד את חומרת העניין, אני מבקש להביא את הנתונים כפי שאני קיבלתי אותם: בשיאו של האירוע, כ-250,000 בתים היו מנותקים מחשמל.

זה מספר גדול פי-ארבעה ממספר הבתים שהיו מנותקים מחשמל בעת סערת השלג בירושלים. מאות קווי מתח גבוה נותקו, מאות תקלות במתח נמוך. ביישובים מסוימים המערכת קרסה לחלוטין. מה שנראה אולי במבט ראשון פשוט לתיקון היה מורכב ביותר, לאור העובדה שנדרש שירות במקביל במאות מוקדים בעת ובעונה אחת. יש תחושה, ואי-אפשר להתעלם ממנה, של הציבור, שלא נעשה כל מה שנדרש, והדבר הזה כמובן נובע ממציאות יחסי עבודה שאנחנו מכירים אותה,

אני רוצה באמת לקבול על זה. אני מודה לך על שאתה עומד ועונה לנו, אבל השר שטייניץ היה פה, והוא לא יבוא ויענה לנו, סליחה, עם כל הכבוד, הוא התראיין בתקשורת, הוא לא דיבר בכזה נועם, הוא בטח לא הפיל את זה על יחסי עבודה. הוא דיבר על הנהלת חברת החשמל, שצריך לבדוק אותה ומדוע הדברים הם ככה. הוא אמר דברים הרבה יותר חריפים, ופה זה נשמע כאילו הכול בסדר,

באמת, חברת הכנסת רוזין, קודם כול, בהכירך את השר שטייניץ, הוא איננו חברת הכנסת רוזין, אני רוצה לומר לך משהו. את יודעת, בהכירך את השר שטייניץ, הוא איננו מאלה שמוסרים תשובות קצרות. אז תאמיני לי, אני רק בהתחלת התשובה. בואי נראה מה יהיה בסוף. כשנגיע לסוף,

אני לא מציע, אתה הולך לקרוא את התשובה שלו, ואני שמחתי שאתה משיב, אבל כנראה הוא ראה את הנולד. התשובה היא לא מאוד ארוכה, אז לא צריך, אנחנו איפשהו באמצע. לאחר פנייה של הנהלת חברת החשמל לבית-המשפט אומר השר שטייניץ, הוא קרא לעובדי החברה לעשות כל מאמץ כדי לתקן במהירות את התקלות, לחבר את הבתים המנותקים. הוא הדגיש בפניהם שאסור שמחלוקות כלשהן תגרומנה לשיבוש באספקת שירות כל כך חיוני לאזרחים. לאורך כל האירוע היה השר בקשר שוטף עם ראשי רשויות ועם הנהלת חברת החשמל, וגם אתמול התקיימה הערכת מצב במטה החברה. והיום יש חדשים, כבר ביום שני הוא הודיע כי עם סיומו של האירוע הוא יקים מייד ועדת בדיקה על מנת לבחון את ההתנהלות שקדמה לו מכל ההיבטים, וכן לצורך הפקת לקחים לעתיד. אתמול חזר השר והדגיש שלא יסתפק בבדיקה פנימית של חברת החשמל, אלא הוועדה שהוא יקים תהיה ועדה חיצונית, בראשות מנכ"ל המשרד, ותכלול את הנציגים המקצועיים הרלוונטיים,

על מנת שהיא תגיש את המסקנות וההמלצות בהקדם האפשרי. כמו כן הודיע השר, ואני אומר שוב את הדברים בשמו, שהוא רואה צורך לייצר הסדר חקיקתי שייתן מענה לשיבושים בשירותים חיוניים במקרים כגון המקרים האלה. חשוב לציין שלאחר התערבות הנהלת חברת החשמל ובית-המשפט, עובדי החברה פעלו במתכונת חירום. השר מדגיש שהוא בטוח שגם הם מבינים שהם שגו, וזאת בניגוד לאופן שבו הם נוהגים בדרך כלל, ועל זה אני גם יכול להעיד. מדובר בעובדים מסורים באמת המבצעים עבודה קשה, לא אחת גם מסוכנת, בתנאי מזג אוויר קשים, ביום, בלילה, בכל זמן, ומסייעים ונכונים תמיד לפעול במצבי חירום ובכל אירוע אחר, לרבות אירועים ביטחוניים, שגם בהם נדרשה הפעילות שלהם במקומות שלא תמיד היו הבטוחים ביותר. אני מבקש להדגיש שבעקבות החורף הקשה של דצמבר 2013 בוצע תחקיר יסודי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וכן בחברת החשמל לצורך הפקת לקחים. שופרו הליכים שונים, בכללם הליכי סיוע בין גורמי הביטחון לחברת החשמל, סיוע פנימי בין היחידות בחברה, קשר עם הקהילה, מתן התייחסות מיוחדת למוסדות, שבהם מתגוררות אוכלוסיות נזקקות, מיכל, יש לך תלונות עכשיו.

קידום אמצעים לאזורים הפגועים ועוד. כל אלו, כפי שברור לגמרי, לא מספיקים, ובכוונת השר להמשיך לקדם יחד עם משרד האוצר, אגף התקציבים ורשות החברות רפורמה ששוב, אני אומר, בראיית השר היא הכרחית בחברת החשמל, שתקועה, כידוע, מה לעשות, כבר 20 שנה, על-פני הרבה מאוד ממשלות. גם בזה השמאל אשם? לא, שאני אבין. ממשלת השמאל אשמה שזה תקוע בחברת החשמל? גם בזה אתם מאשימים אותנו, אני יודע. ב-20 השנה האלה היו אפילו שרים ממרצ, מי היה מאמין,

לפני 20 שנה. אז מה? נכון. ומאז הרפורמה תקועה.

למה אין רפורמה בחברת החשמל? חברת הכנסת רוזין, כל פעם שאנחנו רוצים לקדם רפורמה ולעשות איזה מהלך של רפורמה או הפרטה, אתם מתנגדים, אז מה את רוצה? את מוכנה להתחייב לתמוך? בואו נתחיל, רגע. בואו נתחיל לצבור כוחות. את מוכנה להתחייב לתמוך ברפורמה שיביא השר שטייניץ בחברת חשמל? מקבלים פה כל היום בכנסת החלטות ברוב מוחלט.

הבנתי. חברת הכנסת רוזין, כשתתחייבי לתמוך וכשתגידי שאת תומכת, תוכלי לשאול למה זה לא קורה. את יודעת, זה באמת היגיון שאפילו באופוזיציה קשה להבין אותו. אתה לא רוצה שהדבר יקרה, אבל אתה תוהה למה הוא לא קורה. אתה לא רוצה לתמוך במהלך,

אבל אתה שואל למה לא עושים את המהלך. נו, באמת.

רק השאלה איזה, חברת הכנסת רוזין, תמשיך להאשים את השמאל. חברת הכנסת רוזין, איזו רפורמה? אולי תציעי? למה לא הצעת רפורמה? הרי את יודעת, זה הרי לא, חברת הכנסת רוזין, הרי זה לא רציני. יש לי חדשות בשבילך,

אנחנו כולנו חיים פה.

עכשיו אני כבר מתחיל להבין גם את העמדות המדיניות שלך. אם את לא מבינה איך הרפורמה הזאת תקועה, איך תביני למה אין משא-ומתן עם אבו מאזן? איך? תסתכלי על המציאות, חברת הכנסת רוזין. מציאות. לא מנהלת את המדינה, גברתי היושבת-ראש, אם מותר לי, אני רוצה אולי לנצל את הבמה הזאת לעשות היכרות: מציאות, חברת הכנסת רוזין. חברת הכנסת רוזין, תכירי, המציאות. וכאשר תכירי אותה קצת יותר מקרוב, חלק מקריאות הביניים תהיינה מיותרות. יהיו לך תשובות, תאמיני לי, להמון דברים.

יכול להיות שכשפוגשים את המציאות, בסוף מגיעים לצד הזה של האולם. יש תנועה כזאת. רבותי, אני, ברשותך, אמשיך.

היא לא יודעת מה זה חיסכון אנרגטי היום,

אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע איך לדבר בלי קריאות ביניים. כשיש שקט אני חסר אונים, שקט מדי. אני לא יודע מה עושים. זו הפריבילגיה של השעה הזאת, שיש מעט אנשים. "הפועל תל-אביב", יכול להיות שהם מנצחים, אנחנו לא בישיבת אבל עכשיו, חבר הכנסת ילין, במצב הנוכחי הקשה, אבל יהיו ימים יותר טובים בעניין הזה,

אני לא יודע אם עדיף ישיבת אבל או לשבת בחושך. במקרה שאתה רואה את המשחקים האחרונים, החושך הוא גם שם, היינו הך.

ברצינות עכשיו, כי העניין הוא באמת רציני. אני חושב שראוי להדגיש שמשרד התשתיות החל בהקמתה של רשות חשמל חדשה, חזקה ואפקטיבית, ותהליך החקיקה לגביה צפוי להסתיים בקרוב. עם הקמתה של הרשות ניתן יהיה לקדם באופן יעיל ומהיר יותר את הרפורמה בחברת החשמל ולעצור את השיתוק הקיים במשק החשמל במשך שנים.

אין אף מערכת חשמל בעולם שבנויה על כך שלא תקרינה בה תקלות עקב פגעי מזג אוויר. ההשקעות במערכת החשמל מספקות מידה מסוימת ומוגבלת של חסינות מפני פגעי מזג האוויר, והמוכנות לתיקון התקלות בעת קרותן, יחד עם היערכות מתאימה, ממזערת את היקפן ואת משכן. לסיכום, אין ספק שחברת החשמל וכל המערכת עצמה זקוקות, כפי שרואה את זה השר, לרפורמה יסודית, שתוביל גם לחיזוק מערכת ההולכה והחלוקה, כדי שאפשר יהיה לעמוד בצורה יותר טובה מול פגעי הטבע ואירועים ביטחוניים,

ולשפר את השירות והמוכנות לעתיד. אני בהחלט רוצה לקוות מכאן שהמאמצים שעושה השר, יחד עם העובדים, לתקן את כל התקלות שעודן קיימות יעלו יפה, וכמה שיותר מהר, ונוכל להידרש שוב לנושא הרפורמה בחברת החשמל לא תחת מעטה עלטה בבתים של אזרחים, דבר שהוא, מיותר לציין, בלתי נסבל.

אדוני השר, מה אתה מציע? אני מוכן לכל בקשה שירצו. המציעים, מה אתם מבקשים? כבוד השר, אני מניח שהמציעים מבקשים שזה יעבור לוועדת כלכלה, נכון, מיכל? הבעת דעה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, דקה אחת. כבוד השר, הצעה רק שהשר עסוק. ההצעה של המציעים היא שזה יעבור לוועדת הכלכלה. אני מניח שאין לך התנגדות. אני רק רוצה להדגיש, שאומנם תוארה לנו המציאות שהייתה, אבל לא שמענו שום המלצה. לכן אני מניח שהשאלה היותר-קונקרטית שהתושבים והאזרחים שואלים היא איך אנחנו מבטיחים שנגיע למצב הזה שעוד שנה עם תחילת החורף, או אולי השנה כשהחורף רק יתעצם, אנחנו לא נגיע למצב דומה.

אני חושב שיש כאן קריאה מאוד ברורה להקמת ועדת חקירה, גם אם היא פנימית, גם אם היא ציבורית, אני לא מדבר על ועדת חקירה ממלכתית, שפשוט תבדוק מה קרה ותסיק את המסקנות, כדי שחברת חשמל והאחראים במשרד הכלכלה יישמו את אותן המלצות וכדי שנבטיח שלא נהיה במצב דומה בעוד תקופה קצרה. אני רוצה לומר שהבית שלי אישית היה מנותק מחשמל יותר מ-30 שעות. אני לא יודע אם הבית של כבוד השר גם היה ככה, אבל מי שסבל באמת יכול היה להרגיש את הקושי של האזרחים, ויש כאלה שסבלו עוד הרבה יותר שעות.

אני רק יכולה להגיד שאנחנו נמצאים עכשיו במצב שהחורף יתעצם

והרצליה ורעננה, לפי מה שאני רואה, מוצפות, אז אנחנו כנראה הולכים לעמוד בפני חורף קשה. גם קראתי עכשיו ב-ynet שהשר הקים ועדת חקירה.

טבריה זקוקה לגשם והמרכז לא רוצה. עוד פעם המרכז,

חברי הכנסת המציעים, מה אתם רוצים? ועדת הכלכלה.

אנחנו נעבור להצבעה. מי שבעד, בעד העברה לוועדת הכלכלה, ומי שנגד, לא להעביר. ההצעה להעביר את הנושא

התוצאות הן: בעד 15, אין מתנגדים ואין נמנעים. הנושא יועבר לוועדת הכלכלה. אנחנו עוברים לנושא הבא, אנחנו מקדימים נושא, רצח נשים על-ידי בני-זוגן, הצעות לסדר-היום שמספרן 1345,

חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, ואחריה, חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה. קודם כול, תודה לחברי שהסכימו לסייע ולהתחלף. זו הוכחה שבכל זאת יש קולגיאליות פה בבניין, דבר שהרבה פעמים נסתר מעין.

אני מניחה שרבות ורבים מאתנו היו נסערים כשבשבת האחרונה נרצחה אישה נוספת בידי בן-זוגה. גברתי היושבת-ראש, מארין חאג' יחיא ז"ל, ויקטוריה שטיינגרברט ז"ל, רחל אמזלג ז"ל, אלמונית מאשדוד ז"ל, אירנה בונגרט ז"ל, אלמונית מבת-ים ז"ל, סלמלק טסרה ז"ל, אזרחית זרה ז"ל, גוניה מטיקו ז"ל, ראדה נאג'ם ז"ל, בהייה מנאע ז"ל, תסנים אבו קווידר ז"ל, אלמונית מאריאל ז"ל, אריתריאית ז"ל, אלמונית ממג'ד-אלכרום ז"ל, אירנה איוונוב ז"ל, ראיסה וטניק ז"ל, אלמונית מלוד ז"ל, דפנה בר ציון ז"ל, אביטל רוקח ז"ל, ליליאן מסעוד ז"ל, רים מוסלמי ז"ל, בוסיינה אבו גאנם ז"ל, אלמונית מאשקלון ז"ל, אלמונית מדיר-אל-אסד ז"ל, אלמונית ממע'אר ז"ל, אלמונית מקריית-גת ז"ל. 27 הנשים שהקראתי את שמותיהן עכשיו, 2014 2015. אילו יכולתי, הייתי קוראת היום את שמותיהן של כל הנשים אשר נרצחו בידי בני-זוגן או מי מבני משפחתן. השנה, עד חודש יוני נרצחה רק אישה אחת. רבים נשמו לרווחה, למעט אותן נשים שידעו ששעון החול שלהן כבר מתקתק.

עד שהוא נתקל ברצפת השעון של נשים שקיבלו בהפתעה סכין בבטנן, מכות על ראשן, אבן, או הוצתו, הושלכו. רבות מהן הושלכו למות בשקט שקורע את השמים. רובן התלוננו במשטרה, לעתים יותר מפעם אחת. והמערכת מגיעה לכנסת מדי שנה, על-פי רוב לוועדה לקידום מעמד האישה, גם כבר לחברתי עאידה תומא סלימאן, ומסבירה. מה בדיוק יש להסביר כאן? יש כשל אמיתי במערכת.

כמו באירועי טרור, אנחנו לא שומעות על הטרגדיות שהצליחו למנוע,

ועדיין בישראל יש נשים, אלפי נשים, שחיות במציאות של אלימות סמויה, בשפה המקצועית קוראים לזה, תאמינו או לא, אלימות פרוורטית. הייתה לו אובססיה אלי, חשבתי שזה פשוט מבטא את האהבה שלו אלי, הוא ידע היכן אני נמצאת בכל דקה משעות היממה, לא יכולתי ללכת לשום מקום בלי שהוא ידע, אני לא הבנתי מה זאת אלימות סמויה עד הטרגדיה, כשהוא אושפז להסתכלות, אף אחד לא חשב אחרי זה להזהיר אותי מפני מצבו הרגשי, ש"לא היה לו מה להפסיד", כך הם כתבו, ולא אמרו לי שאדם שאין לו מה להפסיד, גם את חייו הוא לא יפחד להפסיד. הדוברת היא לילך שם טוב. חמש שנים וחצי עברו מאז היום הארור שבו טבח בעלה לשעבר ואבי ילדיה, שלא אומר את שמו, כי לא אתן שהחלל במליאה יספוג את צחנת האלימות שלו, את ילדיהם,

לנצח בן עשר,

לנצח בת שמונה, ואור, לנצח בן חמש. הוא לא רצח את גופה, אבל הוא פירק את נשמתה, הוא ריסק את חייה. אין הורה כאן במליאה שאינו מבין שהעובדה שהאלימות הפיזית לא הופנתה נגדה היא חסרת משמעות לחלוטין. "אם לא תבואי לקחת את הילדים, תצטערי על כך", הוא כתב לה בסמ"ס זמן קצר לפני הטבח. אז הוציאו צו הגנה, שיתרחק ממנה,

אף שהרשויות הבינו שאין לו מה להפסיד. אני מבקשת לסיים, אפילו שזה נושא מאוד מאוד חשוב.

יש חוקים בישראל, יש מקלטים,

ושוטרים מצוינים, אבל השאלה היא אם יש אוזניים. אנחנו חייבים להבין שהמערכות חייבות להסתנכרן,

לעתים אפילו להסתכן בהפרת חיסיון ולוודא שכולם מוגנים. אני מודה ל"נעמת", במיוחד לחברתי גליה וולך ולחברותי יושבות-הראש המרחביות, ולארגון ויצו, אשר מגויסים כל השנה למניעת אלימות במשפחה. בשמן של אלה שדמן מתחת האדמה, בשמן של אלה שהמוות זוחל בכיוונן, הצילו. איילת, הנושא מאוד חשוב.

חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, תודה רבה לחברתי איילת נחמיאס ורבין על העלאת הנושא החשוב, וכמובן על הנאום המרגש שלך. הרצח בנתניה בתחילת השבוע, המזעזע בו לדעתי, האסון הוא, שלפני חמש שנים זה קרה באותה משפחה. אחיות שנרצחו באותה דרך. קצת מבחינת מספרים, אפילו שאיילת נגעה גם בשמות. בעשר השנים האחרונות נרצחו 196 נשים. בשנת 2014 כל יום, כל יום, נפתחים 72 תיקים בגין אלימות במשפחה. הרשויות טיפלו בקרוב ל-7,000 נשים שהעזו להתלונן. אבל אם מסתכלים על תיקי האלימות, אנחנו מגיעים לקרוב ל-20,000 תיקי אלימות, ואני לא מדברת על אותן מאות-אלפים שבכלל לא מעזות להתלונן. לפני כחודש ערכתי סיור במקלט לנשים מוכות בחיפה. גיליתי שם נשים נפלאות, נשים מיוחדות, נשים שעברו התעללות וטראומה קשה, ולמרות הכול לא מוותרות, ולמרות הכול רוצות להשתחרר מהמעגל שאליו נקלעו. אבל מי שהכי שבו את עיני אלו הילדים, הילדים שבניגוד לרצונם ובניגוד לדעתם, נכפה עליהם המצב הזה. נכפה עליהם לגור בבית עם עוד הרבה נשים וילדים אחרים, שכולם סובלים מאותה תופעה. יצאתי מהמקלט בתחושות מאוד קשות, אבל בעיקר בהרגשה שמשהו לא עובד במערכת, ואנחנו נכשלים כל שנה ושנה. אני יודעת שהייתה ועדה בין-משרדית, ואני יודעת שהמשרד לביטחון פנים מנסה,

כן כן, שמעתי שהתחילה בכנסת הקודמת ושהיא עדיין, כן, זה הזמן גם לכנס אותה. אבל אני חושבת, הדבר המרכזי בעיני בכל הסיפור הזה, ובכל הקושי הרב, זה שהכנסת תיתן פתרון לילדים. כי הילדים האלה לא התכוונו להיות שם, והנה, הם נקלעו לסיטואציה קשה. אני רוצה גם לפנות מהמקום הזה לכל הנשים שחוששות להתלונן וחוששות לעזוב וללכת למקלט. הייתי שם, ראיתי את המקלט. מדינת ישראל באמת מנסה לתת לכן פתרון, תיקחו אותו, תאזרו אומץ ותעזבו את הבית, והמדינה תנסה להקל עליכן. אני מסיימת, אל תדאגי, אני רואה את זה. אסור לנו לשכוח שבכל מקרה כזה של רצח אישה בידי בן-זוגה נותרים ילדים יתומים ופגועים, שלא בקלות יהיה אפשר לשקם את הריסות חייהם. והדבר האחרון שראיתי, ואתו אני אסיים, שהוא הכי מזעזע בעיני: כשהגעתי למקלט ראיתי בחורה צעירה, בת 20, וביקשתי ממנה שתספר לי את הסיפור. אז היא אמרה לי: מירב, אני רק אגיד לך שהייתי פה עם אימא שלי, באותו מקלט, לפני 20 שנה.

תודה. חברת הכנסת תמר זנדברג, ואחריה, חברת הכנסת עליזה לביא. תודה, גברתי היושבת-ראש. אני רוצה קודם כול לציין את חבר הכנסת אחמד טיבי, שידבר כאן עוד רגע, בתור הגבר היחיד שהצטרף להצעה הזאת לסדר-היום, ותודה לך,

בשם הרוב הגברי בבית הזה. הצלת את הכבוד, שלא רק נשים הגישו הצעה לסדר-היום בנושא רצח נשים על-ידי בני-זוגן. ואומנם זה רצח נשים, ואנחנו בתקופה שיש, לצערנו, הרבה רציחות מסביב, ושמתי לב שבזמן האחרון יש כמה אירועים פליליים בכמה מקומות שפתאום זכו לתשומת לב.

כי היה חשד שאולי זה אירוע לאומני.

היה חשד לדקירה ברמלה, אז פתאום זה הגיע לכותרות, ולפני זה יכול להיות שהיו עוברים לסדר-היום. אז אותו דבר עם רציחות של נשים, העובדה שהן נשים, אלה שנרצחו, לא הופכת את הרצח לפחות רצח, את החיים שנלקחו לפחות חיים שנלקחו, את המרקם המשפחתי לפחות מרקם משפחתי שנהרס. הנושא הזה, כפי שציינו שתי חברות הכנסת שלפני, מלווה אותנו לא מהיום, והאמת שכבר נמאס לנו לעלות לכאן ולהגיד ולדבר על המודעות שצריך, ועל הפיקוח שצריך להוסיף, ועל השיח שצריך לשנות, להיפטר מאמירות כמו "רצח על רקע רומנטי" או "מוות בגלל אהבה", שזה הכול דוגמאות מהשנים האחרונות, זה לא איזה שיח מיושן מלפני שנים. והאמת היא שהכנסת הזאת בעצמה, רק בשנה האחרונה, דחתה כאן לפחות שתי הצעות חוק, האחת להרחבת המקלטים לנשים מוכות והשנייה לפטור מארנונה למקלטים לנשים מוכות. אני חושבת שהגיע הזמן שעם כל הזעזוע ועם כל הגינוי שתמיד תובעים מאתנו, ואנחנו הראשונות להתייצב לגנות, הגיע הזמן לעבור למעשים, ומעשים כוללים גם כסף, ומעשים כוללים גם התייחסות רצינית, ולא צקצוק לשון והמשך הלאה, ומעשים כוללים גם להסתכל, אני רוצה לציין כאן עוד הקשר אקטואלי: אנחנו נמצאים בימים, כאמור, של אלימות, במציאות שסביבנו, ברחובות הערים, כחלק מקונפליקט וסכסוך פוליטי ולאומני. אחד הדברים שנעשו כחלק מהניסיונות להתמודד עם המצב הזה, במקום ללכת ולפתור את הסכסוך הפוליטי, מנסים כל מיני צעדים, ואחד הצעדים הוא הקלה במתן רישיונות נשק לאזרחים, דבר שכמעט בהכרח מרחיב את הימצאותו של נשק במרחב הביתי והאזרחי, דבר שניסיון העבר הוכיח והראה שמרחיב את החיים שנלקחים, במיוחד באלימות הביתית, במיוחד באלימות בתוך המשפחה, שמופנית כלפי נשים, שמופנית כלפי ילדים. בסופו של דבר, רצח הוא רצח וחיים הם חיים, ואם אנחנו נחסוך חיים במקום אחד אבל עשרת מונים נאבד אותם במקום אחר, זה לא יביא גאולה לעולם. אז אני חושבת שגם את הדברים האלה צריך להביא בחשבון. נשים משלמות את המחיר, והן משלמות במקרה הזה מחיר כפול, הנשק הזה הורג.

נוסף על הגברת המודעות, החינוך וכל הטיפול באלימות בתוך המשפחה, שזה נכון כל השנה.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. סליחה, עליזה לביא. גברתי היושבת-ראש,

חברותי וחברי חברי הכנסת, אני שמחה לקחת חלק, שוב, בדיון החשוב הזה.

זו שמחה מעורבת בבושה ובהתבוננות פנימית עמוקה, של דריכה במקום. עוד אישה נרצחה במדינת ישראל, ואנחנו עוברים לסדר-היום, כאילו כלום לא קרה. הרצח הנורא של סלמלק טסרה מצטרף לגל רציחות של נשים. נשים נרצחות במדינת ישראל, רובן על-ידי בני-הזוג שלהן. בחלק מהמקרים השנה הזוגות לא היו ידועים לרווחה, מה שמעורר שאלות על הנגשה של ידע, של עזרה, של סיוע. זה שנשים לא פונות בבקשת עזרה לא אומר שהעזרה קיימת, זה אומר שאולי יש חסמים, שאולי הן לא מכירות, שאולי הן לא פנויות, או שאולי הידע המועבר אליהן הוא בשפות שהן לא מבינות. לא כולן במדינת ישראל יודעות עברית, צריך לפתח ולהנגיש בשפות נוספות שבהן המרחב בישראל מדבר. יש עוד דרכים, והדרכים קיימות והידע קיים. אבל במדינת ישראל אין רשות אחת

הידע, ואנחנו דורכים

מה שכן הקמנו זה את התת-ועדה הבין-משרדית המשותפת למשרד לביטחון פנים ולמשרד הרווחה, שעומד בראשה המשנה למנכ"ל המשרד לביטחון פנים. והידע מצטבר, אבל המסקנות עדיין לא ניתנו, למרות הזמן שחולף. הוועדה הזו אמורה בעצם להוות את התשתית. אני מקווה מאוד, ואני קוראת מכאן גם לראש הממשלה, להקים במדינת ישראל רשות אחת למיגור האלימות, כולל תקנים וכולל תקציב. אסור לנו להמשיך לדרוך במקום. לדרוך במקום, המשמעות היא שעוד נשים תירצחנה במדינת ישראל. יש לנו היכולת,

יש לנו הניסיון,

יש לנו מיטב החוקרים ואנשי המקצוע. אבל אין סינרגיה ואין הבנה ואין שיתוף פעולה בין המשרדים השונים. אני מקווה מאוד,

שהמסקנות תינתנה במהרה וראש הממשלה יבין שצריך להקים רשות אחת לטיפול באלימות נגד גברים ונגד נשים,

ונגד ילדים.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אין זו הפעם הראשונה שאנחנו, שאני מעלה את הנושא הכאוב הזה של רצח נשים. אני מודה על ההערה של חברתי חברת הכנסת תמי זנדברג. אני רואה דבר טבעי בזה שאצטרף לנושא הזה. כבר בעבר אמרתי והלנתי על השימוש במושג,

"רצח על רקע חילול כבוד המשפחה". אנחנו עשינו קמפיין כדי לבטל את השימוש במושגים חיוביים, בתיאורים חיוביים, כדי לתאר רצח נשים. אצל הערבים דוברי המשטרה היו אומרים "רצח על רקע חילול כבוד המשפחה", ואצל יהודים היו אומרים "רצח על רקע רומנטי". בשני המקרים מדובר בתיאור חיובי. רומנטיקה וכבוד אלה מילים חיוביות, אבל ההקשר הוא שלילי. אני שמח שבזמנו המפכ"ל נענה, המפכ"ל דנינו אז נענה, לדרישה הזאת, שהייתה דרישה ציבורית רחבה, והם הפסיקו להשתמש בביטוי הזה

נשים מתלוננות, השאלה היא אם יש היענות לתלונה שלהן או יש הזנחה, או יש יחס סלחני לתלונות ולכן לא ננקטים אמצעים כדי לתת ביטחון והגנה לאישה המתלוננת. בספרה "הבנאליות של הרוע", חנה ארנדט מדברת על שלושה צירים

הראשון זה הקורבן, השני זה הרוצח, השלישי זה הסביבה השותקת. הסביבה השותקת לא ממש שותקת, אבל היא לא אקטיבית, זו המערכת הפוליטית,

המשטרה במקרה זה. ולכן, למרות המודעות כביכול של המערכת, הנושא שעולה בכנסת כמה פעמים, עדיין הרצח הזה הוא רצח נורא.

רצח נשים הוא לא תלוי תרבות. אין תרבות אחת שרוצחת נשים ושנייה שמגינה על נשים.

אצל יהודים זה על רקע רומנטי, אצל הערבים הרצח הוא על מה שקרוי חילול כבוד המשפחה. מדובר במעשים פרימיטיביים, חייתיים. רצח הוא רצח הוא רצח. ולכן, אני חושב שיש להקים מנגנון בין-משרדי, כי זה מאבק משולב, לטפל,

את התופעה הזו במידת האפשר. אלימות היא חלק מאווירה. כאשר יש נשק זמין בבית, הסיכוי להשתמש באלימות עם נשק זמין הוא גדול יותר. וכאשר יש, למשל, קריאה של "תלכו תקנו נשק", ולאחרונה זו קריאה נפוצה, אז הנשק, משתמשים בו לכל מיני צרכים, ויש קורבן. אני מבקשת לסיים. הנושא השני הוא אלימות נגד נשים על-פי תווי פנים.

נשים עם חיג'אב, הסיכוי שהן יעברו התנכלות, גם על רקע היותן נשים או על רקע היותן נשים עם חיג'אב, הוא גדול יותר. אני זוכר, לאחרונה קראתי על עורכת-דין, משפטנית, תואר שני, שעובדת בפרקליטות, שירדה מהרכב. מכיוון שהיא עם חיג'אב מישהו הצביע עליה, ואז המשטרה הגיעה. ונכון מה שהיא אמרה: אם היה לה סכין לקילוף תפוחים בתיק אולי היו יורים בה. היא השתתקה.

הרגשתי מה שהרגישה אסראא במקום אחר.

גברתי היושבת-ראש, מדובר בנושא כאוב שמחייב התגייסות כלל-מערכתית כדי לנסות להדביר את התופעה הזו. לא מספיק שאנחנו נמשיך לדבר והמערכת לא עושה.

בבקשה. השר, בבקשה תשובה. השר יריב לוין בשם השר לביטחון פנים. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, חברות וחברי הכנסת, אני מביא להלן את התשובה של השר לביטחון הפנים בסוגיה הכואבת והחשובה הזו. ראשית, אין ספק בכלל, כל מקרה רצח הוא קשה,

הוא מיותר. חשוב לציין שלמרות הנתונים הקשים, ולמרות העובדה שכל מקרה לגופו הוא מספיק גרוע לבדו, וזו בוודאי לא נחמה, אני חושב שבכל זאת ראוי לומר שאין השנה עלייה, לשמחתנו, במקרי רצח נשים בידי בני-זוגן, ואני מקווה שאולי זה מבשר תחילת היפוך המגמה ותהליך של ירידה של האירועים הקשים האלה. חשוב לציין שברוב המקרים שבהם התרחשו אירועי רצח כאלה לא היה מידע מוקדם הכולל תלונות קודמות בין בני-הזוג במשטרה או ברשויות הרווחה. כך השנה, מתוך שמונה מקרים כאלה שהיו עד כה, בשישה מקרים לא הייתה תלונה קודמת בין בני-הזוג. בני-הזוג לא היו מוכרים לרשויות הרווחה בשל אירועי אלימות קודמים. על-פי נוהלי המשטרה בנוגע לטיפול בעבירות בין בני-זוג, דיווח על אירוע אלימות מתקבל מכל גורם, כולל מגורם טיפולי. החוקרים מקבלים הכשרה ייחודית בתחום האלימות במשפחה, והם מונחים לברר עם כל מתלוננת בעבירת אלימות במשפחה אם היא מסכימה שידווחו על האירוע גם לרשויות הרווחה ולגורמי הטיפול. בהתקיים נסיבות מיוחדות, כגון מקרים שבהם יש חשש לשלומה של האישה ולשלומם של הילדים, מועבר הדיווח לרשויות הרווחה גם ללא הסכמה. קיימת חובת יידוע של הקורבן באפשרויות של גורמי הסיוע העומדים לרשותה והזכאות להוצאת צווי הגנה, צווי הרחקה וצווים למניעת הטרדה מאיימת. בעת גביית התלונה נערכת הערכת מסוכנות בהסתמך על הממצאים העולים מכלל חומרי החקירה, לרבות בדיקת נגישות החשוד לנשק.

חלה חובה ליידע את הקורבן בדברי תנאי השחרור של החשוד. הטיפול מבוקר באופן קבוע על-ידי גורמי משטרה מקצועיים בשטח ובמטה. חוקרי אלימות במשפחה ונציגי המטה הארצי עומדים בקשר שוטף עם ארגונים ממשלתיים ועמותות שונות הפועלים בנושא. נציגי המשטרה שותפים בוועדה בין-משרדית בראשות משרד הרווחה שתפקידה לבחון מקרי רצח בין בני-זוג. זו ועדת ביניים. הובטח לנו שזו תהיה ועדת ביניים ושזה יבשיל לידי מעשה. הוועדה לא מוסרת נתונים. הזמן חולף ושום דבר לא קורה.

הוועדה עובדת. בשנים האחרונות מפעיל המשרד לביטחון פנים, ביחד עם משרד הרווחה, מודל שנקרא "עו"ס משטרה" ב-16 תחנות משטרה המופקדות על 19 רשויות מקומיות. במסגרת המודל מגיע עובד סוציאלי באופן קבוע לתחנת המשטרה במטרה לאתר ולתת שירותי סיוע מיידיים לנפגעי עבירות אלימות בין בני-זוג. הנתונים מצביעים על הצלחת הפרויקט ועל עלייה במספר המשפחות שמגיעות לקבל סיוע וטיפול במרכזי הטיפול בקהילה. לאור זאת מתקיימת בימים אלה עבודת מטה בשיתוף פעולה של המשטרה, משרד הרווחה ו"עיר ללא אלימות" במגמה להרחיב באופן משמעותי את מספר התחנות שבהן יפעל מודל זה. לסיכום, המשרד לביטחון הפנים ממשיך וימשיך לעשות ככל שביכולתו, יחד עם כל הגופים השייכים לו, כדי להיאבק בתופעה הקשה של רצח נשים על-ידי בני זוגן. אנחנו כמובן מקווים שהמאבק הזה יישא פרי. מיותר לציין שכל הצעה וכל יוזמה של כל גורם, ובוודאי כל יוזמה וכל הצעה טובה שתגענה מן הכנסת, יקודמו גם בברכה וגם הלכה למעשה. הבעיה היא שעוד תקציב נצביע ועוד תקציב נצביע ושום דבר לא קורה. מה אדוני השר מציע? מה שמבקשים המציעים, אין שום בעיה. הבעת דעה, עאידה תומא סלימאן. עומדת לרשותך דקה, בבקשה. אני רוצה להתחיל בזה שקודם כול, אם היינו מבינים ואם המדינה ואם הממשלה היו מבינות שביטחון נשים הוא חלק אינטגרלי של הביטחון באופן כללי, אולי היו מקצים משאבים ומאמצים יותר גדולים כדי להפסיק את התופעה הזאת. אם היו נרצחים במדינה הזאת על רקע, מה שתקראו לזה, לאומי, פעולות איבה, במספרים כמו שנשים נרצחות, היינו קמים על הרגליים והממשלה כן הייתה נוקטת צעדים. התקיימו כבר כמה ועדות בין-משרדיות במדינה, וכולן המליצו על שיתוף פעולה יותר טוב. אחת ההמלצות המאוד-ברורות הייתה הקמת רשות למאבק באלימות נגד נשים, כדי שבאמת יהיה איגום של כל המשאבים, של כל המאמצים, וזרימת מידע וידע בין כל הגורמים שמטפלים בנושא. אני חושבת שהגיע הזמן לקבל החלטה אמיצה. אנחנו מחכים. קיימתי ב-12 בחודש דיון חירום בנושא עצמו. אנחנו מחכים לתוצאות ועדת המשנה הבין-משרדית, אבל אני חושבת שמי שרוצה לטפל בנושא הזה, צריך להירתם למאמץ של הקמת הרשות. תודה. חבר הכנסת מסעוד גנאים, הבעת דעה נוספת. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו מעלים ומדברים על הנושא הזה, אם בוועדת הפנים, בוועדה למעמד האישה וגם במליאה של הכנסת, משום שזאת תופעה מאוד מסוכנת, חמורה ומבישה. רצח הנשים המתמשך, כמו דימום קטלני, הוא בושה לכולנו, אם ערבים ואם יהודים. כל פעם אנחנו עולים כדי להוקיע ולגנות תופעה מבישה זו. לפי דעתי, דרושים הרתעה וחינוך והעלאת המודעות לחומרה של רצח נשים. הרתעה אחת, דרך הענישה, וגם הגנה על הנשים המאוימות, אבל ההרתעה היותר חשובה, לפי דעתי, היא זו הפנימית, שבאה מבפנים, הערכית והחינוכית, כי עדיין יש קלות ברצח נשים מפני שהן נשים.

אנחנו נצביע עכשיו. המציעים, מה אתם מבקשים? ועדה משותפת של הוועדה למעמד האישה וועדת הפנים. תנו לי לשמוע. אחד-אחד, בבקשה. ועדת הכנסת תעביר את זה לוועדה בין-משרדית של מעמד האישה וביטחון פנים ביחד. לא בין-משרדית. יש לנו עכשיו יכולת להצביע על ועדה משותפת של הוועדה למעמד האישה ושל ועדת הפנים. חברות הכנסת, אם אנחנו רוצים ועדה משותפת, צריך להעביר את זה לוועדת הכנסת והיא שתחליט, או שתחליטו על הוועדה למעמד האישה. לוועדה למעמד האישה. אי-אפשר לפי התקנון להצביע על ועדה משותפת. חברים, אני אסביר, רק רגע, סבלנות. אם רוצים ועדה משותפת, מעוניינים בוועדה משותפת, אנחנו צריכים להצביע על העברה לוועדת הכנסת והיא תקבע את זה, בסדר? עם המלצה, אנחנו נעביר עם המלצה שאנחנו רוצים ועדה משותפת. אז אנחנו נצביע על העברה לוועדת הכנסת. אני חושבת, מעמד האישה, עם המלצה שזה יהיה דיון משותף. יושבת-ראש הוועדה יושבת כאן. היא תפנה ליושב-ראש ועדת הפנים. אנחנו נצביע על העברה לוועדת הכנסת. לפרוטוקול, אנחנו היינו רוצים לקיים דיון בוועדה משותפת. זה רשום בפרוטוקול. כרגע נצביע על העברה לוועדה למעמד האישה.

היא תפנה ליושב-ראש ועדת הפנים ותציע לו לשתף. אם ירצה, יתקיים, אם לא, זה יהיה אצלה. אני מבינה, יושבת-ראש הוועדה למעמד האישה, שאת קבעת כבר דיון בנושא. זה כבר היה. היה דיון על זה. חברות הכנסת, בבקשה, ביקשתי לשמוע מיושבת-ראש הוועדה. אני קבעתי דיון ל-12 בחודש, רציתי לקבוע. כשראיתי שזה על סדר-היום חיכיתי. כיבדתי את הרצון להביא את זה. אני אקבע מייד.

אז אנחנו מצביעים על העברה לוועדה למעמד האישה, והיא תעשה ועדה משותפת. בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לקידום מעמד האישה

תוצאות ההצבעה: בעד, 15, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני מבקשת להוסיף את חברת הכנסת זהבה גלאון. הנושא יעבור לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. הודעה של מזכירות הכנסת. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 68) (הוראת שעה), התשע"ו 2015, שהחזירה ועדת החוקה,

כמו כן, הונח לפני רגעים אחדים דוח שנתי של מבקר המדינה, דוח מס' 66א. עוד הונחו הערות ראש הממשלה לדוח זה.

אנחנו ממשיכים בהצעות לסדר-היום. מדיניות הפעלת כוח על-ידי אזרחים באירועי הטרור, הצעות לסדר-היום מס'

חבר הכנסת איל בן ראובן, בבקשה. ישיב השר יריב לוין בשם השר לביטחון פנים. אני רק מבקשת מחברי הכנסת לעמוד בזמנים, בבקשה. קודם נתתי קצת יתר על המידה, כי באמת היה נושא כאוב. גברתי היושבת-ראש, חברי חברות וחברי הכנסת, ההצעה שלי לסדר-היום עוסקת בשיפור משמעותי של היכולת האזרחית להתמודד עם גל הטרור הנוכחי, ואני ער לכך שמדובר באקמול לבעיה אסטרטגית עמוקה שאיננה מקבלת פתרון, אבל כרגע גם אקמול חשוב. הנחות היסוד שלי הן אלו: ההנחה הראשונה היא שגל הטרור יימשך, יש לנו בשעתיים האחרונות שני פיגועים, ואולי אף יגבר. כרגע הוא מתפשט בשטח בתצורות שונות, והסכינאי והמפגע הבודד, הבקת"בים, האבנים, ימשיכו כנראה לככב בזירה הזאת. ההנחה השנייה, שכוחות הביטחון עושים כמיטב יכולתם, ואני סומך עליהם מאוד בביצוע תפקידם, ועדיין האזרחים ימצאו עצמם בנקודות כאלו ואחרות נדרשים לתגובה. ההנחה השלישית, שתחושת הביטחון של האזרחים בירידה תלולה,

חוסר אונים וכעס קיימת בציבור. ואומר בסוגריים שיש גורמים שבמקום להרגיע ככל האפשר מתלהמים ומייצרים את תחושות הכעס והנקם, וזו פגיעה במשימת ההרגעה והחזרה לימים טובים יותר. ההנחה הרביעית שלי היא שבעקבות קריאות מיותרות מתקיימת תופעה רחבה של רכישת כלי נשק,

והנחה אחרונה, שהאזרחים מבולבלים באשר למה עושים כאשר אתה נמצא באירוע. אומר גם שיש כאלו שבחוסר אחריות נתנו ונותנים עצות לא נכונות ולא מקצועיות כיצד לפעול בעת הצורך. ראינו בשבועות האחרונים תקלות של זיהוי, של התלהמות, של פגיעה בחפים מפשע, לצד, וחשוב לציין, פעולות מאוד נכונות של אזרחים לטיפול באירועי טרור.

לרסן ומהר את מכירת כלי הנשק לאזרחים, תוך מימוש בקרה והנחיות מגבילות בנושא.

אני מזהיר מתופעת הגולם שקם על יוצרו בנושא. לכל בעלי הנשק, אני מציע שבאחריות המשרד לביטחון פנים, או המשטרה, תקוים השתלמות חובה קצרה, בת שעתיים, על-ידי מומחים מוכשרים שבאים ומלמדים תפעול נכון של נשק, הוראות פתיחה באש בהירות וברורות, שמאפשרות ירי על הטרוריסט התוקף, אבל מגדירות מתי יורים לרגליים, מתי יורים כדי להרוג ומתי לא יורים, יש גם כאלה מקרים, וגם הנחיות וטיפים לזיהוי מחבלים, ויש טיפים כאלה. וההנחיה אולי החשובה ביותר בעיני: שנושא נשק, לאחר שנוטרל הטרוריסט, אחריותו לסיים את האירוע ולמנוע עד להגעת כוחות הביטחון התנהגויות והתפרצויות אלימות לא ראויות. ביום שישי האחרון, כדי לבדוק את עצמי, יצאתי עם נושאי הנשק ביישוב שלי,

המושב שבו אני חי, להשתלמות קצרה כזאת. הזמנו בחור, מדריך בכיר מהמשרד לביטחון פנים, קיבלנו הדרכה בדיוק בחומרים ובנושאים שהצגתי. אני בטוח שכל אחד מאתנו יפעל בעת אירוע נכון יותר לסיימו, וגם להרגעת הציבור בסביבתו. אני מציע להיכנס לתוכנית מהירה ומחייבת של הכשרת כל נושאי הנשק הקיימים. אני מאמין שמצד אחד הדבר ישפר את התגובה באירוע טרור, ומצד שני יוריד את סף ההתלהמות הבלתי-נסבל. אני מקווה שיהיה בזה גם ממד מסוים של הרתעה, ואני מבקש להעביר את הדיון לוועדת הפנים, לטיפול דחוף ביותר, אלא אם כן כבוד השר יעביר לשר ארדן את הנושא, והמשטרה או המשרד ייקחו את זה לידיהם לטיפול מהיר בנושא.

תודה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת אורן אסף חזן. גברתי היושבת-ראש, חברי כנסת נכבדים, בשבועות האחרונים, לצערנו, אנו נמצאים במצב שהייתי מגדירה אותו מסוכן, מסוכן לטווח הקצר ומסוכן לטווח הארוך. הסכנה המיידית שאנו חשים בתקופה האחרונה, נכון, תחושת אובדן ביטחון, ואני מדברת פה על כלל החברה הישראלית. אולי לא מעלים כל כך הרבה את תחושת הביטחון,

של האוכלוסייה הערבית, ואני רואה לנכון להביא גם את התחושות האלה, שאני מקבלת עליהן פניות ואני שומעת מאנשים, ואני מרגישה אותן בשטח, ואני בעצמי, כל פעם שאני נכנסת לירושלים, אני רוצה להגיד לכם שאני אפילו מפחדת לנהוג, כי חס וחלילה, אם אולי אסטה קצת מהדרך, יכולים לחשוד בי שאני אולי מבצעת איזה פיגוע.

למה אני אומרת שזה מסוכן לטווח הקצר? לטווח הקצר זה מסוכן כי יש הרגשת חוסר ביטחון, אבל לא רק רגשות, אלא באמת, יש מקרים, ואנחנו עוקבים אחרי המקרים, מקרים שבהם אנשים לוקחים את החוק לידיים, ומכבסת המילים לא כל כך תעזור כאשר אומרים "טעויות בזיהוי", וכאשר אומרים "הקהל איבד את השליטה ותקף", ובעצם ביצע לינץ' לפני שבועיים בבאר-שבע. זאת סכנה מיידית שאנו מרגישים. הורים מתקשרים אלי ואומרים שחששו לשלוח את הסטודנטים בתחילת השנה לאוניברסיטאות, כי פחדו שאולי הם יחוו על בשרם חלק ממה שהרבה מהאוכלוסייה הערבית ומהערבים חווים על בשרם בימים האחרונים, כי מדברים בשפה הערבית או מתנהגים באופן מסוים. זה שהופכים כל ערבי לסוג של חשוד עד שיוכיח משהו אחר, זה בלתי נסבל. אני חושבת שאי-אפשר לעבור בשקט על מצב שיש בו עצות להסתובב עם נשק, כל מי שיש לו נשק שיסתובב עם הנשק הזה, זה מתן לגיטימציה לכל מיני פעולות שבעצם פוגעות בחיי אדם ובכבודם של בני-אדם. אולי לא היה צורך בדבר הזה. עאידה, למה להיות תמימים,

למה להיות תמימים? מה, את לא מבינה, . שאלה אמיתית, אני חושבת שהגיע הזמן גם לדבר, שאלה, שאלה אמיתית. חבר הכנסת אורן חזן, כשהיא תסיים תוכל לשאול. אני מדברת על מצב שבו,

לפני יומיים הבית הזה קיים אזכרה לראש ממשלה במדינת ישראל

באותו אירוע לא נורתה ירייה אחת נגד הרוצח, הרוצח שרצח ראש ממשלה. היום יורים לפני שאפילו יודעים מה קרה. יורים, ולא יורדים לרגליים, אלא יורים ומחסלים, וזה מה שקורה, אלה הוצאות להורג. הפחד האמיתי שלי, שאחרי שהכול יירגע, ואני מקווה שיירגע, אנחנו נישאר עם תוצאות הלוואי של האווירה הזאת, אנחנו נישאר עם חוקים שחוקקו מתוך הפחדה. אנחנו נישאר עם גלי גזענות שאנחנו רואים שהם רק עולים וגואים אחרי כל אירוע כזה.

לא ענית על השאלה, את לא רואה צורך? חבר הכנסת אורן אסף חזן, בבקשה. היום יום הולדת שלך, עזוב, בוא תישאר כאן, הוא לא הביא לנו עוגה היום, אז זה לא בסדר. לא אישרו להכניס למליאה. היית צריך לקנות במזנון ב-200 שקלים. מזל טוב. שלום השרה. מזל טוב, אורן. תודה, יקירתי. גברתי היושבת-ראש, כבוד השר, כבוד השרה, חברותי, חברי חברי הכנסת, בעצם כנסת נכבדה, תראו, עומדת פה עידה ומספרת,

סליחה. עומדת פה עאידה, תחזור לכיתה א' ללמוד ערבית. ומספרת שבעצם, כשאנחנו נותנים כלי נשק לאזרחים, אנחנו מגבים ומלבים את היצרים ואת האנשים שייפגעו מעצם הטרור. היא רק שוכחת דבר פשוט, אולי היה צריך להפעיל לה מנורה קטנה כזו, עם "צ'יצ'ינג" ליד הראש: יש גל טרור שמשתגע ברחובות, שהחברים שלך וההסתה שלך ושל חברייך מלבים אותו, וכתוצאה מכך, יופי. אתם מצאתם שיטה, מהרשימה הפלסטינית, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אני מבקשת, תני לו לדבר, אחר כך תעירי. אני מבקשת. אני מבקש, היא לא נותנת לי לדבר.

אני מבקשת. 28 שניות היא גזלה לי מהזמן, אני ספרתי.

אומר עוד הפעם, עאידה

האישה חסרת הדת, זו שאומרת "אני אתאיסטית": החברים שלך וההסתה שאת מובילה מובילים ומגבים את גל הטרור. העלייה של החבר הפושטק שלך, הפושטק, שעלה היום להר-הבית, מגבה את גל הטרור. חבר הכנסת אורן חזן, אני מבקשת לדבר במונחים ממלכתיים,

אם למישהו יש בעיה, יש ועדת אתיקה, הוא מוזמן להגיש תלונה נגדי.

גם אני מבקש מחברי כנסת,

התפקיד שלך לא לחנך אותי.

אני לא מחנכת אף אחד,

ואת גוזלת לי מהזמן, את תכוונני את השעון. אני אתן לך את הזמן. אני רק מבקשת, אפשר לומר הכול בצורה הגונה ויפה. אני מדבר בהגינות. רק לפני שעה קלה נדקרה שוב אישה בפיגוע רצחני, בצומת גוש-עציון. יש פה אנשים שיושבים, עוצמים את העיניים. סליחה, תתעוררו, חברים. תתעוררו. מדברים ביופי, בנחמדות, צועקים וזועקים על שכר חברי הכנסת, צועקים וזועקים כמה קשה יהיה להוסיף עוזר נוסף. יש דברים הרבה יותר חשובים. עכשיו, יש פה בלוף נוסף. בסך הכול היום במדינת ישראל יש 130,000,

רישיונות להחזיק כלי ירי. אני מדגיש, רישיונות להחזיק כלי ירייה. זאת לא חברה אנרכיסטית שמחלקת ומוסרת אקדחים ורובים ברחובות. זה כבר לא המערב הפרוע כמו בעזה, עזה הפרועה, או בגדה הפרועה. זה לא. אנחנו בשנת 2015, חברים.

אצלכם קשה, אצל הפלסטינים קצת קשה לראות מישהו אוחז בנשק, אוחז בסכין,

ולא משתמש בו. אני מבין. אני מבין את החשש שלכם. אבל אנחנו לא כאלה. איך אמרו לי פעם, אנחנו לא רק עם רחום וחנון, אנחנו עם רחום וחְנון. אבל במציאות שבה ישמעאלים קמים ודוקרים יום-יום, שעה-שעה, צריך שתהיה אפשרות לתת מענה. צריך שתהיה אפשרות לתת מענה. עאידה, את שוברת את ההסכמה הסיעתית לא להגיב לי. אני כנראה עשיתי משהו טוב. הנה, את אפילו מחייכת, איזה כיף. אורן, אני מבקשת לסיים. הוספתי דקה.

לא הוספת, השעון לא עבד.

לא שמתי שעון, אבל הסתכלתי. במקום לדבר אנחנו מתכתשים. תני לי להגיד את הדברים שלי. אורן, יש לך עוד 30 שניות. אני משמיע את קול העם, שעומד ומסתכל, ורואה אתכם עומדים ומסיתים, רואה את חבר הכנסת גטאס עולה היום להר-הבית כאילו אין ראש ממשלה בישראל. חביבי, לא טוב לך? אני אגיד לך את זה בפרצוף: קום, לך. אני מוכן לממן לך גם את הכרטיס.

ומילה אחרונה לעניין עצמו, הפתרון האמיתי והנכון, ידידי איל, זה לתת לאזרחים את האפשרות גם להגן על עצמם, בשעה שגם אתה יודע, וכולם יודעים, שכוחות הביטחון, שעובדים ימים ולילות בלי הפסקה,

אני מסיים, ברשותך. צריכים את טיפת הנחת. ומעבר לכל זה, בסוף מדובר בתחושת הביטחון. תחושת הביטחון היא לא פחות חשובה מהביטחון עצמו. תחושת הביטחון מעורערת, ואחת מהדרכים להחזיר אותה היא לתת לאזרחים את האפשרות להגן על עצמם.

ומילה אחת אחרונה, נו, אורן, אורן, בבקשה לרדת. בלי קשר לנושא, ברשותך.

מילה אחרונה, ברשותך. היום יש לך יום הולדת, נתתי מעל ומעבר.

אז אני רק רוצה לברך את יהודית בודק, כתבת רשות השידור,

אחרי שנים רבות של שירות ציבורי בשידור,

אני רוצה לאחל לה הצלחה,

בשם כל הכנסת, תודה רבה, אורן, לרדת.

חבר הכנסת יואב בן צור. ותודה רבה גם לך, היושבת-ראש נורית. חבר הכנסת יואב בן צור, בבקשה. גברתי היושבת-ראש,

אברהם ישעיהו קרליץ, בעל ה"חזון אי"ש", זכותו תגן בעדנו, שהיום יהודים רבים מציינים בכל רחבי העולם את יום פטירתו, שחל היום לפני 62 שנה. החזון אי"ש היה נר לרבים, ולאישיותו ללא ספק הייתה תרומה מכרעת בעיצוב היהדות בדור שלאחר השואה. הוא חיזק את תחושת חשיבות לימוד התורה למשך כל חיי האדם כאידיאל. כמי שהיה גדול הדור בשעת המפנה שלאחר המלחמה, רוב הישיבות שהוקמו בתקופה זו בארץ-ישראל קמו בברכתו ובעצתו, הן לגבי עצם הקמת הישיבה והן לגבי בחירת המקום ואנשי הצוות. משום כך מייחסים לו הביוגרפים החרדים את התואר: אבי הישיבות בארץ-ישראל. החזון אי"ש תרם תרומה הגותית לעיצוב מעמד הישיבות כטריטוריה תורנית וכנמל הבית של בני התורה, גם כאשר הם יוצאים לעמל יומם. לדבריו, הישיבה היא מבצר עוז להקמת תלמידים, תלמידי חכמים, העתידים להיות חכמי וחשובי הדור. זכר צדיק לברכה. חברי חברי הכנסת, ביום רביעי שעבר שמו יהודים קץ לחייו של החייל בן הישיבה שמחה חודֵדטוב. אני לא רוצה לעמוד כאן ולהפנות אצבע מאשימה.

אני לא איש חקירות ולא שופט, אבל ברור לי שמישהו יהיה חייב לחקור את המקרה הזה. כי הדם, דמו של שמחה, זועק מן האדמה, כי איש לא יכול לומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה, כי החלל היה כאן, לידנו ממש, בכניסה לירושלים. מישהו יצטרך לחקור מדוע זה שהלם בו בגבו בשוקר חשמלי עשה זאת, מדוע הגיע מאבטח ממשרד הבריאות וירה בו למוות שלושה כדורים. הרי הוא דיבר עברית, הוא התווכח בעברית. לחיילים שהתעמתו עמו היה לכאורה צריך להיות ברור שהוא יהודי. נכון שהיה לו גמגום קל, נכון שהוא שחום עור, אבל היה קל להבחין שהוא יהודי. לא סתם שלושת החיילים שהתעמתו אתו לא ירו בו למוות. הם הבינו שהצרחות על "מחבל", הן קרוב לוודאי פרי ההיסטריה. אלו שהגיעו בבהלה, בלי לבחון ובלי לראות, התנפלו עליו, זה בשוקר חשמלי וזה ביריות אקדח. אני לא רוצה להאשים אותם, אבל לעניות דעתי, הם טעו בשיקול הדעת. גברתי היושבת-ראש, לחקור את המקרה הזה צריך, לא רק משום שזה חוב מוסרי לשמחה, זיכרונו לברכה, אלא כדי שיופקו לקחים ומסקנות שימנעו אסון דומה, חס ושלום. לא רק את המקרה צריך לחקור, אלא גם את רצח האופי שנעשה לו, ואת היחס המשונה מצד הממסד. האימא המיוסרת יושבת ובוכה. היא לא מבינה למה הרגו את שמחה שלה. גם אני לא מבין. ובנוסף, נפלא מבינתי מדוע לא נשלח נציג מטעם המדינה לנחם אותה ולבקש את סליחתה. היא עדיין יושבת בפתח-תקווה, עד סוף שבוע זה, ועדיין לא מאוחר. חברי חברי הכנסת, שמחה, זיכרונו לברכה, לא היה רק בן עלייה, לא היה רק בן ישיבה שגילה את יהדותו, אלא היה גם חייל. בשלב מסוים גמר אומר לשרת את המדינה. הוא התגייס לנח"ל החרדי, סייפא לצד ספרא.

היה מגיע מהבסיס לישיבה. כשגמר את השירות הצבאי שלו, הוא חיפש עבודה ומצא עבודה כמאבטח במוסדות הלאומיים, והספיד אותו יושב-ראש הסוכנות היהודית אנטולי שרנסקי בקונגרס הציוני. הגאווה הגדולה שלו הייתה שזכה לעלות לארץ-ישראל ולשמור בה על יהודים, כך אמר שמחה בעצמו בסיפוק. מי היה מאמין

החייל, המאבטח,

מצא את מותו בנסיבות כל כך קשות. במאמר מוסגר, היעלה על דעתכם שבחור מעורער בנפשו יסיים את השירות הצבאי ביחידה קרבית ללא דופי? המערכת הרי הייתה מגלה את הערעור הזה,

במילים אחרות, מדובר בעלילה שנועדה לעמעם את חומרת המעשה שנעשה כאן. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, שמחה, זיכרונו לברכה, למד בישיבת "דבר ירושלים", שנמצאת בשכונת הר-נוף, מול ביתי.

ראיתי אותו בתפילות, ראיתי אותו בלימודים. שוחחתי עם אנשי הצוות של המוסד הנפלא הזה, והם מוכי יגון והלם, יגון על פטירתו או הריגתו בנסיבות כל כך טרגיות של אחד מבני הישיבה, בחור צנוע ומדהים, ציוני בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, בחור שהגיע מקווקז וקשר את גורלו עם גורל העם היהודי. אני בהלם על חרושת השמועות המרושעות, כאילו היה מעורער בנפשו, כאילו היה אלים, כאילו צרח עליהם "דאעש". מעל במה זו אני פונה לאמו של שמחה, זיכרונו לברכה, בלה שתחיה, האם השכולה שיושבת כעת שבעה בפתח-תקווה. בלה, מן השמים תנוחמי. המקום ינחם אותך עם שאר אבלי ציון וירושלים. שלא תדעי עוד צער. אני מקווה שמדינת ישראל תחבק אותך כפי שמגיע לך, שתעשי עלייה ותתגוררי כאן עמנו, קרוב למקום מנוחתו של בנך היקר.

אני רוצה לומר את מה שנוהגים לומר אנשי החברה קדישא:

אנחנו מבקשים ממך מחילה אם לא נהגנו בך כראוי, במיוחד כאשר כמעט ברור שלא נהגנו בך כראוי. אנחנו מקווים שאתה באצילותך מוחל לנו. לך בשלום ותנוח בשלום ותעמוד לגורלך לקץ הימים.

חברת הכנסת גילה גמליאל, השרה גמליאל, תשיב במקום השר לביטחון פנים. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, התבקשתי להשיב בשם השר לביטחון פנים. דבר ראשון, צריך לומר פה בצורה חד-משמעית שאסור שפיגועי דקירה יהיו בשגרת היום. ואכן, היום היו עוד שני מקרים של מחבלים שניסו לפגוע באזרחים תמימים, ולצערנו, באחד מהם, דווקא בצומת גוש-עציון, שם מתקיים מרקם חיים עדין שעורכים בו קניות זה לצד זה תושבי האזור והפלסטינים, שם בחר המחבל לבצע את הדקירה ולפגוע באישה, והוא נתפס. זה אומר הכול. מה שזה אומר, את הדברים אני כרגע אומרת ממני ועדיין לא מהשר לביטחון פנים, זה שאנחנו, כאן בבית הזה בראש ובראשונה, צריכים להיות אחראיים מספיק על מנת להפסיק את התסיסה ולהוביל לרגיעה כללית ברחבי המדינה שלנו, על מנת שהפגיעה בנפש תיפסק. וזה נוגע כאן לכל חברי וחברות הבית הזה. אני חייבת לציין שגם חלק מחברי וחברות הכנסת הערבים יוצאים ומגנים את מקרי מעשי הטרור של המחבלים, ולא צריך מכאן לנסות ולייצר שיח שהוא פוגעני, דורסני, אלים. גם כך יש לנו מזה יותר מדי בציבור הרחב. בואו נפנים מזה להוביל לקו אחר, שכל מי שצופה בנו וכל מי שצופות בנו יראו לפחות שהבית הזה יכול לחיות בהרמוניה, בטח בנושאים הקריטיים האלה שאמורים להיות בקונסנזוס. השר לביטחון פנים השיב כי הוא שותף לדאגה של חברי הכנסת בכל הנוגע לנטילת החוק לידיים ופגיעה בחפים מפשע. בתוך כך, השר עוקב אחר חקירת המשטרה במקרים שנחשפנו אליהם ומקדם מהלכים מתוך שאיפה למצוא את האיזון הראוי בין הצורך בחיזוק היכולת של האזרחים להגן על עצמם, בוודאי נוכח גל הטרור הפוקד אותנו, לבין החשש מפגיעה בחפים מפשע. בהתאם להוראות החוק, החזקת כלי ירייה במדינת ישראל אינה זכות המוקנית לאזרחים, אלא היא מתאפשרת לאחר קבלת רישיון מאת הרשות המוסמכת. קבלת הרישיון מותנית בעמידה בדרישות סף ובתבחינים ברורים. המדיניות של השר לביטחון פנים היא כי כלי ירייה יוחזק רק היכן שיש צורך בו ובידי מי שכשיר לכך ועבר את ההכשרה הנדרשת. חוק כלי הירייה מסמיך את המשרד לביטחון פנים, האגף לכלי ירייה, כרשות המוסמכת למתן היתר לנשיאת כלי ירייה. מתוקף החוק, משטרת ישראל היא גורם ממליץ למשרד לביטחון פנים בבואו לקבל החלטה בדבר מתן רישיון לנשיאת נשק. אין שום מדיניות חלוקת כלי נשק, כפי שנאמר בחלק מההצעות. בהתאם להמלצת המשטרה, הקל השר לביטחון פנים במעט את התבחינים הנדרשים לכך, כדי שיותר אזרחים בעלי מיומנויות ומקצוענות בהפעלת כלי ירייה יוכלו לשמור בימים אלה ולהיות מכפיל כוח בהגנה על האזרחים. במסגרת תהליך הבדיקה נדרשת על-פי חוק בחינה של משרד הבריאות ומשטרת ישראל. משטרת ישראל נדרשת לבחינת מסוכנות המבקש לשאת נשק, במישור הפלילי ובמישור המודיעיני. בדיקת המסוכנות נעשית אל מול מבקש הרישיון לכלי ירייה, וכן נעשית בדיקה עתית מול אלה שכבר מחזיקים ברישיון לכלי ירייה. אשר להסתה כנגד אזרחים, מאז תחילת גל הטרור האחרון מזוהה עליית מדרגה בכל הנוגע להסתות, ובכלל זה ברשתות החברתיות וברשת האינטרנט. המשטרה פועלת על מנת לחקור אירועי הסתה, להגיע במקרים מסוימים למסית ולבחון את כוונותיו ואת הסכנה הנשקפת ממנו. במסגרת זו מושקע מאמץ רב לאיתור ולניטור הפרסומים המסיתים ולאיתור העומדים מאחוריהם, זאת לצד היערכות מבצעית מתאימה בשיתוף עם הגופים הרלוונטיים. בכל מקרה שנחקר בשיתוף עם הפרקליטות, נבחן המשך טיפול במסלול פלילי או מינהלי, בהתאם לנסיבות. במשטרה, בשיתוף עם שירות הביטחון הכללי, מפנים קשב רב ומשאבים לטיפול בתופעה. לאחרונה הוקצו במשטרה משאבים וכוח-אדם נוספים לטיפול בסוגיית ההסתה. זוהי תשובתו של השר לביטחון פנים. כולי תקווה שאכן, מקרים מאוד קשים שהיו, כמו הרצח של העובד האריתריאי, לא יחזרו, בטח לא מקרים אחרים, כשלקחו את החוק לידיים, כמו שנעשה בדימונה כנגד אזרחים תמימים מהמגזר הבדואי. דברים מעין אלו, אין להם מקום במדינה דמוקרטית, אין להם מקום במדינת ישראל. ועלינו, כולנו, להבין את גודל השעה שאנחנו כולנו מחויבים לה, לבוא ולהפסיק את ההתססה וההסתה הפרועה שקיימת סביב ההיבטים האלו, ולדאוג לכך שכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל באשר הם, וכל מי שמבקר במדינת ישראל בכל דרך שהיא, תינתן לו היכולת להיות כאן ולחיות כאן בביטחון אישי.

תודה, השרה. בבקשה, לאיזה ועדה את ממליצה להעביר? מה שיחליטו? זה לא המציעים? כן, המציעים. אני גם שואלת קודם מה היא מציעה. ועדת הפנים.

מעוניינים בדיון בוועדת הפנים?

כולם מציעים להעביר לוועדת הפנים? הצבעה, בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה

התוצאות הן: בעד, 12, אין מתנגדים ואין נמנעים. הנושא יועבר לוועדת הפנים. אנחנו ממשיכים בהצעות הבאות לסדר-היום: התקפותיהם של שרי ממשלת ישראל על בית-המשפט העליון,

1300, 1302, 1306, 1338, 1373, 1375, 1380 ו-1386. תשיב השרה גילה גמליאל, או השרה איילת שקד. היא בדרך?

חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. כבוד היושבת-ראש, אני רוצה מילה אחת לפני שאני מתחיל, להגיד תודה רבה לנחמן שי, לחבר הכנסת נחמן שי, שנתן לי את רשות הדיבור כי יש לי פגישה דחופה. וכבוד השרה גילה, אני מסכים עם כל הפתיח שלך. אני חושב שיש לנו אחריות בבית הזה להוריד את הלהבות. זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות כחברי כנסת. ואני עכשיו מתחבר לנושא עצמו. כל אחד לוקח אתו את הצד הפוליטי, את הצד האידיאולוגי ואת הצד הערכי שלו. אני רציתי להביא דווקא את הצד החווייתי שלי כאחד שגדל בדיקטטורה, ואני אסביר לכם מהי המשמעות של לחיות בדיקטטורה. המשמעות של לחיות בדיקטטורה זה שהצבא בארגנטינה או בצ'ילה, כמו שהיה, כובש את השלטון, והוא הופך להיות גם זה שמנהל את בתי-המשפט. אין דין ואין דיין. ככה נעלמו 30,000 בארגנטינה ועוד 30,000 בצ'ילה. בדיעבד בתי-המשפט הלבינו את מעשי הפשע. כאשר שרים וחברי כנסת תוקפים את בית-המשפט העליון, לא מבינים אפילו מה המשמעות של להגן על הדמוקרטיה, הם לא מבינים מה זה לחיות בדיקטטורה כי הם אף פעם לא חיו שם, והם לא מבינים מהי המשמעות של פחד שחס וחלילה יתפסו אותנו. ואותנו לא תפסו מפני שהיינו שמאלנים או שהיינו אידיאליסטים, תפסו אותנו כי היינו יהודים. אני מבין כל אחד פה שמפחד, אבל אני מפחד מדבר אחד: לא ממני, לא מהסביבה שלי, אני מפחד מהמדינה שלי. מזה אני מפחד. אני מפחד לאבד את הדמוקרטיה. כל פעם שמישהו פוגע בבית-המשפט העליון, הוא מקרב אותנו למקום דיקטטורי. הוא לא מבין אפילו שהוא מביא אותנו למקום הזה שנקרא דיקטטורה.

השרה שקד, שלא נמצאת פה, הייתי מציע לה קודם כול להעביר שיעור לכל חברי הכנסת, כולל השרים, שיעור קטן, שעה אחת, על המשמעות של דמוקרטיות ודיקטטורות מדעי המדינה פרק ב' ולהבין מה הן ההשלכות של הפגיעות. מותר לבקר, אבל גם צריך לדעת: מי שתוקף דווקא נמצא בקואליציה, והקואליציה הזאת יכולה לשנות חוקים. היא יכולה לעשות כמעט כל דבר. אתם יכולים לעשות הכול. ששרת המשפטים תשנה את כל החוקה של מדינת ישראל, 61 ידיים ירימו. אבל אל תפגעו.

בצלאל, אתה לא יושב-ראש.

ישי פה יושבת-ראש מאוד נחמדה, אני מבקשת לסיים.

שלא הפריעה לי אפילו פעם אחת, ואתה מפריע לי משם. מהרהר, אני מבקשת לסיים.

יכול להיות,

שכואב לך שאני אומר את מה שאני מרגיש כאחד שגדל בדיקטטורה, והמפלגה שלך לוקחת אותנו לשם. חיים, יכול להיות שכואב לך. מקשיב לך קשב רב, מה אתה רוצה, אני רוצה שכבוד השרה תגיע לפה, שרת המשפטים, ותשנה את כל החוקה ואת כל החוקים במדינת ישראל כך שיוכלו לעשות מה שהם רוצים,

תשמור על זה שבית-המשפט העליון יהיה זה שמקבל את ההחלטות תודה רבה. ולא היא תשים את שומרי הראש לשופטים שאותה מפלגה שלה פוגעת בהם.

תודה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השרה, אנחנו מדברים על התקפה ארסית, לא חד-פעמית אלא מתמשכת, מגמתית, ומטרתה באמת לתקוף את שופטי בית-המשפט העליון,

אגיד את עמדתי, ואנחנו אומרים את עמדתנו, שיש לנו ביקורת כלפי בית-המשפט ולא הסתרנו את זה. בית-המשפט העליון, שמתקיפים אותו מצד ימין, הוא אותו בית-משפט עליון שהכשיר את המעצרים המינהליים, הכשיר הפשרת קרקעות בשטחים הכבושים, הכשיר אפילו הרחקות וגירוש ללבנון של מאות פלסטינים, מחבלים. לא מחבלים. הם הוחזרו. הכשיר, חבר הכנסת סמוטריץ, התנקשויות של צבא כיבוש בעזה, ועל מה יוצאים קצפכם וחמתכם? על זה שהשופט פוגלמן,

נתן צו ביניים, חברת הכנסת ברקו, למנוע הריסות בתים, וקבע דיון אחרי כמה ימים. זה הכול. אותו בית-משפט עליון הכשיר הריסות של מאות בתים בשטחים הכבושים, ולא שמענו אתכם אז מתקיפים את בית-המשפט העליון. אבל כאשר שר במדינת ישראל אומר שהחלטה של השופט פוגלמן היא החלטה על גבול ההזיה, כאשר חבר כנסת מהקואליציה אומר שהשופט פוגלמן צריך לפשוט את מדי השופט ולהצטרף לרשימה המשותפת, והוא אומר שהשופט פוגלמן שם את עצמו בצד של האויב, אני שמעתי את כבוד שרת המשפטים, אבל לא שמעתי אותה יוצאת ומגינה באופן נחרץ על בית-המשפט העליון. היא אמרה שהיא מצפה שבית-המשפט ידון במהירות בבג"ץ הזה. ראש הממשלה נאלם דום. נאלם דום, ולא שמענו מילה אחת. אני הגדרתי את זה בוועדת החוקה: זה סיכול ממוקד של בית-המשפט העליון. אנחנו ביקשנו בוועדת החוקה להוציא, ביוזמת חבר הכנסת בני בגין, גילוי דעת והצהרה מוועדת החוקה, ולא הצלחנו בזה, ולכן אני מצטרף להצעות לסדר-היום שהגישו חברי, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, ואני חושב שצריך לקיים דיון. גברתי שרת המשפטים, צריכים לצאת בהגנה, באמת הגנה, על בית-המשפט העליון, כי אחרת, אני מבקר את בית-המשפט העליון, אבל גם צורת הביקורת צריכה להיות מרוסנת, ולא ארסית כמו שהייתה. אני ציפיתי ומצפה ממך באמת לגנות הצהרות כאלה נגד בית-המשפט העליון.

חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת זהבה גלאון. גברתי היושבת-ראש, חברי וחברות הכנסת, אנחנו נמצאים בקרב קשה, הקרב על הדמוקרטיה במדינת ישראל. לא מהיום ולא מאתמול, שנה אחרי שנה הקרב הזה נעשה יותר ויותר קשה, כי האויבים של הדמוקרטיה, אלה ששוחקים אותה, אלה שפוגעים בה, נמצאים היום בקואליציה ונמצאים היום גם בממשלה. בית-המשפט הוא אחד היסודות החיוניים לקיומה של הדמוקרטיה. אין דמוקרטיה בלי בית-משפט עליון או בכלל מערכת משפט, ואין דמוקרטיה בלי בית-המשפט או מערכת משפט עצמאית ששוקלת את השיקולים של הצדק ומחליטה בהתאם. אין, לא מצאתי מדינה כזאת ולא מצאתי עולם כזה.

נוכח המתיחות, כמובן הדברים הולכים ומתלהטים, בית-המשפט נעשה הפקר.

דורך עליו, דורס אותו. יוצא מפה אחד מחברי הקואליציה, חברך במפלגתך, גברתי השרה, ומציע לשלוח בולדוזרים לבית-המשפט העליון, וכשמסבירים לו את החומרה שבדבריו,

חס וחלילה, חוזר בו, הוא מחזק את דבריו וחוזר עליהם ומסביר שהשופט פוגלמן בכלל יכול לפשוט את מדיו ולהצטרף לרשימה המשותפת.

אין שום חטא בזה, בלהצטרף לרשימה המשותפת.

יש שם חברי כנסת. לגיטימי לחלוטין. אבל מה הוא אומר בזה? הוא אומר שלשופט פוגלמן יש עמדות פוליטיות, שהוא בכלל איש פוליטי, ושהחלטותיו השיפוטיות הן החלטות פוליטיות. והקרב הוא לא בין מוטי יוגב לבית-המשפט, כי גם שרים בממשלה, גם שרים בממשלה, גברתי, חברתי, גם הם קפצו על ראשו של בית-המשפט, כי הוא לא הסכים באותה נקודת זמן,

להרוס בתים. אני אגיד לך משהו בסוד: גם אני חושב שצריך להרוס בתי מחבלים, אני חושב שאם זו ענישה אפקטיבית, אני מצדד בה, כי אני מוכן לעשות כמעט הכול כדי לחסום ולבלום את הטרור, כמעט הכול, בלי לפגוע בדמוקרטיה. אבל באמת כל קשת הצעדים, כל עוד הם עומדים במבחן הזה. בית-המשפט היה זקוק לפסק זמן מסוים כדי שהתהליך יהיה תקין,

הוא אפילו לא אמר שהוא מתנגד, וכבר התלהטו הרוחות, וכבר מהבית הזה, מהשולחן הזה, יצאו התקפות על בית-המשפט. אני רוצה לחזור ולומר לכם מה אמר השופט שמגר, שהוא דמות נערצת בעיני כולנו, בתור סמכות בתחום הזה: אם נוותר על האי-תלות, אם ניצור בתי-משפט אשר אינם עומדים מול לחץ פוליטי המבקש להשפיע על תוצאות הדיונים שלהם, נפגע לא רק בבתי-המשפט, אלא בכל פרט המתדיין בפניהם, כולל אלה הלוחצים.

הוא אמר את זה לפני 20 שנה, זה תקף היום, זה יהיה תקף גם מחר ותמיד.

תודה. חברת הכנסת זהבה גלאון, ואחריה חבר הכנסת יעקב מרגי. גברתי היושבת-ראש, תודה, גברתי השרה, אני חייבת לומר שההתקפות האחרונות של חברי כנסת, שרים, אם שרים מדברים ככה על בית-המשפט,

מה יגידו אזובי הקיר?

מחבר הכנסת מוטי יוגב אחרי שהוא ביקש לעלות עם 9D על בית-המשפט, אבל האמירות האלה שאומר השר אלקין: בית-המשפט שם מקל בגלגלי הקבינט, וראש הממשלה נתניהו: צריך להחליט מהר, והשר בנט: זאת שעת חירום, הגיע הזמן שגם שופטי בג"ץ יבינו את זה, זה מייצר תרבות לינץ' שהשתלטה כאן על קבוצה של נציגי הימין בכנסת ובממשלה. כשאומר חבר הכנסת יוגב שהשופט פוגלמן מצטרף לאויב, בהשאלה זה כמו שהלבישו את רבין בזמנו בכאפיה ובמדי אס.אס, זה בדיוק אותו דבר. להגיד "הצטרף אל האויב", המשמעות של זה, אויב הוא בוגד, ואנחנו יודעים מה דינו של אויב. זה כל כך חמור בעיני, גברתי השרה. אני חושבת שהדיון הזה כאן היום בכנסת הוא הזדמנות מבחינתך לגנות את הדברים האלה. זה לא אומר שאין לי ביקורת על בית-המשפט. הרבה מאוד פעמים אני לא מרוצה מההחלטות של בית-המשפט. אפשר לבקר, אבל האופן המשתלח שבו חברי הכנסת והשרים ביקרו את ההחלטה בעניין הריסות בתים, כשזו עוד לא החלטה, זו החלטת ביניים,

בניגוד לחבר הכנסת נחמן שי, חושבת שהשימוש בהריסות בתים הוא לא אפקטיבי, הוא לא נכון, הוא נועד לתת מענה לצורך הפסיכולוגי, ובוודאי הוא לא מרתיע, וכשחברי כנסת ושרים משתלחים באופן הזה, זה לא רק הסתה כלפיהם. מה שמטריד אותי זה שמנסים להלך עליהם אימים, מנסים להכתיב להם מה צריכה להיות הפסיקה. וזה לא מפתיע, יש כאן בשנים האחרונות מתקפה שלוחת רסן, יש כאן קמפיין לרסק עד דק, לפגוע במעמדו של בית-המשפט העליון, לקעקע את מעמדו, והדבר הזה מקומם, בגלל שכל דמוקרטיה, אמר את זה קודם בדרכו חבר הכנסת נחמן שי, כל דמוקרטיה זקוקה להגנה כזאת שמספק לה בית-משפט גבוה לצדק. אני מצפה, גברתי השרה, שאת תהיי חומת המגן של בית-המשפט כנגד השתלחויות

שאת תהיי זו שאומרת: אני לא מוכנה לשמוע אמירות כאלה, גם אם יש לך ביקורת, ואני בטוחה שיש לך ביקורת לא במקרה אחד. יש כאן שאיפה, חברי חברי הכנסת,

אני יודעת שאני צריכה לסיים, יש כאן שאיפה לגמד את מעמדו המוסדי של בג"ץ כטריבונל לעתירות של מיעוטים, של ארגוני זכויות אדם, של גורמים שהתוצאה שבית-המשפט קובע

הממשלה רוצה שבית-המשפט יהפוך לכלי שרת שלה, והדבר הזה גורם, וזה הדבר שמדאיג אותי, לזה שבית-המשפט מצנזר את עצמו. הוא מבין את הלך הרוח, הוא מבין מה מצופה ממנו, ובשורה של עתירות אנחנו רואים איך בית-המשפט לא מרסן את עצמו, הוא מצנזר את עצמו. ואני מאוד חרדה שהשתלחות כמו זאת שהייתה בימים האחרונים בבית-המשפט תביא להחלטות הלא-נכונות. תודה רבה.

חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת ישראל אייכלר. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, מכובדי חברי הכנסת, אינני מתכונן להצטרף למקהלה שתוקפת את בית-המשפט העליון בעקבות החלטתו להקפיא את הריסת בתי המחבלים עד לדיון שיתקיים. אינני מצטרף למקהלה, לא משום שכל החלטות בית-המשפט נראות לי מאוזנות וקשובות לרחשי הלב של החברה בישראל. אני יודע שמה שצריך להנחות את בתי-המשפט זה החוק הצרוף והצרוב בספר החוקים של מדינת ישראל, אבל לעתים התחושה בקרב אזרחי מדינת ישראל היא שאותה גישה לא מתקיימת כשמדובר ברחשי לב של סוגים שונים בחברה. אין ספק שהרגשתי אי-נוחות בהתקפה האחרונה שנשמעה כלפי בתי-המשפט. אני מתנגד להתקפה הבוטה, מתנגד למסע הדה-לגיטימציה של בית-המשפט העליון, ואני אומר: בתי-המשפט לא חסינים מביקורת, בית-המשפט העליון לא חסין מביקורת, יושבים שם בני-אדם שהם בני-תמותה כמוני וכמותכם. בית-המשפט לא חסין מביקורת, אך בית-המשפט ראוי לכבוד ולהילה הראויים לו, ואת הביקורת יש להעביר בדרכים נאותות ומכובדות. לא שמעת אותי תוקף אותו. אני רוצה לומר לך שאני יושב בבית הזה, ועוד לפני שישבתי בבית הזה, הרבה דברים מכווצים לי את שרירי הבטן, ובאותו רגע שרירי הפה והלסת שלי נרפים יותר. זה לא הולך ביחס ישר ואין לי חיבור ביניהם, החיבור נהיה פה.

מה הפופוליזם? מה, אנחנו במירוץ לקיצון? ככל שאתה משתלח יותר, זה היה מקובל אצלנו כשהגויים, כל המצר לישראל נעשה ראש. אבל מה קרה? "אין לנו ארץ אחרת" זה לא רק שיר, זו עובדה. אין לנו כנסת אחרת, בואו נתחיל לשמור עליה, לכבד אותה. אין לנו בית-משפט אחר, וטוב שכך. "הווי מתפלל בשלומה של מלכות", חז"ל אמרו, שאם לא, "איש את רעהו חיים בלעו". וחמור מכך, לפעמים גם בוועדה,

גברתי השרה, באים שרים או נציגי המשרדים ואומרים: צריך לעשות ככה, ולעשות ככה ולעשות ככה. אני אומר: סליחה, רגע, אני הכנסת. שרים, תתכבדו, יש לכם מה לומר לבית-המשפט העליון? תעשו זאת סביב שולחן הממשלה. הכוח שלכם, התפקיד שלכם, תמלאו אחר התפקיד שלכם. עוד כותרת? עוד פופוליזם? במי אנחנו פוגעים? אנחנו פוגעים בעצמנו, בחברה הישראלית, בחוסנה של החברה הישראלית. תודה רבה, גברתי. תודה. חבר הכנסת ישראל אייכלר הוא איננו. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, אני מוכרח לומר שאני מזדהה עם כל מילה בפתיח של חבר הכנסת נחמן שי. גברתי השרה, אני חרד לעתידה של הדמוקרטיה הישראלית, חרד לעתידה של הדמוקרטיה הישראלית. אני למדתי בשיעורי אזרחות,

אני צעיר, אחד הצעירים פה, לא נראה לי שזה היה לפני הרבה מאוד שנים,

מום עובר.

שהדמוקרטיה במהות שלה היא שלטון העם, באמצעות נבחריו, בשיטה רובנית. יש בה תפקיד קריטי גם למערכת המשפט, ובתוך מערכת המשפט לבית-המשפט הגבוה לצדק, שאמור לתת סעד מן הצדק במקרים מסוימים. אבל אני בשום פנים ואופן לא נבחנתי בבגרות באזרחות על זה שבית-המשפט העליון הוא הדמוקרטיה. וצריך להודות על האמת, עם כל תפקידו המאוד-חשוב של בית-המשפט העליון במדינת ישראל, בשנים האחרונות, בהרבה מאוד השנים האחרונות, הנשיא שמגר, אחריו ברק, לקח את זה למקומות מוגזמים, הופר בצורה דרסטית האיזון הדמוקרטי המתחייב בין נבחרי הציבור בכנסת ובממשלה, חברת הכנסת גלאון, שיכולים וצריכים להתווכח ביניהם, כמובן בנימוס, בכבוד הדדי, אבל בסופו של יום הם ורק הם קובעים את סולם הערכים של החברה, מניחים את ערכי היסוד שעליהם מושתתת החברה. הם ולא בית-המשפט, שלא נבחר מעולם כדי לעשות את זה. ומה שקורה בשנים האחרונות זה שבית-המשפט, ובכלל המערכת המשפטית, מוסד היועץ המשפטי לממשלה, חרגו מכל פרופורציה באותה מערכת איזונים שחייבת להתקיים בינם לבין נבחרי הציבור, וצריך להודות על האמת. חבר הכנסת מרגי, גם אני מתפלל לשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו, אבל המלכות היא פה קודם כול. אל תעוותו את זה. המלכות הזאת שעליה דיברו חז"ל זה לא בית-המשפט העליון, זו הכנסת, זו הממשלה, זו המלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. אל תשנו את האיזונים בנקודה הזאת. אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת נחמן שי, לבוא ולטעון שמי שמעביר ביקורת על בית-המשפט העליון פוגע במעמדו, זה בערך כמו לומר, ותקשיבו טוב, שכשבית-משפט מרשיע נאשם הוא הופך אותו לעבריין, כי הוא הרי נתן לו את החותמת, את ה"סטמפל'ה", שהוא עבריין.

מה שהפך עבריין לעבריין זה המעשים שהוא עשה, בית-המשפט העליון רק נותן לזה את השם. מה שפוגע באמון של בית-המשפט העליון אלה המעשים של בית-המשפט העליון בעצמו, ולא מישהו שמעביר ביקורת על ההתנהלות הלא-בסדר של בית-המשפט. אני מחזיק סקר, לא יודע אם ראיתם את זה, רבותי חברי הכנסת,

התפרסם ב"גלובס" אתה לא יכול להציג,

קורא, לא התכוונתי להציג. סקר שהתפרסם הבוקר ב"גלובס" כותרת: "שפל באמון הציבור במערכת המשפט".

לפי הסקר, שבו השתתפו 500 נשאלים, רק 30% מהציבור נותן אמון מלא או אמון רב במערכת המשפט.

38% ממשתתפי הסקר אמרו כי אין להם אמון בכלל במערכת המשפט, או שיש להם אמון מועט בה, למה זה קורה, לבוא ולהגיד, חברת הכנסת גלאון, שזה בגללי,

זה כמו להגיד שבית-המשפט שהרשיע את הנאשם הפך אותו לעבריין. מי שמדרדר את אמון הציבור בבית-המשפט זה בית-המשפט העליון בעצמו, שמתנתק מהציבור,

שמתכנס למגדל השן ומקבל פסיקות שמנותקות לחלוטין מההוויה הישראלית שבתוכה הוא חי. זה מה שפוגע באמון בבית-המשפט. וכיוון שאני באמת חרד לדמוקרטיה, למבנה,

משפט סיום. מכיוון שאני באמת חרד לדמוקרטיה, ראשית כול לאיך שאני תופס אותה באמת, שהיא בראש ובראשונה שלטון העם, ושלא יגנבו את השלטון מהעם אנשים שלא נבחרו מעולם, ומכיוון שאני חרד בתוך הדמוקרטיה למעמדו הקריטי של בית-המשפט העליון, אני מבקר אותו ואני דורש ממנו לחזור לתפקידו המקורי ולמעמדו המקורי כדי שיהיה לנו בית-משפט עליון שזוכה לאמון הציבור, כי גם אני מסכים שזה קריטי במדינה מתוקנת.

אני מבקשת מהשרה,

איילת שקד להשיב.

השתלחות היא פסולה,

חברי המעטים שנמצאים פה, גברתי היושבת-ראש, האמת שזה דיון באמת חשוב, וצר לי שמספר חברי הכנסת בדיון החשוב הזה הוא כה מועט. בית-המשפט ושופטיו אינם אויבים. הם חלק מהמערכת הדמוקרטית התוססת של מדינת ישראל, ובמערכת הדמוקרטית התוססת שלנו איש לא חסין מביקורת ואין אף גוף שחסין מביקורת, ואם חס וחלילה יש גוף שלא מוחלת עליו ביקורת, אנחנו דואגים להחיל עליו ביקורת.

לא הממשלה ולא חברי הכנסת ולא שופטי בית-המשפט העליון, אף אחד לא חסין מביקורת. אבל יש דרך להעביר את הביקורת. חייבים לשמור על גבולות שיח ראויים. במיוחד אנחנו, נבחרי ציבור, שכל אמירה שלנו מועברת דרך מגבר לתעצומות גבוהות, אנחנו צריכים לשקול את מילותינו בקפידה. דווקא אנו, חברי הכנסת, צריכים לדאוג שהשיח בינינו יהיה שיח מפרה ובונה ומכבד. אני מקווה שקודם כול אנחנו בינינו נדע לשמור על זה, ובטח ובטח גם כלפי אנשים אחרים ומוסדות אחרים, לטובת הציבור הישראלי כולו ולטובת מדינת ישראל. אני רוצה להתייחס כאן לשני דברים שאמרו חברי הכנסת. דבר אחד שאת אמרת, חברת הכנסת חברתי זהבה גלאון. אני רוצה להגיד לך שאת יכולה להיות רגועה. מהיכרותי המעמיקה היום גם עם נשיאת בית-המשפט העליון וגם עם השופטים של מדינת ישראל, אף דבר ושום אִמרה לא יפגעו בעצמאותם השיפוטית. תאמיני לי, אני מכירה אותם היום כבר טוב ומקרוב,

הם עצמאים, וכך הם יישארו.

אני רוצה להסכים עם חברי ושותפי חבר הכנסת סמוטריץ. גם אני חשה שבשנים האחרונות, בעקבות המהפכה החוקתית, כן יש הפרה של האיזונים בין הרשויות. כן, מערכת המשפט והרשות השופטת, בעיני כן לקחה לעצמה במקומות מסוימים כוח שאינו ניתן בחוק. אבל אם אנחנו רוצים לשנות את זה, הדרך לשנות את זה היא בשיח מכבד, וזה כאן, דרך הרשות המחוקקת, דרך בית-הנבחרים, דרך הכנסת. הדיון הזה הוא דיון עקרוני, הוא דיון חשוב, הוא דיון מהותי, והוא צריך להיעשות תוך כבוד רב לבית-המשפט העליון. תודה רבה. תודה. גברתי השרה, למה את לא מתנערת מהאמירות שנשמעו, גברתי השרה, לאיזו ועדה את ממליצה להעביר את ההצעות לסדר-היום? ועדת חוקה. ועדת חוקה. למה את לא מתנערת מהאמירות שנאמרו,

המציעים,

לאיזו ועדה אתם רוצים להעביר,

נעביר לוועדת חוקה. חוקה. אוקיי.

מצביעים, לוועדת חוקה. בבקשה.

מי שרוצה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. התוצאות: בעד, 7, אין נמנעים ואין מתנגדים. ההצעה תועבר לוועדת חוקה. הודעה של מזכירות

כנסת נכבדה, מי שנשאר כאן, קודם כול, אני רוצה להגיד לכם, אונסק"ו, אונסק"ו, מדובר בראשי תיבות של ארגון החינוך, המדע והתרבות של האומות המאוחדות, והארגון הזה פעל לקבל הצעה של הרשות הפלסטינית להכיר בכותל כאתר אסלאמי. הניסיון לאסלם מקומות שונים באזור, בעיקר מקומות שמקודשים ליהודים,

ראינו את מערת המכפלה, את קבר רחל, אף שהופיעו בספרות הירדנית כמקומות קדושים ליהודים, הם אוסלמו במהלך הזמן. אבל הסוגיה האמיתית פה היא ניסיון לשכתב את ההיסטוריה, לפגוע במקומות שקדושים לנצרות וליהדות, כשאנחנו רואים שאין מקל ראש בחשיבות של ירושלים לשלוש הדתות המונותיאיסטיות, ואנחנו יודעים שגם מכה היא קדושה ביותר אך היא אינה הבירה של ערב-הסעודית, וכך גם ירושלים, שהיא קדושה ליהודים. זאת אומרת שהכותל הוא בטח לא אתר שאפשר לאסלם אותו או להפוך אותו למתחם במסגד אל-אקצא. אבל יש כאן בסופו של דבר תהליך שהוא מאוד מאוד חמור במובן הזה של ההידרדרות בהחלטות של אונסק"ו, שלא מתעסקים בכלל במהות, והמהות היא שהיום בתדמור מחברים אנשים לעמודים ושוחטים אותם ומפוצצים אותם. המהות היא שיש תחרות על בניית מסגדים לגבהים אדירים, כמו בשווייץ, שם אסרו עליהם לעשות את זה, ואני אומר, גם היום כדאי לומר שהמסגדים שנמצאים בשליטה ישראלית הם המסגדים היחידים הבטוחים בכל האזור הזה. אני רוצה לומר משהו לחבר הכנסת גטאס, שבניגוד לבקשת ראש הממשלה בחר היום לעלות להר-הבית.

הייתי מציעה לו בכלל ללכת לעשות ביקור בבית-לחם, לספור כמה נוצרים נשארו שם, כי לא נשארו שם הרבה, אבל עצם ההכחשה שלו את הזיקה של היהודים להר-הבית, וההתנהגות שלו, הבלתי-אחראית, היא בעצם הכחשה של הנצרות. הוא הלוא נוצרי, וההתנהלות שלו בהחלט משרתת את ראאד סלאח וחבורתו האסלאמיסטית, ובקצב הזה הוא הולך בדיוק בכיוון של בן משפחתו בשארה, הבוגד, שנמצא עכשיו בקטאר, שברח מאימת החוק, הוא יגיע לאותו מקום. זאת אומרת שאנחנו רואים, מכיוון שהוא נוצרי אסור לו להיכנס? זה לא יעזור, מכיוון שהוא נוצרי מותר לו להיכנס.

הלוא יש עכשיו גם אמירה, הניסיון הפלסטיני היום הוא גם האמירה שישו פתאום נהיה פלסטיני. מה משנה הלוח הכרונולוגי? את מי זה מעניין? כל מיני בעיות מבחינת לוח זמנים, לוח כרונולוגי, ההיסטוריה המשוכתבת. ולכן, הכותל הוא אתר יהודי. לא יעזור, גם אם ינסו לאסלם כאן, על-ידי אונסק"ו, הארגון שהופך להיות באמת מגוחך, שמתעסק במקום שהוא הכי בטוח, המסגד הכי בטוח, המסגדים הכי בטוחים במזרח התיכון, כשאנחנו רואים ששאר המסגדים קורסים על יושביהם, כש"דאעש" מפוצצים אותם, או שאר אסלאמיסטים עושים את העבודה, ופה אנשים יכולים בכבוד רב להתפלל ובעצם לבצע את הפרקטיקות הדתיות שלהם. לכן אני קוראת לכולם, חברי הכנסת היהודים והערבים:

אפשר עכשיו, אתמול ביקרתי את החיילת דקלה מגידיש, הלוחמת שקפץ עליה,

זה ייקח עוד דקה. מחבל, תקע סכין בצווארה, חתך את העורק הראשי שלה. פרמדיק הכניס את הידיים כדי להחזיק,

התגבורת הגיעה, תציל את המולדת, חבר הכנסת טיבי. ענת, אני, הכניס את, אני רק רוצה לספר על החיילת הזאת.

כבר נתתי יותר זמן. והיא הגיעה לבית-חולים עם בעצם, כמעט מתה מאובדן דם, רק מתאוות הרצח וההסתה המטורפת, בעיקר סביב הר-הבית.

חבר הכנסת טלב אבו עראר, בבקשה.

מכובדתי היושבת-ראש, מכובדתי השרה, חברי חברי הכנסת, רגע רגע רגע,

אתם לא סיכמתם ביניכם? צדק, רק שנייה, רק

למה לא? מקלב לא פה, זה בסדר, לא קרה כלום. טוב, תכף נברר. בבקשה, חבר הכנסת טלב אבו עראר. צדק ארגון אונסק"ו שקרא לגנות את ישראל, או יותר נכון את הפגיעה הישראלית במסגד אל-אקצא. מניעת המוסלמים והערבים מהכניסה למסגד אל-אקצא היא לא רק פגיעה אלא חילול מכוון של המקום הקדוש למוסלמים, שמתבטא בכניסת יהודים למתחם מסגד אל-אקצא. גם נתניהו, שמצהיר שהגיע, מה, אסור ליהודים, הגיעו להבנות עם ירדן, או עם קרי, שהסטטוס-קוו יישמר, אני לא מבין מה ההגדרה של סטטוס-קוו, להמשיך למנוע מחברי הכנסת הערבים או ממוסלמים להיכנס למסגד אל-אקצא, וכן להמשיך במדיניות הכניסה ליהודים למתחם מסגד אל-אקצא? אולי, מכובדתי היושבת-ראש, נחזור קצת להיסטוריה: בשנת 1929 פרצו מהומות ב"חיט אל בוראק" איפה שטוענים היום שהוא הכותל המערבי נקרא "חיט אל בוראק" במקור. רצחו יותר מ-100 יהודים בגלל זה. רצחתם יותר מ-100

אחזיר אותך רק להיסטוריה. תספר לנו למה רצחו איזה 170 יהודים.

אם תרשה לי, בבקשה, תבין בדיוק על מה מדובר. אי-אפשר לסלף עובדות, אי-אפשר לזייף עובדות היסטוריות שכל העולם עד להן ומעורב בהן. לא רצחו יהודים? בעקבות המהומות שהיו, נו. הקים המנדט הבריטי ועדת חקירה, בשם ועדת שו, הוא היה בעצם היושב-ראש של הוועדה, ועדה שזכתה לאישור של האו"ם בזמנו. הוועדה הבין-לאומית הגיעה לירושלים בשנת 1930, ישבה חודש, קיימה 23 ישיבות, שמעה 52 עדים: 30 ערבים, 22 יהודים. בשנת 1930, באותה שנה, הוגש לאו"ם דוח ועדת החקירה, שקבע חד-משמעית: אין ליהודים שום זכות ב"חיט אל-בוראק"

אה, הוועדה קבעה?

יותר טוב שלא נענה לך. לא המצאתי את זה, זה מה שכתוב בהיסטוריה. גם אצל, נו, ומה בסוף? מי שולט היום, בסוף "חיט אל-בוראק" גם, בזכות זה, נו, ומי היום בכותל? גם "חיט אל-בוראק" גברתי,

חברים, נותרו לו כמה שניות, אתן לו עוד 30 שניות, אל תפריעו לו, כדי שהוא יסיים על ההיסטוריה.

אני מבקשת לסיים, אני נותנת לך 30 שניות. בבקשה. מה השורה

לסיום דברי, אומר שמסגד אל-אקצא בכללותו, שהוא 144 דונמים, אה, כבר אין חרם א-שריף? לפי כל, אה, זה כל המסגד? עכשיו זה כל המסגד?

144 דונמים, חבר הכנסת מגל, אולי שיסיים, יש לו עוד 30 שניות, אני לא רוצה לתת לו תוספת זמן. בבקשה. זה לא מכה? שהוא מקום קדוש למוסלמים, "חיט אל-בוראק" חלק בלתי נפרד מהמסגד.

ולכן, אם באמת כולנו צריכים לגלות מנהיגות ואחריות, וכולנו מבקשים וצמאים אפילו לרגיעה, בוא נתחיל בלהגיד את האמת. לפתוח את כל השערים למוסלמים, זאת התנועה האסלאמית,

לעשות.

לסגור את השער שממנו נכנסים יהודים רק כדי ליצור פרובוקציות שם. אין ליהודים שם, אפילו להיכנס לא. אגיד לכם למה. כי מזה נבע, מכאן, מעל הבימה הזאת, הזהרנו את נתניהו, את הממשלה, שזה יגרור אותנו לתסיסה, אני מבקשת לסיים. אתה לא מזהיר אף אחד.

אני מבקשת לסיים.

מה שהזהרנו רובנו מתרחש היום וקורה היום. רק חסר שתגיד לנו,

אם ימשיך נתניהו להיכנע לדרישותיהם של הבית היהודי או של אנשי הימין בממשלתו, הוא יגרום לעוד ועוד קורבנות,

אני מבקשת לסיים. החבר שלך עלה להר-הבית.

חבר הכנסת טלב, תודה רבה.

הכנסת מיכאל אורן, איננו. חבר הכנסת ינון מגל, בבקשה.

שהוא מחזק אותך.

תישאר, תקבל תשובה. אבל מי בסוף שולט בכותל? אז בוא נעשה חושבים מה יהיה בהר-הבית. הר-הבית בריבונות ישראלית, מה לעשות. אני ממהר, זה נכון. יאללה,

כבוד היושבת-ראש, חברי הכנסת הרבים שנמצאים פה, כל חברי הכנסת מהרשימה המשותפת עזבו. לפני איזה שלושה חודשים עלה לפה חבר הכנסת אחמד טיבי, והוא רצה לתת דוגמה איך בניגוד להיום, שאנחנו גוזלים אדמות של ערבים, ארוונה היבוסי מכר בכסף מלא לדוד המלך את הגורן שלו, והוא אמר: הנה, בניגוד לגזלנים של היום,

הוא הציע את זה לדוד בחינם ודוד לא הסכים, בכסף מלא הוא קנה, הוא אמר: זה איפשהו בגליל. מה שהוא לא ידע, חבר הכנסת טיבי, שזה דבר מדהים, כן? שהוא בא לקלל, שגורן ארוונה היבוסי זה הר-הבית. הוא עלה פה על הבמה והוכיח באותות ובמופתים שהר-הבית נקנה בכסף מלא על-ידי דוד המלך. אז זה מה שנקרא קוריוז היסטורי. אבל אם אנחנו בעניין של קוריוזים, אז עלה חבר הכנסת גטאס היום להר-הבית, והוא בכלל נוצרי.

זה די מדהים אותי איך גם הוא וגם בשארה, שבזמנו, אגב, בשארה אמר שאין עם פלסטיני, את זוכרת את זה? הוא היה בריאיון והוא אמר: אין עם פלסטיני, כולנו ערבים.

הם צריכים להוכיח לערבים, למוסלמים, שהם יותר ערבים מהם. שהם יותר מוסלמים מהם. זו הדרך שלהם להגן על עצמם. המוסלמים שוחטים אותם בכל המזרח התיכון. רק כאן יש להם זכויות שוות כמו לכולם, אבל זה,

מה קרה פתאום שהנוצרי לא טימא את הר-הבית? ובאמת, רק כזו תרבות של שקר יכולה לייצר כאלה שקרים: הנכבה, הם התחילו במלחמה, עכשיו הם בוכים עליה, המחבלים, הם באים ודוקרים יהודים, בעצם ישראל רוצחת את הילדים שלהם. עושים סרט, ראיתי סרטון, איך אנחנו רוצחים את הילדים שלהם. זה לא ייאמן, זה כאילו מדע בדיוני. וגם הסיפור עם אל-אקצא, שכאילו אנחנו רוצים להרוס את אל-אקצא, כשזה בכלל מחוץ לתחום של בית-המקדש. את מי זה מעניין בכלל להרוס את אל-אקצא? שיתפללו שם.

זה המצב, תפילה שבלב אי-אפשר לעצור.

להתפלל בלב גם על הר-הבית, אולי נזיז טיפה את השפתיים, ובסופו של דבר, כמו שהוא אמר על הכותל, מה היה בכותל, הפרעות של 1929, זה מצחיק שהוא מזכיר עוד את פרעות 1929. הוא מזכיר עוד את פרעות 1929,

שרצחו פה ושחטו את היהודים, ואי-אפשר לתאר את מה שעשו, כי תקעו בשופר בכותל. תקעו בשופר בכותל, אז בגלל זה הם רצחו את היהודים. אז עכשיו אותו הדבר קורה עם הר-הבית. בעזרת השם, מה שקרה בכותל יקרה גם עם הר-הבית.

תודה רבה לך, חבר הכנסת ינון מגל. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. השרה גילה גמליאל, האם אתם באותו נושא שהיה קודם? לא, נושא יותר מעניין.

תשתפו אותנו אחר כך. תודה רבה. בפעם הקודמת גילית כישרון הקשבה אפילו ממרחק,

את זה למדתי מאריק שרון, ככה להקשיב. להקשיב ולראות.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, אני רוצה קודם כול להגיד לכם, אדוני היושב-ראש, שיש לי הערה על הכותרת של ההצעה הדחופה לסדר-היום. אני לא ביקשתי הצעה לסדר-היום על קריאתו של ארגון אונסק"ו לגנות את הפגיעה הישראלית בחופש הדת המוסלמית בהר-הבית, משתי סיבות. זה לא היה הנושא שלי, ואני גם לא הייתי מבקש כזו כותרת, מכיוון שאני לא חושב שצריך לפגוע בשום חופש דת, אבל בעיקר מכיוון שחלק מהפגיעה נוצרה מעלייה של יהודים להר-הבית, ואנחנו חוזרים ואומרים זאת, שאנחנו חושבים שהעלייה, תמיד היא עלייה אסורה. לא רק שהיא אסורה, שאנחנו לא עולים, אלא מחובתנו, ועל מצפוננו ואחריותנו, גם להזהיר אחרים מלעלות. טוב שהרמב"ם לא נשמע לכם. כפי שידוע, מרן הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, עם מרן הרב עובדיה יוסף, פעלו שיעמדו אנשים ויזהירו יהודים שבתמימות לא יעלו להר-הבית,

אני מתנצל, לעצור אותך, כי מה שאני הולך להגיד עכשיו קשור לדיון. מתפרסם עכשיו באתר "סרוגים", אתה בטח מכיר אותו היטב, מתפרסמת עכשיו הודעה, שבעקבות דברי ראש הממשלה, כי יהודים לא יוכלו להתפלל בהר-הבית, יזמה תנועת "חוזרים להר" תמריץ חדש, מענק כספי בסך 2,000 שקלים לכל מי שייעצר בגין תפילה בהר-הבית, אפרופו המלמולים שדיברת עליהם. פורסם אמש בחדשות 2, חבל שאתה לא עוקב.

עכשיו זה יצא בהבזק. אבל תמשיך לעדכן, עד עכשיו חשבנו שזה אולי אידיאולוגיה, עכשיו מתברר שזה גם כסף. אני רואה שאידיאולוגיה נקנית בכסף. אבל אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה. אנחנו חוזרים ואומרים, ואף אחד לא יוכל למנוע מאתנו, וחובתנו להביא את השקפת העולם שלנו, השקפה הלכתית, שיש איסור עלייה להר-הבית, ודאי עלייה מתגרה ועלייה הפגנתית. אבל אנחנו כן יוצאים ומוחים, ולא נראה את זה כדבר של מה בכך, את ההחלטה של אונסק"ו, ועל זה, ההחלטה שקבר רחל ומערת המכפלה נחשבים קדושים לאסלאם, ולא רק קדושים לאסלאם, אלא זה שטח שאנחנו לא יכולים לעלות אליו, ובכלל הוא שייך למדינת פלסטין. על זה אנחנו מוחים, ואנחנו יודעים שזה לא רק הזוי. אז אפשר לחשוב, למה אתם צריכים להתעסק עם זה, אין לזה שום משמעות. כפי שכבר אמר לפני שלוש שנים, עלה כאן סגן שר החוץ ואמר, אין לזה משמעות. רואים שהדברים חוזרים ונאמרים, ודרך אגב, זה היה כחוט השערה,

ההחלטה הבאה תהיה גם על הכותל המערבי. אנחנו מדברים על הכותל המערבי כהחלטה.

ודאי שיש לנו תובנה ברורה בעניין הזה, אתה ודאי תוסיף לי בהערות ביניים,

ודאי שאנחנו נלמד מזה שזה לא רק ההחלטה עצמה, כגופה של ההחלטה, אלא בסך הכול, שש מדינות התנגדו, כשיותר מ-50 מדינות או תמכו או לא התנגדו, ואנחנו מדברים על דבר שהוא לא בעקבות איזו הסתה ברשת, אלא בארגון שמתיימר להיות ארגון מקצועי, ארגון בין-לאומי, איך הוא יכול להגיד על יום שהוא לילה, על לילה שהוא יום, לשכתב היסטוריה, דברים שאין מי שיכול להאמין, שזה באמת שייך למורשת ושזה נקרא שטחים קדושים לאסלאם.

שלא נחשוב שגם בדברים אחרים, אם פוגעים במורשת, ובדברים קדושים, ובהיסטוריה, גם אם יגיע חס וחלילה שנצטרך להגיע, מי שחושב שיגנו עלינו מפני מי שרוצה להשמיד אותנו, ונגיד שהמדינות הנאורות יגנו עלינו, הן לא יגנו עלינו. אבל הדבר המרכזי שאנחנו כן צריכים ללמוד מזה, לחזק אותנו להחזיק במורשת הזאת. להחזיק בהיסטוריה, להחזיק בשורשים האלה. למה דווקא הדברים האלה כואבים להם? כי הם רואים שזה שורש קיומנו. מה צריך לעניין אותם עכשיו קבר רחל? על זה לעשות את המלחמה? הרי זה באמת לא שייך להם. אנחנו, אם אומה אחרת קדוש לה משהו, זה לא מפריע, לא צריך להיות אכפת. מכיוון שהם רואים, מכיוון שאין היסטוריה, אין אומה ש-3,500 שנה בניה עולים לקבר של האימא או של האבא, איפה נשמע דבר כזה?

רק השבוע, ביום ראשון או בשבת, י"א בחשוון, היה יום השנה של רחל אמנו. עשרות אלפים עולים לקבר של רחל אמנו ביום השנה שלה. זה לא קיים, דבר כזה.

ואנחנו לא מדברים על אלה שמגיעים לכותל המערבי. אלו הדברים. זה לא סתם רק אומות העולם. אני לא רוצה להגיד מי עולה לקבר נשיא ארצות-הברית הראשון, השני, מי עולה בכלל לקבר? גם לא לנשיא הראשון של מדינת ישראל, גם לא לראש הממשלה של מדינת ישראל. כמה עולים לקבר שלהם ביום השנה? זה אומר שזה משהו אחר. אלה שורשים שאנחנו צריכים להיאחז בהם, וזו גם זכות הקיום, כי אם נחשוב על דברים אחרים, שום דבר לא יחזיק. אני יכול להגיד דבר אחד, אדוני היושב-ראש, ובזה אני מסיים, זה לא חידוש שלנו. רבותינו כבר ראו את זה בראייתם למרחק, והמדרש, ואני אגיד לך את המדרש, בא ומצטט על אומות העולם, מה הן יגידו לנו. המדרש בילקוט שמעוני אומר: שלושה מקומות שאין אומות העולם יכולים לענות אתכם ולומר לישראל, גזולים הם בידכם. על שלושה מקומות, מערת המכפלה, שכולנו יודעים שאברהם אבינו קנה בכסף מלא, ואנחנו בשבת הבאה נקרא, דבר שהוא נדיר בתורה, אדוני היושב-ראש, 20 פסוקים על כל המשא-ומתן של אברהם אבינו עם עפרון, על להניח תפילין, שזו מצווה מאוד חשובה, יש ארבע מילים: "וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפות בין עיניך" בזה אנחנו חייבים, ואלפי-אלפי תלים של הלכות. על זה, על משא-ומתן לקנייה של שטח קרקע של קבר, 20 פסוקים, ולעיני כל ישראל, ולא מתנה ורק בשטר.

ויעקב שקנה את חלקת הקבר באזור שנקבר יוסף, קנה את זה בכסף מלא, כפי שמופיע בנביא. ואנחנו, כפי שהזכיר חברי חבר הכנסת ינון מגל, שדוד המלך קנה בכסף מלא. ונשאלת השאלה, למה צריך לקנות בכסף מלא, הרי הבטיחו לנו את ארץ-ישראל? יש דברים שהם, אתה כובש: הבטיחו לנו שאנחנו נכבוש את הארץ, ואחר כך תקבלו את זה. כשמישהו כובש יכולים להיות ויכוחים. אבל כשמישהו קונה,

על זה לא צריך להיות ויכוח. והם ראו כבר בעיניהם, הם ראו והם אמרו,

המקומות האלה, צריך לקנות אותם,

ואנחנו רואים את זה, גם על מערת המכפלה. אנחנו רואים על הכותל המערבי, מקום הר-הבית, שבאים על זה לדון. לכן אנחנו, תודה. כמו שהם ראו והאמינו בחוסן שלנו, אנחנו גם מאמינים בזה.

לא יעזור, כזאת. נתחזק ונחזיק בשורשים חזק. תודה רבה לך, חבר הכנסת מקלב. אני מזמין את חבר הכנסת מיכאל אורן. בבקשה. מוזר לי לקרוא לך מיכאל אורן.

מיכאל, נמשיך עם מיכאל אורן. תודה, בבקשה, חבר הכנסת אורן. כבוד היושב-ראש, חברי, בעיקר חברותי, חברי כנסת, תודה. ביום רביעי שעבר הוציא הוועד המנהל של אונסק"ו, זה ארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם, הודעה שכוללת גינוי חריף למה שתואר כתוקפנות ישראלית, ולצעדים הלא-חוקיים שביצעה ישראל, כביכול, נגד חופש הדת או נגד גישה של מוסלמים למסגד אל-אקצא בהר-הבית. הארגון דרש מישראל, שאותה כינה הכוח הכובש, לעצור מייד את צעדיה ולשמר על הסטטוס-קוו. הצעת אונסק"ו כוללת גם קריאה להכיר בקבר רחל, כמו ששמענו עכשיו מחבר הכנסת מקלב, בקבר רחל ובמערת המכפלה חלק מפלסטין ואתרים המקודשים לאסלאם, וההצעה התקבלה ברוב גורף. הצעת אונסק"ו מצביעה על שורשיו ההיסטוריים של הסכסוך הישראלי פלסטיני, ובמידה רחבה יותר של הסכסוך הישראלי ערבי, והסכסוך הישראלי המוסלמי אפילו. סכסוך זה התחיל לפני יותר מ-50 שנה, לפני ששמענו את המילים "הר-הבית בידינו"; 50 שנה לפני השתרשותה של ההתנחלות הראשונה ביהודה ושומרון. סכסוך זה תמיד התבסס על שלילת העם היהודי כעם בעל קשרים היסטוריים,

3,000 שנה בארץ-ישראל, סכסוך שמתבסס על שלילת העובדה שהעם היהודי הוא בעל זכות להגדרה עצמית בלתי ניתנת לערעור, ויש לו זכות להגן על עצמו בארץ מולדתו. המאבק כולל שלילת קיומם של שני בתי-מקדש בהר-הבית בימי קדם, על אף הראיות הארכיאולוגיות והספרותיות הרבות, ולמרות העובדה שיותר ממיליארד נוצרים ברחבי העולם מאמינים ששני בתי-מקדש עמדו על הר-הבית. ובסוף המאבק, שלילת השואה ושלילת העובדה שאם הייתה קיימת מדינת ישראל לפני מלחמת העולם השנייה, השואה לא הייתה מתחוללת. מלחמת ההכחשה שערכו אויבינו עברה כמה שלבים: השלב של ניסיונות צבאיים קונבנציונליים להשמיד את המדינה, שלב שהתחיל עוד בקום המדינה והסתיים במלחמת יום הכיפורים, ב-1973, שלב שהיה מיועד,

באופן קונבנציונלי, למחוק את המדינה מהמפה. בו בזמן, ב-1973, כמעט, החל השלב הבא, שלב הטרור, שהתחיל במתקפות בקריית-שמונה, במעלות, ועד למחבלים מתאבדים באוטובוסים ובמסעדות ברחבי הארץ. ההתקפות האלה היו מיועדות לגרום לפניקה בקרב הציבור הישראלי ולעזיבה המונית של הארץ. שלב זה הסתיים עם ניצחון צה"ל וכוחות הביטחון על האינתיפאדה השנייה בשנת 2005,

ב-2005 התחיל השלב הבא, השלב הנוכחי, שהוא השלב המשפטי והתודעתי. שלב זה, שהוא אולי המסוכן ביותר, שואף לגזול מישראל את הזכות להגן על עצמה ואת וזכות קיומה כמדינה ריבונית. בלי הזכויות האלה, אויבינו יודעים היטב,

על כל כוחותיו החזקים, יתקשה, יתקשה מאוד, לפעול. מדובר על מערכה שמתנהלת במישור הבין-לאומי, במוסדות ובבתי-המשפט הבין-לאומיים. היא מתנהלת בקמפוסים של אוניברסיטאות, על מדפים של מרכולים ובכלי התקשורת.

הציבור הישראלי למד להכיר את משמעות ראשי התיבות BDS, כי ה-BDS ניסה לפגוע בנו בעצבים הכי רגישים. ה-BDS ניסה לפגוע בנו בפלאפונים ובכדורגל. אך ה-BDS שואף לפגוע בנו באינטרסים הרבה יותר חיוניים: באספקת נשק וביכולת שלנו לקיים משק ויחסי סחר בין-לאומיים. ה-BDS הוא רק חלק מהמערכה הזאת. גם גל הטרור של השבועות האחרונים, שגבה מחיר כל כך כואב וכבד מאזרחינו, הוא חלק בלתי נפרד ממאבק ההכחשה. המאבק הזה שולל את הטענה שישראל שומרת על הסטטוס-קוו בהר-הבית, המאבק הזה שולל את הטענה שישראל איננה מתכוונת להשתלט על אל-אקצא, והמאבק שולל את הטענה שפנינו מיועדות תמיד לשלום. נא לסיים. אינתיפאדת הסכין, כפי שאויבינו מרבים להגדיר זאת, היא באמת אינתיפאדת שקר. את כל זה אנחנו רואים בהחלטתו של ארגון אונסק"ו. יש כאן הכחשה קלאסית,

שמחזירה אותנו עד לראשיתו של הסכסוך ומחברת אותה לטקטיקה החדשה של הדה-לגיטימציה. כמי שהשתתף לעתים בתהליך המדיני, אני השתתפתי לא מעט בשיחות עם הפלסטינים, ויודע שאף פעם לא דרשו שליטה,

לא על מערת המכפלה, וודאי וודאי שלא על הכותל. והנה ההחלטה, דווקא של אונסק"ו, שבגרסתה המקורית העניקה ריבונות פלסטינית לא רק על קבר רחל, גם על הכותל, הגדירה אותו גם כחלק ממתחם אל-אקצא, עוד מעט גם על כנסיית המולד. עד הפעם הבאה תהיה כנסיית המולד. לא, אני לא חושב. זה יגיע.

או הבשורה. זה יגיע

רק במאמץ של אנשי משרד החוץ, המאמץ הזה נכשל. מה שהביא אותי למסקנה, והנה המסקנות החיוניות של ההצעה הדחופה הזאת לסדר-היום: כמו בשלבים הקודמים בסכסוך זה, שבהם גייסנו את המשאבים הנדרשים כדי להדוף את צבאות ערב ומבצעי טרור, עתה אנו חייבים להקציב את הסכומים הנדרשים להכשיר כוח-אדם מתאים להגן על עצמנו בפני הדה-לגיטימציה ולנהל את המערכות במוסדות הבין-לאומיים. ידוע לי שישראל מוציאה פחות כסף על הסברה מאשר היא מוציאה על שני טנקים, ובוודאי על מטוס F-15 אחד. ותאמינו לי שבמאה ה-21, לתקשורת והסברה יש לא פחות כוח מטנק או ממטוס. וידוע לי שהפלסטינים, מוציאים הרבה יותר כסף על ההסברה שלהם. יואל, עם הקצבה מתאימה, אולי, אולי, כן.

משפט אחרון. עם ההקצבה המתאימה אולי יכולנו לשלול לא רק את הסעיף על הכותל מההחלטה של אונסק"ו, אלא את ההחלטה כולה. אויבינו לא יפסיקו את מערכת ההכחשה. אנו צריכים לשלול מהם את היכולת לשלול אותנו.

אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת אורן, שאתה קיבלת פה כמעט עשר דקות, ממש נאום מדיני, רק בזכות זה שלא שמתי לב שלא הפעלתי שעון. אז הרווחת, חבר הכנסת אורן.

סליחה,

זה בסדר,

שהיו דברי טעם שאני שמח שנאמרו. אל תבנו על חוסר הערנות שלי בפעם הבאה, בהקשר של הזמנים. אל תסתכל עלי. השרה גמליאל, בבקשה.

תראה כמה היא הייתה צריכה להוריד את הדוכן. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בשבוע שעבר, ב-21 באוקטובר, אומצה החלטה שערורייתית על-ידי הוועד המנהל של אונסק"ו. בראש ובראשונה, משרד החוץ, ואני כאן משיבה בשם שר החוץ, להדגיש כי אין להחלטה שום משמעות מעשית, ומנכ"לית אונסק"ו דבקה בקו שלפיו אין היא מיישמת החלטות שלא התקבלו בקונסנזוס.

למרות הרוב שהתקבל, עדיין אין לזה שום משמעות אופרטיבית. לפנינו מגמה נמשכת של אסלום המקומות הקדושים ליהדות. הפעם הקבוצה הערבית בוועד המנהל של אונסק"ו והפלסטינים הגדילו לעשות כשקבעו בהצעת ההחלטה שהגישו שאל-בוראק, ללא אזכור לכותל המערבי, הוא חלק אינטגרלי של אל-חרם א-שריף, ללא אזכור הר-הבית. עקב הלחץ שהופעל על-ידי גורמים ישראליים, ובעקבותיהם גורמים נוספים, נסוגו מגישי ההצעה ומחקו כליל את הסעיף הזה. משרד החוץ התגייס ופעל בערוצים שונים ומגוונים על מנת למנוע את אימוץ הצעת ההחלטה, תוך הבלטת המשך המגמה לאסלם את המקומות המקודשים ביותר ליהדות ושכתוב ההיסטוריה של העם היהודי. הדבר הביא להתבטאויות מצד אנשי קונגרס אמריקנים וראשי ארגונים יהודיים, וכן לפעילות דיפלומטית של מדינות ידידות ולהודעה חד-משמעית של מנכ"לית אונסק"ו על הסכנות שבהמשך הפוליטיזציה של הארגון. אדוני היושב-ראש, תשומת לב מיוחדת ניתנה גם להעברת מסר לוותיקן ולארגונים נוצריים, על רקע נטייתה של הרשות הפלסטינית לפרוס את חסותה על כל המקומות המקודשים לנצרות. ההחלטה אומצה לבסוף על-ידי הוועד המנהל, אך ההתפלגות בהצבעה הייתה נוחה יותר מאשר בהחלטה האחרונה, ב-20 באפריל, ו-26 מדינות מתוך 58 החברות בוועד המנהל הצביעו בעד. 26 לעומת 29, התקדמנו. 29 מדינות היו באפריל, 26 מדינות היו עכשיו. שש מדינות התנגדו לעומת שלוש בפעם הקודמת, ו-25 נמנעו לעומת 20 באפריל. מדינות האיחוד האירופי נחלקו הפעם בין התנגדות, מי שהתנגדו הפעם: גרמניה, בריטניה, צ'כיה, הולנד ואסטוניה, ומי שנמנעו, וצריך לציין שבעבר הם היו בעד: צרפת, ספרד ושבדיה.

כאמור, אין להחלטה שום משמעות מעשית, וכפי שנאמר קודם, מנכ"לית אונסק"ו דבקה בקו שלפיו אין היא מיישמת החלטות שלא התקבלו בקונסנזוס. מה שאומר שהמענה על ההצעה, שלצערנו, אנחנו רואים את זה גם באונסק"ו, ואנחנו רואים את זה באו"ם ואנחנו רואים את זה, יש רוב טכני של כמה מדינות, שלעתים לאו דווקא מתייחסות בקבלת ההחלטות שלהן לעובדות, לנתונים, כמו שנאמר כאן קודם גם מעל הדוכן הזה, אפילו לא לסדר כרונולוגי של תאריכים שיכולים ממש להפר ולהסיר כל יכולת להוכיח את הדברים השגויים האלה. ולצערנו, זה המצב גם באו"ם, ד"ר ברקו, חברת הכנסת. כשהייתי לאחרונה גם במועצת הביטחון של האו"ם, היית צריכה לראות: יושבים שם נציגים ממועצת הביטחון, מדברים על כל המדינות שיש בהן היום מקרי טרור, ומגיעים נציגי מדינות, ומדינת ישראל בכלל לא נזכרת. קולם נדם. אז בואי, מן הצד האחד לא נתרגש, אבל מן הצד השני, נראה שבהחלט בעבודה נכונה עם מדינות שיש בהן פוטנציאל לשינוי מגמה ושינוי החלטות, צריך עדיין לעמול בקו ההסברה בזירה הבין-לאומית. תודה רבה. אמרתי קודם שזה בשם משרד החוץ. סגנית השר חוטובלי הייתה אמורה להציג את ההחלטה. טוב שאת באת. את מציעה להסתפק בהודעתך? במידה שאתם רוצים להסתפק בהחלטה, אפשר גם להעלות את זה לדיון. כרצונכן וכרצונכם.

אני חושב שניתנה כאן תשובה מפורטת. מעולה. אז תודה רבה, אין צורך בהצבעה.

מסתפקים, אין צורך בהצבעה. יופי, תודה רבה. נכון.

תודה רבה לך, השרה גילה גמליאל. אנחנו עוברים להמשך סדר-היום: הצעה לסדר-היום מס' 1347, כוונת הממשלה להציב מצלמות במתחם מסגד אל-אקצא, של חבר הכנסת באסל גטאס. רק לכבודך באתי. בשביל לתת לי, אה? אדוני, עומדות לרשותך שלוש דקות. אנא עמוד בזמנים.

אתה צריך לתת לי מחצית ממה שנתת לקודמי, אבל אני מסתפק בשלוש דקות. תלוי מה תגיד, אדוני. זה משטר דמוקרטי פר-אקסלנס. אני צוחק, זה היה בצחוק. אפשר גם בשעה הזאת קצת להתבדח. רבותי, אני לא רוצה להתייחס לעצם כניסתי היום למתחם מסג'ד אל-אקצא, שאני רואה בו דבר טבעי ולגיטימי. וניבולי הפה שהיו מעל הדוכן הזה, וניבולי השכל שנעשו במשך היום, זה באמת מתחת לכבודי להתייחס לדברים שנאמרו כאן על-ידי אנשים לא ראויים בעיני. אני בא לעורר את הנושא של, כביכול, ההסכמה על פרויקט של הצבת מצלמות וידיאו במתחם מסגד אל-אקצא, וכאילו זה הוסכם על-ידי כל הצדדים. בסיורי היום במתחם נפגשתי גם עם אנשי אל-ווקף, מועצת אל-ווקף, ואני מחזיק בידי מסמך שהוא מסמך רשמי של ממשלת ירדן. הממלכה הירדנית ההאשמית, משרד אל-אווקף, א-שאון ואל-מוקדסאת אל-אסלאמייה, כלומר, משרד האווקאף, העניינים והאתרים המקודשים האסלאמיים. מתחתיו, מינהלת אל-אווקאף אל-קודס וענייני מסגד אל-אקצא אל-מובארכ. אז ממי יצא המכתב, אדוני? זה גילוי דעת שהתפרסם אתמול, ונתנו לי אותו היום, ואנחנו דיברנו. המסגד, כידוע לכם, הניהול, כל הניהול, על פרטי פרטיו של המתחם הזה, בידי המועצה הזאת, ששייכת לממשלת ירדן, זה דבר שהוסכם ונחתם גם בהסכמי השלום בין ירדן וישראל, המפורסם בהסכם "ערבה". אז בסעיף 4 של גילוי הדעת הזה אומרים, המועצה אומרת, אני אנסה לתרגם באופן חופשי: הסטטוס-קוו במסגד, כפי שהם מבינים אותו, זה אותו סטטוס קוו, אותו מצב שהיה ערב מלחמת 67'. והטענה של הכיבוש שמצב הסטטוס-קוו, שהמצב הקיים במסגד אל-אקצא אל-מובארק לא השתנה, זוהי טענה לא נכונה, טענה שהעובדות בשטח דוחות אותה. מה שקורה היום זה כיבוש ישראלי על האדמה, דבר שמנוגד לחוק הבין-לאומי ההומניטרי וללגיטימציה הבין-לאומית. בסעיף 5, בהתייחס באופן עקיף לעניין המצלמות, המועצה מכריזה על זה שהיא חלק מממשלת ירדן, שהיא הצד היחיד הלגיטימי שבאפשרותו לנהל ולטפח ולשפץ ולבנות את מסגד אל-אקצא. אין לשלטונות הכיבוש, שתדע שהוספתי לך שתי דקות. כל צורך, תודה רבה. אתה תגיע לחמש דקות. אין לשלטונות הכיבוש כל לגיטימציה לפעול או לשנות או לעשות כל דבר בתוך המתחם של מסג'ד אל-אקצא. המועצה חושבת שיש לה הזכות כן לשים מצלמות, אבל לא בשיתוף עם ישראל, ולא כחלק ממאמץ או הסכם בין-לאומי. והם הלכו, אכן, שלשום, וניסו להציב מצלמה אחת מול שער המוגרבים, איפה שבעצם כל הסבל של המתפללים המוסלמים, בכניסתם מהשער הזה,

מול המצלמה. באה המשטרה ומנעה מהם. באיזו זכות המשטרה מונעת מהמועצה, לשים מצלמה אחת בתוך המסגד?

בוויכוח בוועדת הכנסת, גילה לנו חבר הכנסת מיקי לוי, ואני הלכתי וראיתי במו-עיני, שבעצם לישראל יש מצלמות מסביב למסגד, במקומות גבוהים שהם מצלמים. זה נוסף על המצנח הזה שמצלם מלמעלה, לפעמים שניים,

אז לישראל יש הצילומים. מי שאין לו, זה הבעלים הלגיטימיים. אני מביע דעה, שאם באמת רוצים צורה של שקט והרגעה לאנשים,

מונעים מהמתפללים הישראלים היהודים לעלות, ב. נותנים למועצה את הזכות לשים את המצלמות איפה שהם,

על דבריך. תודה רבה. אני מבקש את השרה, בבקשה, גברתי השרה. לא קיבלתי בקשה, אוקיי, אין התייחסות של הממשלה להצעה לסדר-היום. דעה נוספת, חבר הכנסת מיקי לוי, מהצד, מאחד המיקרופונים. תודה, אדוני. יש לך דקה.

למי אני משיב?

לפרוטוקול. אתה מביע את דעתך, לפרוטוקול ולציבור שצופה בנו.

האמת פחות מעניינת אותו. כן, האמת פחות מעניינת אותו, אבל בכל זאת, לפרוטוקול,

מועצת הווקף בהר-הבית כפופה לירדן, לא לירדן, כפופה

לכן נשגבת מבינתי הטענה הזאת שהיא עושה גילוי דעת והיא מייצגת. אז ההסכם הוא בין מדינות, ולא הסכם בין ווקף לבין ירדן. שתדעו רק שהווקף בהר-הבית קיבל, והסטטוס-קוו מדבר על כך, שהוא ינהל את הצד הדתי בלבד, לא האזרחי, לא הסדרי השמירה, לא הסדרי הביטחון. מי שאמור להיות אחראי על כך זה מדינת ישראל, שהתקינה במקום במיליוני שקלים מערכות טכנולוגיות כדי לשמור על המקום הקדוש הזה, ולא להפך. ולכן, אתה יודע מה? באמת אני יכול לחסוך במילים, כי חבר הכנסת ברח, אצה לו הדרך, כי הוא לא רוצה לשמוע את האמת.

אבל יהיה חשוב להיות כאן כדי להוריד את ההצעה מסדר-היום, אז חשוב שתישארו ותצביעו, כי אני באמת לא זוכר תקדים כזה שבו חבר כנסת שהציע הצעה לסדר-היום מציע אותה ויוצא מהאולם.

חבר הכנסת זוהר, דעה נוספת, בבקשה.

חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר. חבר הכנסת באסל גטאס, המסר שאני רוצה להעביר אליו,

תאמין לי שהוא יראה את זה, אתה אינך מתאים לכנסת ישראל, אתה אינך ראוי לכנסת ישראל, אתה אינך זכאי להיות אזרח ישראל. האמירה שלך, שהכיבוש ונתניהו סופם לאבדון, היא אמירה מסיתה, היא אמירה מתלהמת, היא אמירה בוגדנית, היא אמירה שמספסרת בדמם של צעירים ערבים, אלה שמושפעים מההסתה ההזויה שלך, מהאשליה שמעשה הטרור שלהם יפגע בריבונות הישראלית, והם אלו שהולכים, בגללך, באסל גטאס,

אני חושש שבקצב זה גם אתה וחבריך לרשימה הערבית תלכו יחד אתם לאבדון, בזמן שברוך השם אנחנו, העם היהודי, מחזקים מרגע לרגע את אחיזתנו האיתנה בארץ ישראל ובירושלים בירתנו הנצחית. תודה רבה לך, חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר. מסתפקים בתשובת הממשלה. אני מבקשת להסיר את הנושא מסדר-היום. גם אני מצטרף לבקשה. הממשלה מבקשת להסיר.

לבקשת הממשלה להסיר.

מי שבעד, זה להשאיר את זה על סדר-היום. מי שנגד, להוריד את זה מסדר-היום. הצביעו על-פי דעתכם, בבקשה. אין בעד, יש ארבעה מתנגדים. אני קובע שההצעה לסדר-היום הוסרה מסדר-היום. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, כ' בחשוון התשע"ו, 2 בנובמבר 2015, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.